ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל מהצעת חוק פ/5381/20 וכלה בהצעת חוק פ/5399/20, הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון, קביעת היקף הייצור הכולל), התשע"ח 2018, מאת חברת הכנסת שרן השכל, הצעת חוק

(תיקון, החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ח 2018,

חבר הכנסת איציק שמולי, הצעת חוק נפגעי אסון טבע (סיוע לבני משפחה), התשע"ח 2018, מאת חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, מימון שכר לימוד),

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, תפתח היום את הנאומים.

אנחנו בינתיים נתארגן להמשך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להגיד לכל האנשים שצמים את חודש הרמדאן רמדאן כרים וכול עאם ואנתום בח'יר. אדוני היושב-ראש, השבוע הזה היה שבוע סוער במיוחד, והתמונות שראינו, וחלק מאיתנו חש את זה גם על בשרו, מחברי הכנסת שנמצאים כאן,

האלימות המופרזת והבלתי-מידתית שהפעילה המשטרה בהפגנות של השבוע האחרון. אני חושב שמחריד מאוד לראות אדם כמו ג'עפר פרח נכנס להפגנה ונעצר כשהוא הולך על שתי רגליו, ושעות לאחר מכן הוא מובא לבית החולים ומאושפז שם בגלל שיש לו שבר ברגל. מעבר לחילוקי הדעות הפוליטיים, שזה המקום שלהם, הכנסת היא המקום לוויכוח, היא המקום לדיון, אבל זכות המחאה היא זכות לגיטימית ששמורה לכולם. ראינו את האלימות הזאת נגד חרדים, ראינו אותה נגד אתיופים ורואים אותה מדי פעם בפעם נגד האוכלוסייה הערבית. אני חושב שדבר כזה צריך להיפסק, וחקירה מיידית היא מתחייבת, מאתמול ולא מעכשיו. תודה, כבודו. תודה, חבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה,

חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש, כמתבקש, אני גם רוצה לברך את אחינו המוסלמים ואחיותינו המוסלמיות ברמדאן כרים, כול עאם ואנתום בח'יר. אני מקווה שהח'יר הזה יהיה לכם ולכולנו. נפתח את השנה בח'יר. וגם אני רוצה להתייחס למקרה החמור של ג'עפר, כי באמת, כולנו מכירים אותו, איש מאוד נעים הליכות, איש שמבקר פה לעיתים מאוד קרובות, בכנסת, ואנחנו בדיאלוג מתמשך איתו שנים ארוכות על בסיס העבודה שלו במרכז מוסאוא. אכן עולות, אדוני היושב-ראש, תמיהות באשר לנסיבות שבהן הוא נפגע בצורה כל כך חמורה. אני מבקש מכאן לקרוא למשטרת ישראל, או למח"ש, לקיים חקירה במהירות האפשרית ושתוצאותיה יהיו פומביות, וזאת גם, אדוני היושב-ראש, כדי לבסס את הלגיטימציה של המשטרה, שהינה, כאשר קורים מקרים שכאלה אכן היא מבקשת לרדת לעומקם של המאורעות ולהביא לציבור בצורה שקופה ומיידית את המסקנות שלה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יונה. חבר הכנסת חיים ילין,

ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אין ספק שעברנו שבוע מטלטל. כמעט כל השבוע הייתי בעוטף וראיתי את ההפגנות. ראיתי גם את השדות נשרפים, ראיתי איך יחידת מגלן, בגופם עצרו תשעה מחבלים עם נשק שחדרו לתוך מדינת ישראל,

הרבה סיפורים, הרבה דברים לא מתפרסמים בגלל ביטחון, בגלל שלא רוצים להביא, ואנחנו גם לא מדינה שיודעת להביא את הצילומים, אנחנו לא מביאים אותם. אנחנו שומרים על צנעת הפרט, מה שהצד השני לא תמיד יודע לעשות. מעבר לזה, עם כל השקרים וכל הדברים, אנחנו כבר רואים ברשתות את אותן גופות שבעצם קמות מהסדין. אנחנו רואים מיליון דברים שנראים הזויים לחלוטין. ולמה אני מציין את זה? כי ישבתי בשבוע שעבר, ביום חמישי, שגריר ארגנטינה הזמין אותי והזמין 11 שגרירים מדרום אמריקה. הבאנו כמובן גם את אלה מקשרי חוץ, הזמנו אותם, כי אני חושב שזה חשוב שהם יהיו שם. ומעבר לכל ההסברים, שבמשך שעתיים ישבנו והסברנו להם, הם רק ביקשו דבר אחד: הסברה, הסברה, הסברה, ועוד הסברה ועוד הסברה. כבוד היושב-ראש, עם כל הכבוד לכנסת ישראל, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. אני חושב שאם תרים את הכפפה הזאת יחד עם משרד החוץ, ואני בכוונה, ח"כים שבאמת מעוניינים להסביר את מדינת ישראל, ולעשות את זה. בסופו של דבר זו המדינה שלנו, אנחנו רוצים להגן עליה. לא יכול להיות שאנחנו שולחים את החיילים, הם עושים את משימתם, ובסוף אנחנו מפסידים את הקרב בהסברה.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, משטרה במדינה נורמלית ומתוקנת, תפקידה להגן על האזרחים ולשמור על זכותם הלגיטימית למחות ולהפגין, אבל לא כך הם הדברים במשטרת ישראל, שלמרות כל אירועי העבר ולמרות דוח ועדת אור עדיין רואה במפגין הערבי איום ביטחוני, ומחאתו אינה פעולה אזרחית אלא פעולת אויב. המשטרה בתחילת השבוע שעבר תקפה את המפגינים וחברי הכנסת בהפגנה שהייתה בירושלים כמחאה על העברת שגרירות ארצות הברית, והמשיכה באלימות ובברוטליות נגד המפגינים בהפגנה שהייתה בחיפה, ואסרה ושברה אץ רגלו של מר ג'עפר פרח, יושב-ראש מרכז מוסאוא. איש הביטחון שתקף אותי בהפגנה בירושלים ביום שני אמר לי: אני עכשיו החוק. מדינה שבה שוטר מרגיש וחושב שהוא החוק או מעל החוק היא מדינת משטרה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, באתי אתמול לברך לחג השבועות בקיבוץ אל-רום.

למי שלא יודע, לרגלי החרמונית, על גבולנו הצפוני, זליגות, אזעקות בצפון זה הם. 150 בתים בקיבוץ הזה, 85 מהם אינם ממוגנים, גני ילדים אינם ממוגנים, אזעקה, הילדים בגנים נשכבים במבנה לא ממוגן, וכשאפשר, ירוצו למקלטים. זה המצב היום בכשליש מיישובי הצפון. ואני קורא לממשלת ישראל: תתעוררו לפני שיהיה מאוחר. אנחנו בזירה, לצערי, מסלימה. הסטה של משאבים נדרשת, ומיידית. 2.5 מיליארד לתוכנית רב-שנתית יביאו לשינוי נראה והכרחי ובזמן. הזמן לזה, עכשיו, מייד, ולפני שיהיה מאוחר.

תודה. אני רק רוצה לומר לחבר הכנסת בן ראובן, וגם לאחרים, שאנחנו בנשיאות מקבלים כל הזמן בקשות לדיונים במליאה סביב הנושא של מוכנות העורף, ואני תמיד מביע ספק לגבי יעילות הדיונים במליאה. זה לא שאנחנו חוסמים ולא שאנחנו לא מבינים את החשיבות בנשיאות. רק פשוט רציתי לומר לך,

ולדעתי הפורומים המתאימים מוכרים לך. במליאה זה יהיה, לדעתי, דיון קצת עקר ממסקנות.

חבר הכנסת אחמד טיבי,

ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. דוח אור קבע שמשטרת ישראל מתייחסת אל האזרחים הערבים כאל אויב. כל אירוע, כל הפגנה, נותנים משנה תוקף לקביעה הזאת של חברי ועדת אור. לפני כמה שנים, במלחמה על עזה, נעצרו 1,500 אזרחים ערבים, הוגשו 350 כתבי אישום. בשבועות האחרונים, בהפגנות, בהפגנה מול טקס פתיחת השגרירות הוכו נבחרי ציבור, חברי כנסת ומפגינים רק בשל העובדה שהרימו והניפו שלט שמצויר עליו דגל או דגלון. כאשר אמרתי לשוטר שהוריד את השלט: מותר להניף דגל לפי החוק במדינת ישראל, יש לנו תשובה ממנדלבליט,

הוא אמר: תוריד ותפנה למנדלבליט,

שמעתם? פה, אני קובע, אמר הקצין; לא החוק, לא מנדלבליט. ולכן, ולכן, אדוני היושב-ראש, התקיפה של ג'עפר פרח בתוך בית המעצר לא רק שהיא שערורייה ואות קין על מי שעשה זאת ועל משטרת ישראל ועל ממשלת ישראל, אלא על כל מי שלא מרים קול זעקה נגד ההידרדרות הזאת. אפשר לירות באנשים, אפשר להרוס לנו את הבתים, אפשר לשרוף לנו עצים, אפשר לשבור לנו את הרגליים, אי-אפשר לשבור את רוחנו. תודה. (אומר בערבית: אתם יכולים לשרוף את הילדים שלנו,

אבל לעולם לא תשברו את רוחנו.) בינתיים מי ששורף ועושה טרור, אנחנו יודעים מיהו.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום ועדת הפנים אישרה תקנות מינהליות, קנס מינהלי בתכנון ובנייה. בתוקף סמכותי, זו שרת המשפטים, לפי סעיף 1 ו-2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו1985 , בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה. ומה התקנות האלה, אדוני היושב-ראש? שכל מי שגר בבית שלו עכשיו, והבית שלו לא ברישיון, כי אז לא הייתה לו אפשרות לעשות רישיון לבנייה, ועד היום אין לו אפשרות לעשות את הרישיון לבנייה, והוא גר בתוך הבית שלו, נתנו לו שנתיים להוציא היתר בנייה. ואם הוא לא מצליח להוציא את היתר הבנייה, כי זה לא תלוי בו, זה תלוי במועצה המקומית, בוועדות התכנון, במינהל התכנון, לא מצליחים להרחיב את תוכנית המתאר ולא מצליחים לעשות תוכנית מפורטת, ואז הוא צריך לשלם 150,000 שקל על עבירת בנייה. בנוסף, אם הוא ממשיך לגור בבית שלו, הוא צריך לשלם עוד 100,000 שקל דמי שימוש. זה יוצא 250,000 שקל. וכאן לא נפסק הדבר, ואז הוא צריך לשלם, בתוך הבית שהוא גר בו כבר עשר שנים, 750 שקל כל יום.

אני לא מבין ולא מצליח להבין את התקנות האלה. אני אעשה את הכול, אני הצבעתי נגד, למרות שאני חבר קואליציה. הייתי בוועדה, הצבעתי נגד התקנות האלה, ואני אמשיך להילחם בתקנות האלה. התקנות האלה, צריך להוריד אותן מסדר-יומה של הכנסת ומסדר-יומה של ממשלת ישראל.

תודה לחבר הכנסת עמאר. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אני חי, אדוני היושב-ראש, בצל שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא בעיית קהות החושים של החברה הישראלית וגם של מנהיגי העם הזה. איך יכול להיות שבעקבות אותו עימות שקרה אתמול בחיפה אנחנו חוזרים לעסקים כרגיל? שגרת החיים במדינה מתוקנת ובריאה, בעלת רגישות ורגשות, במדינה מתוקנת לא היו חוזרים בשום פנים ואופן לשגרת החיים. והדבר השני, אחרי ההתנהגות הנלוזה של המשטרה, אותה אלימות שהופגנה נגד אותם מפגינים, גם אם היו אי אלו חריגות באותה הפגנה מקרב המפגינים,

אין שום צל של ספק שהמידתיות הייתה מהמשטרה והלאה, מכיוון שהיא הפעילה והיא הפגינה אלימות יתר, עד כדי כך ששברה את רגלו של אחד המנהיגים הצעירים של המיעוט הערבי בישראל. אם היינו מדינה מתוקנת, שר המשטרה היה מתייצב אל מול המצלמות ואומר: אני מתנצל בפני המיעוט הערבי בישראל. מעולם לא שמענו, וכנראה לעולם לא נשמע. תודה, חבר הכנסת בהלול. חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. כבוד היושב-ראש, הבוקר שמחתי כאשר אחרי לילה ארוך בית המשפט החליט לשחרר את כל העצורים מההפגנה בחיפה, אבל היה לי מאוד עצוב לשמוע את העדויות של העצורים ואף לראות את החבלות בגופם. החלטת בית המשפט מהבוקר היא סטירת לחי מהדהדת למשטרה, אשר ביקשה להאריך את מעצרם של העצורים. העדויות שנחשפו בדיון בבית המשפט על הברוטליות של השוטרים היו מחרידות ומקוממות, והן מחייבות ללא ספק את הקמתה של ועדת חקירה. המפגינים נעצרו באופן שרירותי ואלים, הובלו למשטרה באלימות והוכו על ידי השוטרים גם בתוך המעצר. המקרה של ידידנו ג'עפר פרח, שהעיד איך נשברה רגלו בתוך המעצר, מייצג תופעה רחבה של אלימות מסוכנת בקרב השוטרים, אלימות מכוונת שניזונה ממדיניות של הסתה וגזענות שמובילים ראש הממשלה ושריו. כתב אישום צריך להיות מופנה כנגד המשטרה על אלימות, על הסתה ועל שקרים. (אומר בערבית: ברכות לעצורים המשוחררים, ברכות לחבר הלוחם ג'עפר פרח, ברכות לבני עמנו, ברכות ללוחמים.) תודה, חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני בפתח דבריי הקצרים רוצה להצטרף לברכה לאחינו המוסלמים: רמדאן כרים, ועוד נדבר על זה במהלך החודש. אבל האירוע שהיה קודם הוא חג השבועות, ואזרחים רבים מאוד ציינו את החג הזה, כל אחד בדרכו, ורבים במרחב הכפרי, בהתיישבות ובחקלאות. החג הזה, שצוין ברוב הדר ופאר, הוא ביטוי להישגים הגדולים של חקלאות ישראל במשך כל השנים, והם בעיקר פרי מאמצים של מתיישבים וחקלאים והשקעות של הממשלות הקודמות. ביחד עם הציון לשבח, צריך לומר שזה גם רגע של חשבון נפש: האם הממשלה והכנסת והמוסדות האחרים עושים את מה שמתחייב משמירת מעמדה המתקדם בעולם של חקלאות ישראל ומיציבות וביטחונם של החקלאים? אני חושב שנדמה לי שיש הסכמה רחבה שלא שומרים על החקלאות ולא מגינים על החקלאים. לא רק הפשיעה החקלאית, שמשום מה לא משתלטים עליה, אלא גם סוגיות מרכזיות אחרות עומדות לפתחנו. אני שמח שיושב-ראש ועדת הכספים,

ידון בזה בימים הקרובים. אבל החקלאות היא רבת-הישגים, זה לא חקלאי. פרי השקעות העבר, והיא מרובת איומים פרי חוסר המדיניות של השנים האלה. אדוני היושב-ראש, זה גם בידי הכנסת.

תודה לחבר הכנסת ברושי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

ואחריה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. מיום שני שעבר עברנו טלטלות רבות. ביום שני שעבר הצטרכנו לעמוד מול מתקפה אחרי מתקפה של אנשי המשטרה על חברי הכנסת ועל המפגינים מול השגרירות. אני בעצמי נחבלתי בכמה מקומות בגוף שלי, והייתה לי מנה חלקית, כמו לשאר החברים שלנו. אבל מה שקרה ביום שישי בערב, והאלימות והברוטליות שהתנהגה בהם המשטרה כלפי המפגינים, שהפגינו בצורה חוקתית לגמרי,

הם הפגינו בעצרת, הם לא תקפו אף אחד. המשטרה תקפה אותם, ולא רק, המשיכה לתקוף אותם אחרי המעצר. כולם דיברו על חברינו ג'עפר פרח, מנכ"ל מרכז מוסאוא, אבל מעבר לג'עפר, שהוא קיבל אולי את המכה הבולטת, שבר בברך, היו שבעה עצורים שהיה צריך להפנות לטיפול רפואי וקיבלו טיפול רפואי בגלל האלימות של המשטרה. המשטרה התעקשה עד 05:30 היום בבוקר שהם שתקפו את המשטרה, כאשר אין אפילו שוטר אחד שהיה צריך טיפול, ולא הייתה אפילו תלונה אחת מכל בעלי העסקים מסביב שההפגנה הפריעה להם או שהם ניזוקו מההפגנה.

אולי הקשר בין המאורעות האלה הוא,

המפקד החדש של מחוז חיפה, שהיה אחראי למאורעות באום אל-חיראן והועבר לאחרונה לחיפה, אבל מעל לכול כנראה שיש מדיניות מכוונת שהעבירה אותו מאום אל-חיראן לחיפה. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. תודה לך, כבוד היושב-ראש. קודם כול אני רוצה לברך את חבריי המוסלמים: (אומרת בערבית: לרגל חודש רמדאן המבורך: כל שנה ואתם בטוב.) ולנושא שרציתי לדבר עליו. אני נדהמתי מהמודעות הפתאומית לשני נושאים שהאמת היא ששניהם נושאים חשובים, אלא שהתזמון, כלומר הטיימינג, נראה קצת תמוה. פתאום אנחנו רואים מודעות שיא מבחינת חברי הכנסת, שמודאגים מהעניין של ההכרה של השואה הארמנית. פתאום אנחנו גם רואים מספר שיא של חברי כנסת ושרים שפתאום,

החלו להיות מודעים לנושא של ההכרה במדינה הכורדית וחיזוק הקשרים עם העם הכורדי.

תמוה שקושרים את שני הדברים האלה, שבעצם שניהם דברים מוסריים שמדינת ישראל צריכה להיות מודעת להם. וכל אותם חברי כנסת שלא היו מודעים אתמול: לא ידעתם שהתרחשה שואה ארמנית? אתם לא הייתם מודעים לזה?

למה לא פעלתם אם הייתם מודעים לכך? ולעשות את זה כנקמה כנגד השליט הטורקי, שאנחנו אכן בזים על כל האמירות שלו, ואנחנו לא מסכימים איתן ומתנגדים לו, זה דבר שהוא ערכית לא נכון. ואם ישתנה המצב עם ארדואן או עם כל שליט אחר של טורקיה מוחרתיים, אתם תיסוגו מההחלטה שלכם לתמוך בהכרה בשואה הארמנית? אתם תיסוגו מההכרה שלכם בעם הכורדי? הדברים האלה צריכים להיות בליבה של המדיניות הישראלית, מדיניות ערכית, מדיניות שלא מונעת משיקולים זולים, בטח לא מפופוליזם. אני כמובן אמשיך לקדם את שתי הצעות החוק שאני התחלתי לקדם כבר לפני שנה וחצי: הכרה ברצח העם הארמני, הכירו בכך כבר בכמה מדינות, וראוי שגם אנחנו ניתן את הדעת לכך, וגם הצעת החוק השנייה, הוצאה של כורדיסטן מאותו חוק של מדינות האויב.

לא ייתכן שבעוד אנחנו מתייחסים לטורקיה כמדינה שהיא ידידותית, אנחנו מתייחסים לכורדיסטן,

כאל ישות עוינת, ואוסרים על האזרחים שלנו לסחור ולבוא במגע עם המדינות האלה.

לא לפופוליזם, ונגיד "לא" לשיקולים שהם זרים ולא ערכיים ולא מוסריים. תודה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא,

חברת הכנסת לאה פדידה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמובן שאני אדבר גם על הפורענות והתקיפה של השוטרים. ומה שקורה היום, כל הזמן היה צד אחד שמדבר וכולם מאמינים לו, שזה המשטרה. היום, כשלכל אחד יש את טלפון הסלולרי שלו, יש לו את המצלמה, יש לו פייסבוק שהוא יכול בו להעלות בשידור חי את מה שקורה, אז מתחילים להתגלות השקרים של המשטרה. לא היו תקיפות. אני השתתפתי בכמה הפגנות. הייתי בירושלים, שוטרים תקפו אותנו. כבוד היושב-ראש, יש גם שיטה חדשה, כדי שלא יראו במצלמות: הפגיעה בברך, תוקפים בברך בן אדם ממול כשהוא צמוד אליו כדי שלא יראו אותו. זו אחת השיטות של המשטרה, שהם תוקפים אותנו בהן. ומה הסיבה? כאילו אתה מפריע לשוטר במילוי תפקידו.

אני פונה לכבוד היושב-ראש: אולי הגיע הזמן לחדד את ההוראה הזאת ששוטר, כי יש הרבה שוטרים שלא מבינים את המשמעות שלה, וחלק מנצלים אותה כדי להלך אימים על האנשים: אתה תפריע לי, אני אעצור אותך אם אתה תפריע לי. המשטרה, התפקיד שלה זה לשמור על הסדר הציבורי, לשמור על ההפגנה, ולא להתערב בתוכן של ההפגנה עצמה. מה שהיה בירושלים, אני הייתי שם, מה שהיה באום אל-פחם, הייתי גם שם, שהמשטרה רק מתגרה באנשים, פוגעת, תוקפת בלי שום סיבה. אנחנו היינו בהפגנה עם רישיון, היינו במתחם שהיה מותר,

מותר להרים כרזות ושלטים, מותר להרים דגלים, והמשטרה לא צריכה לבוא, כל שוטר עם המטען והעמדה הפוליטית שלו. ההרגשה שלנו, שהיו גם עוינות וגם אויבות כלפינו, שזה לא מקובל. תודה. הנשיאות היום החליטה,

שוועדת הכנסת תקיים דיון בכל מה שקשור לאלימות, לכאורה, אני חייב לומר, כנגד נבחרי ציבור. שם מיוצגות כל סיעות הבית, ואני מציע לקיים דיון מאוד רציני בנושא הזה, כי אני חושב שהעמדה כאן לא צריכה להיות של ימין או שמאל בנושא הזה. חברת הכנסת לאה פדידה,

גברתי,

חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לבעיה שכל פעם מתגלה מחדש, וזה שיש חוק ביטוח בריאות ממלכתי ויש חוק קופת חולים כללית. השבוע הגיעה אישה לבקש טיפול להשבחת זרע מקופת חולים כללית והתבקשה לשלם מאות שקלים. למרות שהיא הפנתה אותם לסעיף בחוק, הם טענו שזה נועד לגברים בלבד. סעיף 6(ד) בחוק קובע כי להשבחת זרע זכאית גם אישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה. אז אחרי פנייה לזכויות החולה, ואחרי מאבקים קשים, מודה קופת החולים היום שטעתה ומחזירה לה את הכסף. אבל זאת לא פעם ראשונה שבבית הזה מעלים סוגיות שקופת חולים כללית מרשה לעצמה לנהוג בניגוד לחוק בריאות ממלכתי. פניתי גם לסגן שר הבריאות, ואני פונה אליכם: צריך להפעיל סנקציה, צריך לראות שהחוק שהבית הזה הביא גם יתקיים, ולא לתת לקופת חולים כללית להתעלל בחולים ובחולות שלו, ובפרט בנשים שמאוד רוצות להביא ילד לעולם.

תודה, חברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת,

ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. ג'עפר פרח, מנכ"ל עמותת מוסאוא, הוא אחד מפעילי זכויות האדם המוכרים ביותר בכנסת. הוא מגיע לכאן לדיונים, משתתף בוויכוחים, מביא חומרים מרתקים ומעמיקים, מביע דעות מעוררות מחשבה. הוא אדם שמחויב למאבק למען שוויון האזרחים הערבים בישראל ומחויב באופן עמוק לשינוי בחברה שלנו, לטובת כל האנשים שחיים כאן, איש שמחויב ליחסים אחרים וטובים יותר בין יהודים וערבים בארץ הזאת. והאדם הזה, אדוני היושב-ראש, שנעצר בהפגנה שהתקיימה בחיפה, וצולם בטלוויזיה כשהוא הולך על רגליו מלווה על ידי שוטר אל מקום המעצר, האדם הזה נמצא עכשיו עם רגל שבורה, ואושפז בבית חולים. איך דבר כזה יכול לקרות? ואיך יכול לקרות שמפכ"ל המשטרה, במקום להביע זעזוע ולהגיד שהוא ידרוש את מיצוי הדין עם כל מי שאחראי למה שקרה, אומר לנו: לא ראיתם אדם הולך עם רגל שבורה? לא ראינו אדם הולך עם רגל שבורה. אנשים שרגלם נשברת לא הולכים כמו שהלך ג'עפר פרח.

משפט אחרון, אדוני היושב-ראש: הוא לא היה לבד שם. עוד שבעה עצורים מההפגנה הזאת נזקקו לטיפול רפואי. זה דבר שאי-אפשר לעבור עליו לסדר-היום. תודה, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. תודה, מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, (אומר דברים בשפה הערבית: בתחילה ברצוננו לברך את האומה המוסלמית כולה ואת בני עמנו בפנים פלסטין במיוחד לרגל צום החודש המבורך. הלוואי שבעזרתו של האל ישוחרר אל-אקצא המבורך ותשוחרר ירושלים לקראת שובו של חודש זה בשנה הבאה, אם ירצה האל יתעלה.) שימו לב, ערביי 48', ככה הוא קורא לעצמו. ערביי 48', לא אזרח ישראלי. כולם יקשיבו לך וידעו מה אתה אומר.

הוא משתמש, אל תדבר לי על אזרח ישראלי.

תשתקי כבר. אל תפסיקי אותו.

מחכה לך. קדימה, קדימה, תמשיך. חברת הכנסת ענת ברקו, למה נרשמת לנאום אם את כבר עכשיו מנצלת את הזמן? אל תדאג, את דבריי אני אציג בצורה סדורה ושקטה. אז בבקשה, אני מקווה שתהיה לך דקה להציג את הדברים.

כדאי שהקהל יבין מה הוא אומר. בסדר גמור. בסדר גמור. אין כאן מתורגמן.

אסור לדבר כאן בערבית,

לדבר.

בבקשה. (אומר דברים בשפה הערבית: בתחילה ברצוננו לברך את האומה המוסלמית כולה ואת בני עמנו בפנים פלסטין במיוחד לרגל החודש המבורך הזה.

על המפגינים,

הפגנה מאושרת.

בנוסף לכך, ובזה אני מסיים, מתחת לעיני המצלמות, ברגליים של השוטרים, התחילו לתקוף אותנו, התחילו בחברי הכנסת וסיימו גם במפגינים. מכובדי, אי-אפשר לקבל התנהגות כזאת אלימה של שוטרים במדינת ישראל. והשר הממונה עליהם, לא שמענו ממנו מילה, אלא רק גיבוי. זה אומר ומוכיח שהוא שנתן את ההנחיות לפעול בצורה הגסה כלפי מנהיגים כמו שהיה בירושלים.

תודה. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שאלימות זה לא דבר חדש מהמשטרה כלפי מפגינים. אבל אלימות היא כתוצאה של מצב מסוים של הסתה, והמסית הראשון, לדעתי, הוא שר המשטרה, או השר לביטחון פנים. לדעתי, משם זה מתחיל. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר דווקא באותו עניין אבל מצד אחר, על הכרוז שחולק היום במשרדי האוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, של עמותת אם תרצו. אני חושב שהם, עמותת אם תרצו, פרסמו תמונות של סטודנטים ורשמו עליהן שאלה המסיתים. אני חושב שזה דבר מסוכן, ויכולים לפגוע פיזית בסטודנטים האלה. אדוני, היום אני מתריע על פשעי השנאה הבאים וקורא למשטרה לעשות את עבודתה. המשטרה לא עושה את העבודה ולא עוצרת את האנשים שמסיתים ומחלקים כרוזים בתוך האוניברסיטה,

היום חולקו באוניברסיטת תל אביב עלוני תועבה והסתה נגד סטודנטים ערבים, וזאת בשל פעילותם הפוליטית בקמפוס. פרסום תמונותיהם של הסטודנטים והסטודנטיות עם תיאורם "מסיתים", מעבר לפגיעה בפרטיות וצנעת הפרט, מהווה קריאה לפגיעה בהם. ולחברי הכנסת אני אומר: ההסתה לא נגמרת בכנסת,

מחלחלת ופושה בכל חלקי, ואתם נושאים באחריות.

האלימות של השוטרים, כמו שראינו לאחרונה בהפגנה, משקפת את רוחו של המפקד.

אני חושב, ההוראה מלמעלה נוחתת כלפי מטה, והשוטרים, שדיברו עליהם חבריי לפניי, ממש עשו, פגעו בכולם. כל חברי הכנסת קיבלו מכות. תודה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. אחרונת הדוברים היא חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הסתה, חתרנות, ביזוי המשטרה. אין אפשרות למשטרה לבצע את התפקיד שלה כשאתם מסתובבים שם וקוראים ומקללים את השוטרים. ולאחר מכן אנחנו רואים את מופע הצביעות של חבר הכנסת איימן עודה, שמתלונן: מה קורה? המשטרה לא נכנסת למגזר הערבי. למה היא לא נכנסת?

כי מחבלים בעבודתה, לא נותנים לה לעשות שם שום דבר, כי מגיעים לאום אל-פחם, לזירת רצח, ושופכים שם אקונומיקה על אדם וגורפים עם מגבים. כי לא מאפשרים לה לעשות את עבודתה. וההתנהגות המסיתה, ורעולי פנים שמסתובבים בהפגנות שלכם, זאת הבעיה האמיתית. הבעיה האמיתית, שאתם סכנה לדמוקרטיה. כל הדברים הללו. כן, אתם סכנה לדמוקרטיה, כי באף פרלמנט בעולם לא היו מרשים לכם להתנהג ולדבר נגד המדינה באופן שאתם עושים את זה, חלקכם לפחות, באופן בוטה, ולפגוע בביטחון המדינה ולהסית ולנהל חתרנות מדינית ולנהל מסעות BDS ברחבי העולם עם הדרכון הדיפלומטי שלכם. זה מה שקורה בפועל.

והמשטרה צריכה לעשות את עבודתה, ואנחנו ניתן גיבוי למשטרת ישראל שהיא תעשה את עבודתה ותגן על אזרחי המדינה, אלה שמחויבים למדינה ואכפת להם ממנה. תודה, אדוני. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לחקיקה. חברי הכנסת, אני רק מיידע: כמו מדי שנה, בזמן הסעודה המפסקת בוודאי לא יתקיימו הצבעות, שזה יוצא פחות או יותר, ההפסקה בהצבעות, לא בדיוני המליאה, בהצבעות, תהיה לערך מ-19:10 עד 20:10. ודאי שסגני היושב-ראש הונחו לבדוק את המצב ולא להקפיד על קלה כחמורה בנושא הזה. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש יעלה כיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להציג לנו הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

19:30 עד 20:30 אתה אומר?

מ-19:30 עד 20:30. סגני היושב-ראש יקבלו בוודאי גם הנחיה בנושא הזה. בין 19:30 ל-20:30 לא יתקיימו הצבעות. לאחר מכן אנחנו נעשה מקבץ הצבעות, אם יהיה צורך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפניכם את ההצעה לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. הצעת החוק מאגדת תיקוני חקיקה הנוגעים להליך הבחירות בעיריות, במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות על שלביו השונים, לרבות סמכויות ומועדים הקשורים אליו. ההסדרים המוצעים בנוגע לבחירות בעיריות ובמועצות המקומיות נדרשים על רקע ניסיון העבר ממערכות בחירות קודמות ברשויות המקומיות, ובגדרם מוצעים פתרונות לכמה סוגיות אשר לגביהן נקבע בהליכים משפטיים ובדוחות שערך מבקר המדינה בנושאים הקשורים למערכות הבחירות השונות כי ראוי שהמחוקק ייתן עליהן את דעתו. נוכח המאפיינים המשותפים לבחירות לכנסת ולבחירות לרשויות המקומיות נערכו התיקונים המוצעים ככל הניתן בשים לב להסדרים דומים הקיימים כיום בחוק הבחירות לכנסת. אני רוצה להוסיף ולומר שבמקומות שבהם היה שינוי משמעותי מהדין הקודם לא נכנסנו לתיקון שישפיע על מערכת הבחירות הקיימת, אלא אפילו פיצלנו, והבית הזה גם אישר את הפיצול, וחלק גם הוצאנו מהחוק כדי שלפחות בבחירות הנוכחיות נמשיך ללא שינוי. ידידי חבר הכנסת סעיד אלחרומי מהנהן בראשו. היה נושא עם המגזר הערבי, שמשפיע הרבה על המגזר הערבי, והחלטנו שלא ראוי שזה יהיה בבחירות הקרובות.

על רקע תיקון חקיקה שלפיו אוחדו מועדי הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, מוצע לערוך תיקונים בדיני הבחירות במועצות האזוריות לצורך האחדה והתאמה לסדרים החלים על העיריות והמועצות המקומיות בכל הנוגע לעניינים שכיום אין בהם אחידות אך חוסר האחידות אינו נובע מהשוני המהותי בשיטת הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. בדרך זו יינתן מענה יישומי ותפעולי להפעלה בו-זמנית של מערכי בחירות שונים, תבוצע האחדה וייקבעו נורמות אחידות ושוויוניות שיחולו על כלל המועמדים והבוחרים לרשויות המקומיות בישראל. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, אך אבקש כי הכנסת תדחה אותן ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע כאן. אני רק רוצה להבין, אחרי זה אני מסכם את הדיון? יש הסתייגויות. אין הסתייגויות. היא לא נמצאת. אז אנחנו ישר עוברים להצבעה, אם כך? לא, לא. כרגע יש בקשות דיבור. אז אני אוכל אחר כך לסכם, אם יש בקשות דיבור.

בקשות דיבור לא מסכמים.

אז שלי, אני אדבר עוד קצת, אבל אני יורד. אני רק אגיד עוד כמה מילים על החוק. שר, ודאי, יוכל לדבר ולהתייחס. איפה השרים?

השר אלי כהן היה פה.

איפה השר אלי כהן? שוחרר, אה, שוחרר לרגע.

הצבעה על הסתייגויות לא תהיה, כי המסתייגת לא נמצאת.

אתם מצביעים בעד? כן.

תודה. חברי הכנסת, יש הסתייגות לסעיף 1, של חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אבל היא לא נמצאת אז היא לא תוכל לנמק.

בקשות דיבור. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, אדוני. אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, תמר זנדברג, מוסי רז. מי מכם ירצה לנמק, בבקשה. לא לנמק, בעצם,

בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, להלן שאלתי, ברצוני לשאול: 1. מהם הנהלים לשימוש בכוח פיזי כלפי אזרחים? 2. מהם הקריטריונים להיתר להפעלת כוח פיזי בלתי מידתי כלפי אזרחים? 3. מלבד חקירת מח"ש איזה אמצעי ביקורת פנימית מפעילה המשטרה כדי למנוע אלימות שוטרים?

פשוטות, שאגב, נשאלו לא היום. המועד האחרון להשיב עליהן היה בחודש השישי 2016, כלומר לפני שנתיים לפחות, ממש בצורה מנוגדת לתקשי"ר מבחינת טווח הזמן שיש לענות על שאלות כאלה. כמובן, השאלה הייתה מופנית לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן. השאלה תלויה ועומדת היום בדיוק כמו לפני שנתיים: מהם הקריטריונים הללו? ואני אומר לכם, חברים, מהם הקריטריונים הללו. הקריטריונים הללו חייבים להתבסס, אדוני היושב-ראש, על תפיסת עולם שמשטרה צריכה לעשות סדר. זה התפקיד שלה, לא לענוש, לא להיות סלקטיבית כמו במקרים עברו.

אותו שר שאליו הפניתי את השאילתה הוא גם אותו שר שדיבר על מחבל דאעש בפיגוע הדריסה, אבו אלקיעאן. והוא לא התנצל עד עצם היום הזה. אותו שר ושר הביטחון כינו את המפגינים בחיפה בשבת גיס חמישי, מחבלים.

מאין השוטרים חייבים לינוק את תפיסת עולמם כאשר הם באים באופן סלקטיבי, ואני אומר "באופן סלקטיבי" משום שראיתי, חברת הכנסת ענת ברקו,

משום שראיתי את הטיפול של המשטרה גם במקרים אחרים. הפעלת כוח היא לצורך עניין של יצירת סדר, לא לענישה, לא לנקמה. המדיניות הזאת, אדוני היושב-ראש,

מדיניות שאיננה נסבלת לגבי אזרחים שבאים להפגין את דעותיהם, ויהיו אשר יהיו. אני יודע שהיום אנחנו מאוד מפשפשים בעמותות של הקרן החדשה. אני יודע שאנחנו, למשל, מאוד סלקטיביים בהפגנות של אתיופים, בהפגנות של חרדים, פחות סלקטיביים לגבי קהלים אחרים. והכי חמור, לגבי הערבים יש כאן דז'ה וו מאוד רציני. זה מזכיר, לא עלינו, את המשטרה בערך בשנת 2000. אני חושב שמול מדיניות כזאת כל אזרח במדינת ישראל חייב להתקומם, לא משנה מה תהיה דעתו ומה תפיסת עולמו. אנשים שבאים לפעול צריכים להיות מטופלים בחוק. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, בעניין הזה: היזהרו לכם, השמאלנים, היזהרו מאוד, כי יש בצמרת המדינה הזאת אנשים שחושבים שהשמאלנים הם גרועים מן הערבים, והם יטופלו תחילה. האיפה והאיפה הזאת קורית רק משום שלאנשים יש כוח והם יכולים להפעיל אותו, הפעלת כוח שרירותית שיונקת ומקבלת את הדלק שלה מרוח המפקד, אדוני, מאלה שמאשימים לשווא אנשים ומוציאים דיבתם רעה, אבל אינם מתנצלים לאחר מכן, מאלה שמביאים להסלמה ולעימות בין אוכלוסיות שונות כי הם חיים על המשבר הזה. וככל ששנאת האחים בין אזרחי ישראל תהיה גדולה יותר כך הם יוכלו למשול יותר ויותר.

לגבי החוק שהוצע כאן, אין לי אלא לתמוך בו. אני חושב שהוא חוק חיובי של חבר הכנסת יואב קיש. הוא הולך בכיוון הנכון. ראיתי צורך ונחיצות רבה לומר את הדברים כך לפני שיהיה מאוחר מדי. מי שחושב שהדמוקרטיה לא נמצאת בסכנה אל ישלה את עצמו. ובמקום שיש סכנה לדמוקרטיה אין שום מאבק אחר למעט מאבק אחד,

על הדמוקרטיה עצמה. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי.

אחריה, חברת הכנסת תמר זנדברג. איפה השר, באמת? ראיתי אותו. כבוד יושב-ראש הכנסת, לצערי אין כבוד השר, השרה. כבוד חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להגיד לכם שכשאני שומעת את מפכ"ל המשטרה אומר שהוא סקרן לראות מה יעלה בחקירה הוא סקרן. אז אני רוצה להגיד לו שאני סקרנית לגבי העונה הבאה של משחקי הכס, אבל אני לא סקרנית לדעת מה אני אחוקק בשבוע הבא. אני מחליטה מה אני מחוקקת, אני מחליטה מה אני יוזמת. הוא צריך ליזום, הוא צריך לעשות, הוא צריך להגיב, לא להיות סקרן: אוי, באמת מה קרה? אדם נעצר ונשברו לו הרגליים,

אני מאוד סקרן. התגובה הזאת, התגובה של התקשורת, ש"אם אכן" כל היום בודקים "אם אכן". חברים, יש פה מחדל, מחדל רציני, מחדל משטרתי, שחוזר על עצמו כל הזמן כלפי קבוצות מיעוט. יש פה עוול. יש פה אלימות משטרתית שמופעלת פעם כלפי ערבים, פעם כלפי אתיופים ופעם כלפי חרדים, כל פעם כלפי קבוצות אחרות באוכלוסייה. וכל פעם אנחנו סופקים כפיים ומצקצקים ואומרים: אוי, זה באמת נורא וזה באמת לא צריך לקרות. אבל כשיש לזה גיבוי מהממשלה, כשיש לזה גיבוי משר שאומר שחברי כנסת צריכים להיות בכלא ולא בכנסת, זה נותן גיבוי אחר כך לאותו שוטר לנהוג כמו שהוא נהג ולאותם מסיתים ולאותם טוקבקיסטים. וזה מתחיל מלמעלה ועובר למטה אנחנו אומרים את זה כל הזמן. כששר הביטחון אומר דבר כזה אז דמם של המפגינים מותר, בין שהם חברי כנסת שמושפלים ונזרקים על הקרקע ובין שזה מפגינים שמפגינים, וזכותם, זכות המחאה בדמוקרטיה, להפגין. העובדה שאנחנו הגענו למקום שבו המשטרה לא מגינה על המפגינים ולא מגינה על השקט והסדר הציבורי אלא מגינה על המשטר, על כוח המשטר, אנחנו הולכים ומידרדרים למקום רע מאוד. העובדה שהמשטרה חושבת שהיא צריכה להגן על עמדות מסוימות כאלה ועל עמדות מסוימות אחרות לא, והיא צריכה אפילו לעזור לכוח המשטר לפעול נגד עמדות אידיאולוגיות מסוימות, זו הסכנה הגדולה ביותר. ובעבר התריע על כך שוב ושוב מנחם בגין. היום חבר הכנסת בגין ביקש שלא להביא הורים, אבל הוא לא פה, אז אני יכולה אכן להשתמש בשמו של ראש הממשלה חבר הכנסת מנחם בגין, שבהיותו באופוזיציה התריע נגד העניין הזה, וכשהוא הפך להיות ראש הממשלה זה היה אחד המאבקים הדמוקרטיים שלו, ולא רק שלו, של רבים וטובים אחרים. אתם שכחתם מזה בהגנה על הדמוקרטיה, אתם שכחתם מזה בהגנה על שלטון החוק, ההסתה נגד רשויות החוק. שוב ושוב המשטרה וכוחות החוק מאבדים את אמון הציבור, ואמון הציבור הוא הדבר החשוב ביותר בשלטון דמוקרטי, אמון הציבור בשלטונות החוק, אמון הציבור בנו, בשלטון, במשטר, בדמוקרטיה. ואם נמשיך ככה אנחנו לא רק נאבד את הציבור ונאבד את הדמוקרטיה, אנחנו נאבד את הזכות להיות פה.

תודה, חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, זאת לא הפעם הראשונה שאזרחים יוצאים מביתם להפגין ומוצאים את עצמם בתחנת המשטרה עצורים על לא עוול בכפם או מוצאים את עצמם מוכים, חבולים ופצועים רק בגלל שהם יצאו לממש את אחת הזכויות החשובות ביותר בשלטון דמוקרטי, והיא חופש ההפגנה, שנובע באופן ישיר מחופש הביטוי. עכשיו, אני חייבת לומר שאירועי סוף השבוע בחיפה היו עד כדי כך בוטים ויוצאי דופן, וגם כמובן צולמו ופורסמו ברשתות החברתיות, ותודה לפייסבוק ולטוויטר ולכל שאר הרשתות, עד שאפילו גדולי האלה שבדרך כלל נעמדים ומצופפים שורות מאחורי כל דבר וכל החלטה, כולל השר גלעד ארדן, נאלצו לומר שצריך לפחות לחקור את אירועי המקרה הספציפי הזה. אבל אני רוצה להצביע כאן על שני דברים שראויים להתייחסות ושלא נפתרו גם אחרי ההצהרות האלה.

זה לא רק ג'עפר פרח. נשאל כל קבוצה, קבוצת מיעוט מוחלשת, שיצאה להפגין בשנים האחרונות, ממפגיני המחאה החברתית, דרך הנכים ועד החרדים שהפגינו כאן בהפגנות קשות וסוערות וחטפו זרנוקי מים, אלות,

אני בעצמי יזמתי, ביחד עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, דיון מהיר בוועדה על זה. אין מיעוט שלא זכה לתופעה שנקראת אלימות משטרתית, שמטרתה לשלוח אנשים הביתה בפחד במקום להיאבק על הזכויות שלהם. אלימות משטרתית היא הדרך הגרועה ביותר שבה המוסדות, במקרה הזה המשטרה, יכולים לדכא את הזכות של אדם קודם כול להיאבק על הזכויות שלו, שהיא כשלעצמה זכות יסוד.

דרושה כאן חקירה לא רק של אירועי חיפה בסוף השבוע האחרון, אלא דרושה כאן חקירה של הפרקטיקה של שימוש באלימות כדי לפזר הפגנות ולהשתיק מחאה לא רק לגיטימית ולא רק דמוקרטית, אלא הרבה פעמים גם צודקת. זה דבר אחד. דבר שני, אדוני היושב-ראש, זה כבר דבר שלצערי הרב שמור אך ורק לערבים. יש דברים שמשותפים להרבה מיעוטים מוחלשים, נכים, חרדים, יוצאי אתיופיה, אבל יש דברים ששמורים רק לערבים, וזה ששרים בממשלה יקראו לך מחבל ויתירו את דמך בריש גלי, ברדיו, ברשתות החברתיות. יש כאן שרים, סביב השולחן הריק הזה, שבמהלך סוף השבוע, במקום לחקור את האירועים, ואני מדברת על שר הביטחון ועל השר לביטחון פנים, שני שרים שאמונים על הביטחון של כולנו, במקום להתעסק ולחקור את אירועי המקרה או את אלימות המשטרתית באופן כללי, היו עסוקים בלהסית נגד אזרחי ישראל הערבים כולם, חלק מהפעמים באמצעות המנהיגים שלהם, חלקם חברי הכנסת שיושבים כאן, וספציפית גם איימן עודה, כראש מפלגה וכראש רשימה.

חברות וחברים, אם שר הביטחון קורא לחבר כנסת מחבל, אז לא צריך פקודה לשבור ידיים ורגליים, השוטר בשטח כבר יבין את זה לבד. ואם, מי שתומך בטרוריסטים הוא מחבל, מה לעשות. ואם השר לביטחון פנים, במקום לחקור את אירועי המקרה, הולך ומקדיש שלושה ציוצים, ממש טורט, תסמונת טורט של ציוצים, נגד חברי כנסת ערבים, אז לא צריך פקודה בלתי חוקית בעליל, כבר מבינים את זה לבד.

חברות וחברים, את שרי הממשלה אף אחד לא יחקור, על זה מח"ש לא תפתח בחקירה. זאת הסתה שכבר עוברת ליד האוזן. ואתם יודעים מה? גם אני הייתי מתעלמת ממנה, ולדעתי כל הבית הזה היה מעדיף להתעלם מדברי הבלע האלה, אלא אם כן הם היו מסוכנים ואלא אם כן היו יכולים לטמון בחובם אלימות של ממש. ועל זה אנחנו צריכים להתריע, וזה אסור לנו שיעבור לנו ליד האוזן, ואסור לנו להתעלם ואסור לנו להתייחס בביטול, גם כשמדובר בשרים שכבר נתפסו משקרים ואומרים דברים שאפשר וצריך לבטל אותם לא פעם. כי את השרים האלה, הדרך היחידה לתת קונטרה והדרך היחידה להתמודד ולעמוד מול הדברים האלה זה בצורה פוליטית,

בכנסת, ברחוב, באמצעות שיח ומחאה אזרחית ופוליטית ופרלמנטרית שאנחנו נשמיע. כי לזה אין רשות חקירה שתחקור, הצדק חייב שייעשה רק מכאן ורק מהידיים שלנו.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, לשמוע את רצף ההודעות לתקשורת אתמול מפי שר המשטרה והמשטרה עצמה, אני אישית שואל את עצמי אם לצחוק או לבכות. אין חדש תחת השמש. מה צריך לקרות כדי שיבינו במשטרה שמשהו שם לא הולך ולא מתנהל כדין? אני רוצה לחזור איתכם לאום אל-חיראן ולהשוות את זה למה שהיה אתמול בחיפה. באום אל-חיראן,

או שלמתנחלים מותר להרביץ? באום אל-חיראן, ביום ד' תקשיבו, חברים, מה המשטרה מודיעה. מתחילה תחרות פנים-משטרתית בינם לבין עצמם לגבי האירוע.

הם מייד: הוא מחבל, הוא פעיל הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, כאילו זו קללה, הוא מגורמי דאעש, וכל אחד מחריף את ההודעה ואת ההגדרה יותר מהשני. באירוע, הפרקליטות: לחקור את הנושא. לפני כן השר לביטחון פנים,

הוא אומר: אם זה יתברר, על אום אל-חיראן אני מדבר, אם יתברר שזה לא פיגוע יש צורך להתנצל בפני משפחתו, אמר השר לביטחון הפנים. הפרקליטות פרסמה את התוצאות ואמרה שאין הוכחות שזה פיגוע. מה שר המשטרה אומר? יש לי תחושה שזה פיגוע. גלר החדש אומר את זה. תראו את תהליך הדברים, איך הולך באום אל-חיראן.

אינטואיציה. חשבנו לעצמנו: למדו מהתהליך. באום אל-חיראן הרי דובר המשטרה והשר רבו ביניהם מי מוציא הודעה יותר חריפה ומתי, מי מקדים את השני, ונשארים עם הזנב בין הרגליים. הגענו לחיפה. הגענו לחיפה. אני עוקב אחרי ההצהרות של המשטרה בחיפה. ההצהרה הראשונה: רואים את פעיל זכויות האזרח, שמוכר לרוב חברי הכנסת כאן בפועלו, ג'עפר פרח ידידינו, רואים אותו מובל לרכב המשטרתי אזוק. המשטרה מוציאה הודעה: אין חריג בזה שנותנים מכות לעציר. יעני, נכנס בריא, יוצא צולע עם רגל שבורה, לא ראינו אירוע חריג. זה הודעה ראשונה של המשטרה: אין אירוע חריג, לא קרה כלום. מותר להרביץ לאסיר. עזבו את ג'עפר, עזבו את היותו איש ציבור, כולם אותו הדבר בפני החוק. נכנס בריא, יוצא עם רגל.

שמענו דבר שאני לא יודע מה לעשות. לצחוק? מה לעשות? המפכ"ל: יכול להיות שהוא הלך עם שבר. מנסים למצוא כל מיני סיבות להצדיק את ההתנהגות הפסולה, הזולה, של המשטרה.

ממה אתם מתביישים?

תגידו: טעינו. תגידו: איפה שיש ערבים, מרביצים. תגידו: זאת המדיניות שקיבלנו. ממה אתם מתביישים? זה אתם, ממה אתם מתביישים? ואיפה הבעיה, גברתי היושבת-ראש? איפה הסכנה? משטרה, חשוב שתהיה חזקה, משטרה, תפקידה לשמור על הסדר,

תפקידה לספק לי את הביטחון האישי, וזה נכון. אבל הסכנה, חברים, שהמשטרה תהיה כלי בידי פוליטיקאים ותפעל על פי שיקולים פוליטיים. בתקופה האחרונה ככה היא נוהגת, וכאן הסכנה. היום זה ג'עפר, מחר זה מיקי. לא יעזור, כל מי שלא איתי פוליטית יקבל על הראש. נא לסיים.

תירגע.

האמת כואבת, האמת כואבת. כל מי שהוא לא איתי, יקבל על הראש. נא לסיים, אדוני.

אני ראש הממשלה, אני הממשלה, ואני אקבע את התנהלות המשטרה, וכאן הסכנה.

לשם כך, חברים, אני מסיים, גברתי, יהודים כערבים חייבים לקום כאחד, כולנו ביחד, נגד ההתנהלות הפוליטית של משטרת ארדן.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. עד חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, השר שאיננו, איך מקיימים? השר נמצא.

אה, סליחה.

אני חושב, גברתי היושבת-ראש, שאנחנו היינו צריכים להתאחד כאן היום, כל סיעות הבית, כדי לגנות את האלימות שראינו ביום שישי בערב בחיפה, אני נזהר מלהגיד אלימות משטרה, אלימות של שוטרים מסוימים, שלצערי הרב אנחנו רואים שזה קורה לנו שוב ושוב. זה קורה בעיקר עם האוכלוסייה הערבית, שכנראה איתם זה הכי קל משום שהאנשים האלה ששוברים רגל למפגין, בכלל לא חשוב שהוא חבר שלנו והוא פעיל ואנחנו מכירים אותו. זה בכלל לא חשוב. כששוברים רגל בבית המעצר למפגין והם יודעים שהם יקבלו כאן את הגיבוי משר שמצייץ לטובתם ומחברים באופוזיציה שצועקים פה לטובתם, אז כנראה הם עושים את זה יותר. אבל הם לא עושים את זה לרעת האוכלוסייה הערבית, הם עושים את זה לרעת כולנו, והם עושים את זה כל הזמן,

לא כל שוטרי המשטרה, אפילו לא רובם, אבל אנשים שמקלקלים למשטרה כולה, אנשים שמקלקלים למדינת ישראל כולה, וכאן מקבלים, לצערי הרב, גיבוי על האלימות הנוראה הזאת שראינו. אני רוצה להזכיר לכם, אני לא רואה פה אף חבר כנסת מיהדות התורה, אבל אני רוצה להזכיר לכם שלא רק אזרחים ערבים נהרגו מאלימות המשטרה. אני רוצה להזכיר לכם שגם מפגין חרדי נהרג מאלימות של המשטרה. אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני כמה שבועות, פה בירושלים, השתמשה המשטרה באלימות וזרקה רימוני הלם לעבר מפגינים חרדים, וגם היו פה אחדים בבית הזה ששתקו. ותבינו דבר אחד, אז אני שמח שחבר הכנסת גפני פה. אנחנו לא יכולים לשתוק כשקורה דבר כזה. אם מישהו חושב שבשתיקה שלו או בגיבוי שלו הוא מחזק את המשטרה, איננו אלא טועה. הוא פוגע במשטרה, הוא פוגע במדינת ישראל, הוא פוגע באזרחים של מדינת ישראל כולם, ערבים ויהודים, הוא פוגע בכל מי שהזכות להפגין חשובה לו. הרי כולנו ראינו את זה. מבין חברי הבית יש רבים שהשתתפו בהפגנות. מבין מי שהשתתף בהפגנות, אני מניח שהרוב ראה התנהגות שאינה הולמת מצד שוטרים,

אני ראיתי את זה באופן אישי פעמים רבות. יש לי את זה מצולם, יש לנו את זה מוקלט. אל ניתן להם גיבוי. ובואו גם נגיד את הדבר המפורש פה, בבית הזה, כי הגיע הזמן שנגיד את זה: מח"ש לא עושה את עבודתה. במח"ש צריך לטפל. את מח"ש צריך לפרק. אין אמון במח"ש. אנחנו יודעים היטב שמח"ש לא מגינה על האזרחים הישראלים מפני אלימות של שוטרים, ואני שוב אומר: אלימות של שוטרים, לא אלימות המשטרה. לא כל המשטרה אלימה. מספיק שוטר אחד מנוול ששבר רגל למפגין והוא כבר מכתים אחרים, מספיק כמה שוטרים מנוולים שהיכו ביום שישי בערב והם כבר מכתימים אחרים. אבל זה שבבית הזה נותנים להם כאן גיבוי, ולא שמעתי אף אחד מהימין קם ואומר: צריך לטפל במה שקרה ביום שישי בערב,

צדיק אחד בסדום, בסדום של הימין בישראל, אחד שיקום ויגיד: צריך להתנגד לדבר הזה,

ולא במח"ש. לא במח"ש. צריכה להיות חקירה פלילית, צריכה להיות חקירה של הכנסת. כל אחד שהיה פה בהפגנה בחיים שלו יודע שאי-אפשר לסמוך על מח"ש,

צריך שילך להפגנה שנייה כדי שיבין את הדבר הזה.

שהכנסת תזמן לפה את השוטרים, ואותו שוטר שעשה את זה, שיועמד לדין פלילי וישב בכלא.

מיקי, זה לא יעבוד בלי זה. אתה יודע כמוני שמח"ש לא עושים דבר לשוטרים אלימים. יש לי עדויות, אני יודע את זה. אני יכול להוכיח את זה. תן לי עוד שלוש דקות ואני גם אוכיח את זה. לא יפתרו את הבעיה. אבל לפני מח"ש, לפני מח"ש, שיקומו פה המרכז והימין בבית הזה ויגידו: אנחנו מתנגדים לאלימות משטרתית, גם כשהיא מופנית נגד אזרחים ערבים. אזרחים ערבים אינם הפקר. והשר, שהסית בצורה כל כך חריפה אתמול, או שיתנצל או שילך הביתה, כי הוא בהסתתו מתיר דם של אזרחים בישראל, והגיע הזמן שיסיים את התרת הדם הזאת, וטוב שחברי הכנסת המזוהים איתו יצאו עכשיו החוצה. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. רבותיי,

הייתה הסתייגות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן, שלא נמצאת כרגע באולם, וההסתייגות לא נומקה. לכן אנחנו מצביעים על הצעת החוק. מי שמעוניין להצביע, נא לשבת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד?

היו"ר טלי פלוסקוב: 54 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אחד נמנע. הוא הצביע, דקה. אני אגיד את זה. אני קובעת כי הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, עברה בקריאה שנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית, ואחר כך אקריא לפרוטוקול. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק

מה קרה אצלכם? אני בטעות הצבעתי במקום, ופנינה, איך את הצבעת? שנינו בעד. הצבעתם ביחד, אבל כל אחד בעמדה שלו?

אז זה לא משנה את התוצאה. בעד, 59 חברי כנסת, אין מתנגדים ויש נמנע אחד. הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח 2018, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. לפרוטוקול, השר איוב קרא גם הוא תומך בהצעת החוק הנ"ל. עוד מישהו רוצה להירשם?

אנחנו עוברים להצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אני מזמינה את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפניכם את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31), התשע"ח 2018, לקריאה שנייה ושלישית. מטרתה של הצעת חוק זו, שיזמה הממשלה, היא לבטל את תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ח 1948, כנוסחן בתוספת לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום, ולעגן את ההסדרים הקבועים בהן במסגרת חוק הכניסה לישראל, בהתאמות הנדרשות.

בהתאם להחלטות הממשלה לפעול לניתוק החקיקה שהצורך בה קיים גם בשגרה מהזיקה להכרזה על מצב חירום. אני אזקק טיפה את העניין הזה, כי זה המהות.

לצערי, נמצאים במציאות שבה אנחנו עדיין בתקנות שעת חירום. אחד המהלכים הבולטים שאנחנו מנסים להוביל הוא להפריד בין מה שאפשר לשים בחקיקה לבין מה שמצדיק שעת חירום, וזה חלק מהמהלך. הסדרים אלה שאותם מוצע לעגן כעת בחוק הכניסה לישראל עוסקים בדיני יציאה מישראל, ובין היתר, עיגון האיסור של יציאה מישראל למדינות אויב, אפשרות למתן היתר מיוחד ליציאה למדינות אלה, הסדרת הבידוק של כלי תחבורה היוצאים מישראל ועיגון החובה להציג דרכון, תעודת מעבר או תעודה אחרת שהונפקה לשם כך על ידי שר הפנים בעת היציאה מישראל. הצעת חוק זו מוגשת ללא הסתייגויות, ולכן אבקש כי הכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. כאמור, אין הסתייגויות להצעת החוק אבל יש בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר. רבותיי, אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 8

40 חברי כנסת בעד, 11 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31),

אושרה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31), התשע"ח 2018, נתקבל. בעד, 40 חברי כנסת, 12 מתנגדים, אין נמנעים.

קובעת כי הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 31), התשע"ח 2018, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. כן, רבותיי? חבר הכנסת חיליק בר מבקש להירשם בפרוטוקול כתומך, חבר הכנסת דב חנין, כמתנגד להצעת החוק, חבר הכנסת יהודה גליק, כתומך בהצעת החוק. תודה, רבותיי. אנחנו ממשיכים. כעת אנחנו עוברים להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל. גברתי היושבת-ראש, שרים נכבדים, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית, אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. את הצעת החוק שלפניכם יזם חבר הכנסת אורי מקלב יחד עם חברי כנסת נוספים, ועניינה תיקון סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982, הידוע כחוק הספאם. בהצעת החוק מוצעים שני תיקונים. תיקון אחד,

סעיף 30א האמור אוסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת לנמען באחת הדרכים המנויות בסעיף בלי שהנמען נתן את הסכמתו המפורשת לכך בכתב.

מפרסם רשאי לשלוח דבר פרסומת בהתקיים תנאים הקבועים בסעיף, ובכלל זה שהנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה או משא ומתן לרכישה של מוצר או שירות, והמפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל ממנו דבר פרסומת והנמען לא סירב כאמור. "דבר פרסומת" מוגדר היום בסעיף "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה". התיקון המוצע נועד להתמודד עם תופעה רווחת של משלוח מסרים לציבור הרחב, ובהם מסרים חדשותיים או תוכן רכילותי, שניתנים בהם פרטי מידע חלקיים, מתוך מטרה לגרום לנמען להתקשר למספר שמצוין באותם מסרים. אציין כי מסרים אלה הם גם מקור הכנסה למשגר המסר בשל התשלום הקרוי "דמי קישוריות". לנוכח האמור, מוצע להרחיב את ההגדרה "דבר פרסומת" ולכלול בה גם שליחת מסר לציבור הרחב אם הוא כולל הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו. ואולם, מוצע להחריג מהאיסור מסר מהמדינה ומוסדותיה, ובכלל זה הממשלה ומשרדי הממשלה, משטרת ישראל, בתי משפט ובתי דין, המוסד לביטוח לאומי, תאגידי מים וביוב ורשויות מקומיות, וכן להחריג מסר שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה לשם מילוי תפקידו, למשל מגן דוד אדום בישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה. בנוסף, וככל שיימצא כי קיים אינטרס ציבורי לאפשר לגופים נוספים לשלוח מסרים חשובים לציבור, מוצע להסמיך את שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להרחיב את רשימת הגופים הרשאים לשלוח מסר כאמור לציבור הרחב, וכן לקבוע סוגים שונים של מסרים שרשאי לשלוח גוף שקבע. תיקון שני עניינו קביעת איסור מפורש על מפרסם לחייג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ולנתק את השיחה בטרם נענתה, כדי לגרום לנמען לחייג בחזרה לאותו מספר כך שהמפרסם יכול להשמיע לנמען דבר פרסומת. תופעה זו ידועה בשם צנתוק. אף כי עמדת משרד התקשורת היא שפעולת הצנתוק אסורה כבר בהתאם לנוסחו של החוק הקיים, בפועל התופעה עדיין קיימת. לפיכך, כדי להסיר ספק כלשהו, החלטנו לקבוע במפורש כי גם חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא קבלת הסכמתו המפורשת של הנמען מראש ובכתב יהיה אסור אם החיוג הופסק בטרם נענתה השיחה, ובחיוג של הנמען למספר שממנו בוצע החיוג מושמע לנמען דבר פרסומת. אני מבקש לברך את חבר הכנסת אורי מקלב ואת יתר חברי הכנסת היוזמים על הצעת החוק החשובה הזאת, שעניינה הגנה נוספת על הצרכנים.

ראוי לצמצם ככל האפשר את המטרדים שכולנו סובלים מהם. אני מודה לעורכת הדין אתי בנדלר, המשנה ליועץ המשפטי של הכנסת והיועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, ולעורכת הדין מירב תורג'מן מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, שעמלו על הכנת הצעת החוק, וכמובן, ללאה ורון, מנהלת הוועדה, ולצוות שמסייע בידה לנהל ביד רמה את הוועדה. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגות, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. כאמור, להצעת החוק הנ"ל לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות רשות דיבור, לכן אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

נא לבדוק את עמדתו של חיליק בר. אני מחשבת אותך בתוצאה. בעד, 46 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אמרתי, אני אמרתי: 46, כולל חיליק בר. שנייה, דקה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018, עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018, נתקבל. עכשיו זה עובד, חיליק? 54 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח 2018, עבר בקריאה שנייה וקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת אורי מקלב, אתה רוצה לברך, זכותך.

בקריאה השנייה, חבר הכנסת אחמד טיבי מבקש לרשום אותו בפרוטוקול כתומך. חשוב לי שבפרוטוקול יירשם שאתה תמכת,

בהחלט, בהחלט. ראשית, תודה לך, אדוני יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת איתן כבל. רק תשמע את התודה, איתן. רק להגיד לך תודה רבה. מגיעות לך רוב התודות. נכנסת לתוך החוק הזה לא רק במקצועיות של הוועדה אלא בתוך-תוכך הזדהית עם הצעת החוק הזאת, הוספת הרבה, ובלעדיך החוק לא היה מתקדם. אני מבין, גם אתה הודעת. אנחנו הבאנו את זה לישורת האחרונה, אבל זאת הייתה כברת דרך מאוד מאוד ארוכה. כגודל החשיבות כך גודל ההתנגדות וגודל הקושי. זה שאנחנו מגיעים היום לחקיקה סופית, אני חושב שזה לא דבר של מה בכך וזה לא דבר מובן מאליו. צוות ועדת הכלכלה, שנמצא כאן בחלקו, מנהלת הוועדה לאה ורון, עידית חנוכה ושאר צוות הוועדה, באמת תודה רבה על כל הליווי של הצעת החוק, היועצות המשפטיות, עורכת הדין אתי בנדלר, תודה רבה מיוחדת, מירב תורג'מן, כמובן, עוזרי דוד זוהר, עשו יחד עבודה יסודית ונפלאה כדי להביאו לגמר. אני רק רוצה להתנצל לפניך, אדוני היושב-ראש חבר הכנסת איתן כבל, ולפני עוד כמה חברי כנסת שביקשו להצטרף להצעת החוק. הייתי צריך לצרף אותם והם דיברו איתי בעניין הזה, אבל כיוון שהנחנו את זה עם תחילת הקדנציה הזאת, עם פתיחת הכנסת העשרים הנחתי את זה, ביום הראשון שהיה אפשר להגיש את זה, לכן לא הספקתי ולא היה בידי להחתים על הצעת החוק הזאת עוד חברי כנסת שבעבר תמכו בחוק הזה. אני רק רוצה להגיד לך, היושבת-ראש, שהיה לי רגע של קורת רוח מיוחדת בחקיקה. היושב-ראש, נראה לי, גם היה שותף. מנכ"ל חברת תקשורת הכי גדולה בארץ שנותנת את השירותים האלה, הוא אמר לנו: רבותיי חברי הכנסת, אתם הועלתם. החקיקה הזאת באמת עושה שינוי: עשתה פעם אחת בשינוי של דבר פרסומת, לאחר מכן בתרומות שהפסיקו,

במסרים של תוכן. אתם גורמים לכך שאלה שפועלים כך מסיבות מסחריות מפסיקים לפעול כך, אנחנו לא נותנים להם את השירות.

הוא אמר שהחברות כבר הפסיקו קודם, מכיוון שהן ידעו שזה בהליך החקיקה הן כבר לא רצו להסתבך עם החוק, אז אפילו לפני שנייה ושלישית החברות הגדולות כבר לא רצו לקבל העברות מסרים כאלה,

בגלל שהן לא רצו להסתבך עם החוק. היה לנו סיפוק שהצעות החוק האלה לא נשארות כאות באוויר אלא באמת כדבר יישומי מאוד, שפועל בשטח. אני גם הרגשתי את זה מהתושבים. מי שהביא את הצעת החוק זה התושבים: אנחנו קנינו מכשיר טלפון, ויש מישהו שמרחוק משתלט עליו וקובע לי את השעות שאני יכול לקבל את הפרסומת,

ואני לא יכול להפסיק את זה. אם אני לא עונה אז הם מצנתקים לי, ואז אני חושב שזה טלפון חשוב ואני חוזר. בסופו של דבר, איך אני יודע שזה היה מאוד חשוב? אחרי שהחוק עבר בקריאה ראשונה, כשהחוק עדיין לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, אמרו לי: עדיין מצנתקים לנו, עדיין מטלפנים אלינו. מבעוד שבועיים או כמה ימים שייקח לא יהיו יותר צינתוקים ולא העברת מסרים שלא רצויים שלא ברשותי, לא בסמכותי ולא לבקשתי. יבואו הרוגע והמנוחה למי שקנה מכספו המלא מכשיר טלפון ורוצה להשתמש בו רק לשימושים שלו, ולא לאחרים שרוצים לעשות מזה הון כספי כזה או אחר.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה),

2018, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת אלי כהן. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מביאים כאן תיקון משמעותי בחוק ההגבלים העסקיים, שהמטרה שלו להגביר את התחרות במשק לטובת הצרכנים ולטובת הורדת יוקר המחיה. כיום רשות ההגבלים העסקיים מטפלת בעיקר במונופולים, בגופים שמחזיקים בנתח שוק שעולה על 50%. יחד עם זאת, יש גופים שמחזיקים בנתח שוק נמוך מזה ונמצא שהם בעלי כוח שוק ומנצלים זאת לגביית מחירים מופרזים על חשבון הצרכן. הצעת החוק הזאת נותנת לממונה על ההגבלים העסקיים את היכולת לבוא ולפעול מול אותם גופים. מדינת ישראל היא אי. אומנם לא אי במובן הגיאוגרפי של המילה, אנחנו לא מוקפים ים, אבל מדינת ישראל היא אי במובן שחלק מהמסחר עם השכנות שלנו הוא נמוך. הדבר הזה מנוצל על ידי מגוון גורמים בשוק הישראלי שפועלים לבקש בלעדיות. אגב, כל מי שאומר לכם שהוא רוצה להיות בלעדי, הוא לא עושה זאת מתוך מטרה לבוא ולתת שירות יותר טוב. כל מי שרוצה להיות משווק בלעדי, מפיץ בלעדי, זכיין בלעדי, הבלעדיות, יש לה מטרה אחת: להקטין את התחרות על חשבון הצרכנים. המטרות של הבלעדיות זה לגבות את המחיר המקסימלי שהם יכולים.

אנחנו רוצים במקרה הספציפי הזה אפשרות של הממונה על ההגבלים העסקיים לבוא ולפעול לא רק מול אותם מונופולים אלא גם מול אותם גופים אשר רוצים לנצל את כוח השוק שלהם בנושא הזה. ההצעה כוללת בנוסף הפחתות רגולציה. בין היתר היא מציעה להגדיל בנושא של מיזוגים מתקרה של 150 מיליון שקלים למחזור משותף ל-360 מיליון שקלים.

שנקבע על 150 מיליון שקלים, עודכן בפעם האחרונה בשנת 1999. אחרי כמעט 20 שנה הגיע הזמן כשאנחנו נעשה את השינוי. בצעד הזה אנחנו מעוניינים לשפר את המדד שלנו ברגולציה, שלפי ה-OECD אנחנו נמצאים בה במקום טעון שיפור משמעותי. נוסף לכך קובע החוק שאנחנו נקצר משמעותית את זמן הבדיקה של ההחלטות בעניין פטורים להסדרים כובלים, מ-90 ימים ל-30 ימים בלבד,

חותכים בצורה משמעותית את זמן התגובה, והדבר הזה בהחלט יהיה לטובת הפריון והעסקים במשק. כיום בחוק ההגבלים הסעיף מדבר על כך שיש קנס של עד 24.5 מיליון שקלים או 8% הנמוך מביניהם. הדבר הזה משחק לידיהם של הגופים הגדולים, מכיוון שבגופים הגדולים הם מוגבלים עד 24.5%, והמגבלה הזאת לא אפקטיבית. לכן אנחנו אומרים כאן שהמגבלה של ה-8% תהיה קיימת,

גם מול אותם גופים גדולים יהיה את אותו כוח הרתעה, ובנוסף, צעדי ענישה. עוד מוזכר בהצעת החוק שינוי השם מ"הרשות להגבלים" ל"רשות לתחרות". אנחנו רוצים שרשות ההגבלים העסקיים לא רק תבוא ותבחן עסקאות שמונחות לפתחה, אלא גם תבדוק ענפים כאלה ואחרים, את הצורך להגדיל בהם את התחרות לטובת המשק. אני חושב שהרפורמה הזאת שמובאת היום לאישור הכנסת היא חשובה ביותר, להגביר את התחרותיות במשק, לפעול כנגד אותם גורמים בלעדיים, ולא רק נגד מונופולים. היא תסייע בהגדלת התחרות, בהורדת הריכוזיות, בהפחתת יוקר המחיה, וכן, גם בהורדת הרגולציה.

אני קורא לכם להצביע עבור ההצעה הזאת בקריאה ראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה. רבותיי, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים.

אני מודיעה על נעילת רשימת הדוברים. חבר הכנסת סאלח סעד, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, מוותרת. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה, גברתי. חבריי וחברותיי היקרים, היושבת-ראש, אסרו חג שמח לכם. נקווה, אמן ואמן, שבשנה הבאה באסרו חג ילדי מערכת החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי יזכו ללכת לבית הספר בדיוק כמו ילדי מערכת החינוך החרדית. בעניין הזה את שר החינוך לא הצלחתי לשכנע, וכמו שכתבתי לו היום, אני דאגתי שבני עולה הרגל יחזור הביתה בזמן, הוא הגיע הביתה בזמן, הוא לא היה צריך את החופש היום. אני רוצה לדבר על שני נושאים. סליחה? חבר הכנסת וקנין מציע לך להעביר את ילדייך לחינוך החרדי. אני מודה לך מקרב לב. חבר הכנסת וקנין, אני מוכנה ללכת אחריך כמעט לכל מקום. אני רוצה לדבר על שני נושאים קצת פחות מצחיקים ומשעשעים מהעניין הזה, ואני שמחה שהשר לביטחון פנים נמצא כאן, כי יש שני אירועים שונים בתכלית, אבל שניהם דורשים את ההתייחסות של השר, וגם שמעתי ראיונות של השר. תראו מה קורה לנו. יש להניח, אני מהמרת שאני לא מסכימה עם 99.9% מהדברים שנאמרו בהפגנה בחיפה ביום חמישי, אדוני השר, ועדיין הפגנה במדינת ישראל צריכה להיות משהו שיכול להתקיים בלי שהמפגינים יחששו שיאונה להם רע. אני שמעתי אותך הבוקר,

ואני שמעתי שאתה אומר בעקשנות שהעניין ייחקר על ידי מח"ש, העניין של הפגיעה בג'עפר, ייחקר עד תום, ועדיין אני אומרת לך, אני חושבת שאתה צריך להיות מוטרד מעצם העובדה שאירוע כזה בכלל יכול להתרחש בישראל, ושהפגנה, בין שהיא ברישיון ובין שהיא לא ברישיון,

אבל בין שהיא ברישיון ובין שהיא לא ברישיון, הפגנה במדינת ישראל יכולה להתקיים בלי שהמפגינים יחששו שיאונה להם רע. חברים, אסור לנו לאבד את עצמנו לדעת. אני אומר לכם יותר מזה. הציבור הערבי-ישראלי, שחי במדינת ישראל, שכרגע חוגג את הרמדאן, ורמדאן כרים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו יודעים לחיות ביחד. אני לא יודעת איך זה יכול לקרות במציאות כזאת שבה הפגנות לא יכולות להתקיים. ותאמינו לי,

אני אומרת מכל הלב, כנראה לא הייתי מסכימה לרוב הדברים שנאמרו בהפגנה הזאת, ואפילו היה קשה לי לשמוע אותם, אבל בסופו של דבר בית המשפט כשהיום שחרר את כל העצורים לביתם, אמר אמירה. הוא אמר: עם כל הכבוד למשטרה, שכבר החזיקה אותם שלושה לילות במעצר, אין לה שום עילה למעצר של חמישה ימים נוספים. ואני באמת מברכת על כך, השר לביטחון פנים, שאמרת שהעניין הזה ייחקר עד תום, אבל אני רוצה לדבר על מרקם החיים. המשטרה, שהיא הגוף שאחראי במידה רבה ליכולת שלנו לשמר מרקם חיים משותף כאן, היא קריטית לעניין הזה. צריך להבין שלמשטרה,

נועד תפקיד שהוא הרבה מעבר לעצם שמירה על הסדר. אין לנו בעצם יכולת לחיות כאן ביחד אם אנחנו לא נדע, ברגעים המורכבים והקשים ביותר, כמו שעברנו בשבוע שעבר, למצוא את הדרך לעשות את זה. והעניין הנוסף שקרה היום, וגם הוא דורש את חקירת המשטרה, והוא בעולם השני, אבל גם הוא נוגע לשיח, זה העובדה שהיו כתובות נאצה נגד שר החינוך שקוראות לעשות לו מה שעשו לכהנא: לרצוח אותו. אני כמובן יצאתי חוצץ נגד העניין הזה. זה עניין חמור מאין כמוהו, וגם את זה המשטרה צריכה לחקור. אבל שימו לב מה קורה לשיח שלנו, שתי דוגמאות משני עולמות נפרדים. חברות וחברים, יש לנו סיבה מאוד מאוד מאוד טובה להיות מודאגים כאן בבית הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי,

אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסי יונה, מוותר. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר או מדבר? להגיד משהו. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות יש לך להגיד משהו, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, עלו כאן שורה של חברי הכנסת. כולם הפכו להיות מומחים לפיזור הפגנות, ודיברו בגנותה של משטרת ישראל, ואין להם אמון במערכת אכיפת החוק, במח"ש. אז קודם כול, בואו תבינו כמה דברים כלליים שאין לכם מושג בהם. מח"ש אינו גוף של משטרת ישראל, הוא מחלקת חקירות שוטרים ששייכת למשרד המשפטים, ומי שאמון שם על החקירות ועל ניהול החקירה ועל חיי היום-יום זה פרקליטים, עורכי דין, אזרחים ששייכים למשרד המשפטים בכלל. אני לא מבין. אתה לא מבין. נו, מה לעשות שאתה לא מבין? הינה, אני מסביר לך, שתבין. ראש מח"ש אינו כפוף למפכ"ל. ראש מח"ש הוא פרקליט, עורך דין, אזרח. הוא אינו שוטר, שתבין. אז אם אתם מאבדים את האמון במח"ש, איבדתם אולי את האמון במערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, שהיא מערכת חוק במדינה דמוקרטית. תסתכלו מה קורה מסביב במדינות אחרות. לא ראיתי אתכם עומדים כאן, צועקים על 500,000 הרוגים במדינה השכנה. אחים שלכם. לא שמעתי אתכם פעם אחת אומרים את זה. אל תפריע לי. אני לא מצדד בשום מהלך כוחני של המשטרה, ויש לעיתים אירועים שהם לא בסדר, שהם ראויים להיחקר, ואם מישהו כשל שם, יצטרך לתת את הדין. אין ויכוח על העניין הזה. אבל גם ראיתי חברת כנסת נכבדה, או לא נכבדה, בעיניי, חוצה כביש מהיר ומפריעה לתנועה, אז מה אתם רוצים? שהשוטר יעמוד שם וייתן לחברת כנסת, למרות שהיא חברת כנסת, לעשות מעשה בלתי חוקי? לא שמעתי אתכם אומרים מילה אחת. חבר הכנסת איימן עודה, שכל כך הרבה האמנו ואמרנו: הינה, בא מישהו באמת ריאלי, ייצור קשר לשלום, מגיע לבית החולים, מסביר לו השוטר: אתה לא יכול להיכנס, למרות שאתה חבר כנסת, מכיוון שהמטופל הוא בחזקת עצור. אתה לא יכול. אם חבר הכנסת עודה היה מפעיל קצת שיקול דעת, היה מתקשר למפקד המחוז, אחמד טיבי, כשהייתי בתפקידי הקודם, התקשר אליי לא אחת, תשאלו אותו, היה פותר לו את הבעיה. נא לסיים, אדוני. אני כבר. אבל הוא בחר לדרדר את העניין, וחבל. אני מצפה מכם לנהוג אחרת, להיות גשר לדו-קיום בשלום. לצערי, אתם עושים בדיוק את ההפך.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי.

טעות שלי. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה.

כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, המאורעות של הימים האחרונים, הברוטליות והכוחנות של המשטרה, הביאו עלינו הצהרות שאני מנסה להבין אותן לפעמים ואני לא מצליח. אני אתחיל מהמפכ"ל. לא ראיתי מישהו עם רגל שבורה הולך. רק להזכיר לכבוד השר, שצוחק, שג'עפר פרח היה אזוק בשתי ידיים, והיה שוטר גורר אותו, והוא צועק.

אתה רוצה לגייס גם שוטרים ערבים, הוא דובר השפה הערבית, אותו שוטר, והוא אומר לו: תעמוד, אתה קורע לי את הידיים,

אנחנו שומעים את זה בשידור ישיר בפייסבוק. הוא גורר אותו על שתי רגליים, הוא הולך בסדר גמור, והוא לא מתנגד אפילו, גוררים אותו והוא לא מתנגד. נכנס לתחנת המשטרה, יוצא לבית החולים ומבית החולים, עם גבס. רק רציתי להזכיר שג'עפר פרח לא נעלם מעיני השוטרים לרגע אחד. אז הוא לא עשה את הגבס שלו לא בבית ולא אצל רופא פרטי ולא בשום מקום אחר אלא בבית חולים בחיפה, ומי שקבע שצריך גבס זה רופא. אז לפחות קצת בושה כשמדברים על הנושא הזה. יש לנו את ליברמן, שבכל יום שהוא מתרסק בסקרים, ואני עוקב אחרי מה שהוא עשה מיום שהוא נכנס לכנסת, הוא לא עשה כלום חוץ מלהסית נגד הערבים, לתקוף את הערבים, להטיף לגזענות. אז אני אומר לו ולאחרים הפאשיסטים שחושבים בכיוון הזה: אנחנו ילידי הארץ הזאת. אנחנו נישאר פה. אנחנו לא נצא מחוץ לחוק, כי מי שרוצה להוציא אותנו מחוץ לחוק וידבר עלינו כגיס חמישי או כמחבלים או בשפות האלה, שהן נמוכות, ומי שאומר אותן הוא גם נמוך והוא אפילו גמד, הדברים האלה לא ישנו. אנחנו ילידי הארץ, אנחנו בעלי הארץ, אנחנו נישאר פה ואנחנו נישאר קוץ ועצם בגרונם של כל הגזענים, כל הפאשיסטים, ואנחנו נגיד דברים כל כך ברורים. כל הניסיון הזה של הכוחנות, מנסים להעסיק אותנו אך ורק בנושא של האלימות של המשטרה ורוצים להשכיח את הנושאים שבגללם יצאנו להפגין. אנחנו לא יצאנו להפגין כדי לקבל מכות מהמשטרה. אנחנו יצאנו להפגין על שני דברים ברורים: 1. העברת השגרירות לירושלים, שזה הפרה של החלטות האו"ם והחלטות העולם, 2. נגד הטבח שהיה בעזה.

שני הדברים האלה. ואנחנו על זה מפגינים.

היה טבח, ואנחנו מפגינים. ואני פונה פה לממשלה: יש אפשרות, אנשים מרצועת עזה, נא לסיים, בבקשה. מחמאס, מבקשים ומוכנים להודנה. אני חושב שלפחות הממשלה תשיב תשובה חיובית, אפילו אם תבוא ותגיד,

בתנאים מסוימים. אבל הודנה זה לטובת האזרחים, גם לטובת הערבים וגם לטובת היהודים, כצעד ראשון בכיוון השלום.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, השר לביטחון הפנים, חברי הכנסת, אין לי מנוס מלחזור לפשיעה החקלאית, שהפכה לטרור לאומני. ממש ערב החג ביקרתי בבית הספר החקלאי כדורי. לומדים שם למעלה מ-2,000 תלמידים מהגליל התחתון והאזור כולו, פנימייה ותלמידי תיכון, ושרפו בלילה מתבן בנזק של 500,000 שקל ועוד סכום דומה על מבנה שקרס. האש בערה שלושה ימים ושלושה לילות. הם גם יודעים להצביע על הכיוון. אני רוצה לומר כאן שהשר לביטחון הפנים עושה מאמצים גדולים. בשיחה שקיימתי עם אנשי משרד ראש הממשלה הבעתי את אכזבתי שלא שמענו את ראש הממשלה מדבר ועוסק בנושא. התשובה שלהם הייתה שהוא ער לנושא ועוסק בנושא, אבל אפשר לומר שעל פי התוצאות, גם בדיון רציני שהתקיים עם ועדת הפנים והכלכלה, לא ניתן להבחין בשינוי משמעותי. בליל השרפה ובבוקר מפקד המרחב היה בכדורי. בתום הביקור בכדורי, ליד המתבן, נפגשתי עם הנהלת בית הספר והמשק החקלאי ונכנסתי לחדר שבו מוצגות התעודות של יצחק רבין כתלמיד בכדורי, משם יצא גם יגאל אלון, גדולי הלוחמים, שידעו גם לחיות עם הערבים וגם לשמור,

גם להכות את מי שמעז לפגוע. והמשטרה יודעת מאיפה יצאו אלו ששרפו את המתבן, של בית הספר החקלאי כדורי, לא סתם מתבן בגליל התחתון. ואנחנו לא מצליחים. מדינת ישראל, שעל פי מקורות זרים, ולאחרונה גם על פי מקורות גלויים, יודעת להגיע לכל מקום בעולם, בוודאי באזור שלנו, לא מצליחה להגיע לכפרים או למקומות שמהם יוצאים הפורעים. ואנחנו עומדים חסרי אונים. אנחנו, שהתמודדנו בכל המלחמות והיינו בכל החזיתות,

שמשוכנעים שאם אין ברירה ננצח בכל מלחמה, מפסידים בקרב עם הטרור החקלאי. ואנחנו לא מפסידים רק בקרב, אנחנו מפסידים במערכה על אדמות המדינה, כי התוצאות של הטרור החקלאי הופכות לטרור לאומני, משום שהתוצאות משיגות את היעדים של הפושעים. יש הרבה פחות חקלאים, יש פחות יבולים, הגיל של החקלאים עולה ואדמות ננטשות. ההיקף הגדול של האדמות נובע מאדמות מרעה, כי חלק גדול מהמאבק שבגינו נשרפים מתבנים ושדות זה על חלוקת המרעה לעדרים, שהיא בידי הממשלה, ולא תמיד יש על כך הסכמה. מכאן אני קורא למשרד האוצר, שממשיך להתכחש להבטחות לממן את הביטוח, מדובר בעשרות מיליונים, פחות מלכל משימה אחרת שאליה שר האוצר מתחייב, ולעיתים גם מתנדב, לשר לביטחון הפנים, לזרז את ההחלטות שהוא מוביל, לשרת המשפטים, להפסיק לגלגל עיניים. תנקטי צעדים יותר מהירים לשינוי החקיקה והאכיפה.

ושר החקלאות והכפר, מותר לעשות משברים בממשלה לא רק על עמונה, גם על איום אסטרטגי על החקלאות וההתיישבות בישראל. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת אכרם חסון, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אברהם נגוסה, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת איל בן ראובן, היה, ראיתי, אינו נוכח. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, השר ארדן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה נמצא פה במליאה ולפנות אליך בנושא שהוא במאת האחוזים נמצא במשרד שאתה עוסק בו. זה ברור שאנחנו נמצאים היום בימים שבהם האובדן של אמון הציבור במשטרה, ובכלל במערכות אכיפת החוק, במערכת המשפט, הוא רב. אין ספק שנדרש בכל מה שקשור למשטרת ישראל מבוגר אחראי שיבוא ויעשה סדר, וגם ישליט שקט תעשייתי במערכת הזאת. אתה יודע כמה אני מעריכה אותך ואת העבודה שאתה עושה, ואני פונה אליך פה היום וגם מבקשת וגם שואלת. אני מבקשת ממך להקדים את ההמלצה שלך באשר להארכת כהונתו של המפכ"ל אלשיך. הימים האלה הם ימים שבהם אנחנו רואים שגם בצמרת המשטרה מטילים האחד בשני רפש. אני חייבת לומר שאני מאוד מעריכה את ניצב יורם הלוי וגם,

את מפכ"ל המשטרה. אני מקווה ומאמינה שבאמת אף אחד משניהם לא הטיל רפש בשני, ואם חס וחלילה אחד מהם עשה כן, אז בוודאי צריך לבחון את העניין. אבל דבר אחד אנחנו כן רואים, אנחנו רואים שיש פה מגמה של בחישה בצמרת המשטרה, בתוך המשטרה, אנחנו יודעים שאלה ימים מורכבים, בגלל חקירות ראש הממשלה, אנחנו יודעים שאלה ימים שהניסיון הוא גם לסכסך בתוך המשטרה וגם לחבל בכל ההליך. ואתה אמור להיות זה שימליץ אם להאריך את כהונת המפכ"ל או לא. ובימים כאלה, שבהם כל נגיעה בנושא מתפרשת כניסיון לחבל בחקירה, לשבש אותה, לפגוע בה, לעצור אותה, אלה ימים שבהם מצופה ממך, כמי שעומד בראש המערכת וכמי שאחראי לשקט התעשייתי בה, לנקוט עמדה ולהיות המבוגר האחראי. ולכן אני פונה אליך כאן ומבקשת ממך: תודיע על ההמלצה שלך, אל תדחה אותה, תגדע כל סכסוך בצמרת בין שהוא יזום, בין שהוא אמיתי ובין שהוא רק אנשים שמנסים לחרחר ריב ואין בו ממש.

או יותר נכון, תמליץ על הארכת כהונת המפכ"ל, ואל תגרום לכך שכל מיני אנשים שרוצים לשבש את החקירה, לפגוע בה, לעצור אותה או לפחות ליצור מראית עין של זה יעשו את הפוליטיקה ואת הפוליטיזציה שלהם בתוך המשטרה. אני סומכת עליך שתדע להיות המבוגר האחראי שיעצור את זה במערכת שאתה עומד בראשה.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת רחל עזריה, אינה נוכחת, חבר הכנסת דודי אמסלם, אינו נוכח. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה,

עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, קצת התבלבלו פה היוצרות, ואחד אחרי השני עולים וטוענים ומדברים אז בואו נגיד דבר אחד, על דבר אחד אנחנו מסכימים: זכות ההפגנה היא זכות בסיס, ואם יש אלימות מצד המשטרה, אז צריך לחקור. ואותו שוטר שמעד או שלא התנהג לפי החוק צריך לקבל את עונשו. אבל לעמוד כאן ולהגיד את צמד המשפטים: טבח בעזה, תתביישו קצת. מי שטובח בילדי ובתושבי עזה זה אך ורק זרוע החמאס, מי ששולח ילדים, תושבים ואזרחים לגדר שלנו. וצר לי מאוד היה לראות את חיפה בימים האחרונים. כמי שגדלה בחיפה, יחד היינו באותם מועדונים, ערבים ויהודים, ובאותו בית ספר משותף. חיינו זה לצד זה וגם פעלנו זה לצד זה. ולהפוך את חיפה למרקחה, לא חושבת שזה צעד נבון, כי היא מודל ודוגמה, הייתה ותהיה, אני מקווה, לדו-קיום, ושאפשר לחיות ביחד בארץ הזאת בלי להאשים צד זה או אחר בדברים שהם אינם אשמים בהם. אז בשם תביעתכם לצדק למפגין פרח, לא הייתי ממליצה להשתמש בביטויים שקריים, לא אמיתיים, ולהפיל אשמה על חיילי צה"ל, על כוחות הביטחון, ולהגיד "טבח". טבח זו רק אימא ששולחת את הילד שלה לעמוד ולהגן בגופו, טבח זה אנשים שעומדים על הגדר וצורחים ושולחים עפיפונים ופוגעים באנשים חפים מפשע, לא אנחנו. אז צדק צריך להיות, וזכות דמוקרטית להפגין צריכה להיות. אבל בואו לא נאבד את העשתונות ולא נתבלבל, כי הצבא שלנו הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.

תודה רבה לחברת הכנסת לאה פדידה. חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יהודה גליק, אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים, מוותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, מדבר. בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת זוהיר בהלול, שנמצא כאן, וחברת הכנסת שרן השכל, אם תהיה באולם. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כבוד חברי הכנסת, אמר לי ממלא מקום יושב-ראש הכנסת, הרב וקנין, שאני אומר משהו על חג השבועות.

עוד צריך באמת להגיד כמה דברים על זה במשך היום, יש לנו היום הרבה נאומים, אבל הנושא הראשון והדחוף ביותר שחשבתי שצריך לדבר עליו עכשיו זה מקרה חמור שקורה עכשיו, של צביעות מצערת שמתרחשת בימים אלה באחת הערים החרדיות החשובות ביותר בארץ. מדובר בעיר בית"ר עילית. שנים רבות העירייה והממשלה מתכננות את הקמתו של אזור תעשייה חדשני ועתידני בשם "היער האנגלי". העיר בית"ר עילית, אומנם יש בה 60% ילדים קטנים, אבל חייבים ליצור, אם רוצים שהעיר תצליח ותשגשג ולא תהיה איזה פרבר שינה של ירושלים, צריך ליצור שם אזור תעשייה. ויש שם מקום של 800 דונם שהיה צריך להכיל סוגי עסקים ותעשיות מכל ענפי המסחר, התעשייה וההייטק, המידע וההכשרה, וכל הדברים שמפרנסים היום עיר. ועם הקמתו, אזור התעשייה הזה צריך להיות מרכז ומקום תעסוקה שיביא רווחה לא רק לרבבות תושבי העיר בית"ר עילית אלא גם לתושבי האזור כולו, גם יהודים, גם ערבים, שכבר היום עובדים באזור. עד היום הושקעו כבר מיליוני שקלים בתכנון דרך הוועדות השונות באזור התעשייה הזה, והעירייה שכרה משרד תכנון וניהול מוביל על מנת לקדם את הפרויקט בצורה רצינית. והינה, כבר דובר לפני כמה חודשים שכל ההליכים והפרויקט יסתיימו ומגיע לישורת האחרונה של מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי, ושם בדיוק זה תקוע. הרבה שנים אמרו לנו אובמה, ואמרו לנו כל מיני עניינים מדיניים. כמה פעמים התכנסה הוועדה והפרויקט היה על סדר-יומה. ברגע האחרון, כמו בהוראה מלמעלה, הוא הוסר מסדר-היום, במסתוריות. רבותיי, השבוע, ביום רביעי, בעוד יומיים, תתכנס הוועדה שוב, והפרויקט הגדול היה צריך להיות על שולחן סדר-היום. מצער להיווכח שברגע האחרון הסירו את הדיון מסדר-היום, את אזור התעשייה הזה. מכאן מתברר שכל הדיבורים היפים של הממשלה על שילוב חרדים בעבודה, הם יפים רק כשזה בא להתנגח נגד הציבור החרדי ונגד בני הישיבות, אבל כשמישהו מביא פתרון לאלפי חרדים, כמו ראש העיר מאיר רובינשטיין והאנשים שלו שעמלו, יחד עם הממשלה, לא רק שלא עוזרים, אלא גם מפריעים. אני מבקש מכאן מראש הממשלה ומשר הביטחון להכניס מייד חזרה את הסעיף בסדר-היום, את פרויקט היער האנגלי בעיר בית"ר עילית לסדר-היום של הוועדה ביום רביעי, ולאשר אותו עוד השבוע, לרווחת אלפי אזרחים מכל האזור, ובעיקר תושבי בית"ר עילית, שמשוועים לפרנסה. תהיו חזקים במעשים, ולא רק בדיבורים, בבקשה.

תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה, אדוני. אחריו, אחרונת הדוברים, שרן השכל. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, השתוקקתי מאוד שהשר לביטחון פנים יתייצב אל מולי כדי להפנות לו את הדברים דלהלן, ואני מצר על כך שאני עכשיו משתמש, במקום בגוף ראשון, אני משתמש בגוף שני, וגם בגוף שלישי. אז השר לביטחון פנים, גבירותיי ורבותיי, מתבלבל בתפקיד שלו. במקום להיות השר לביטחון הפנים של תושבי ואזרחי מדינת ישראל הוא הפך להיות השר להגנת שוטרי ישראל. מראש אני אומר לך, כבוד היושבת-ראש, שאינני חושב ולו לרגע שכל שוטרי ישראל הם עוכרי אזרחים. ישנם שוטרים לעילא ולעילא. שוטרי ישראל, לא כולם מופללים בעיניי, אלא רק אותם שוטרים שסרחו פעם אחר פעם. אני למשל יכול לומר לך שיש בעכו שוטרים לדוגמה. מפקד התחנה יניב רונן מתנהל בצורה רגישה מאוד ועדינה מאוד ביחסים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית. אבל מה לעשות שיש שוטרים שסורחים במדינת ישראל? ולכן, השר לביטחון פנים, במקום לטפל בסוגיה הזאת כיאה ומתוקף תפקידו, הוא רק מגן על השוטרים שמעלו בתפקידם. ואני מזכיר לך למשל את מה שקרה במעללי אום אל-חיראן, כאשר השר לביטחון פנים אמר בריש גלי, אמר בריש גלי שמדובר בפיגוע, והחקירה שבאה מאוחר יותר הזימה כמובן את מה שהוא אמר, והוא לא התנצל. תפקידו של השר לביטחון פנים הוא להיות אחראי לביטחון של האזרחים במדינת ישראל. תפקידו להיות אחראי לקיום הקודים הערכיים של המשטרה כרגולטור, והוא לא עושה זאת. תפקידו של השר לביטחון פנים הוא להיות אחראי למשטרה נמרצת, חוקרת, שממגרת תופעות שליליות, נלחמת בפשיעה ומממשת את הביטחון האישי של השוטרים. השר גלעד ארדן, שישב עד לפני כמה רגעים אל מולי ועכשיו הוא נמצא באיזשהו מקום אחר, מועל, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר כרגע בכנסת ישראל, הוא מועל בתפקידו כאשר איננו מטיף, איננו מטיף לחקירה ממצה בעניינו של ג'עפר פרח. במקום לשלוח זר פרחים לבית החולים ולומר לג'עפר פרח: אנחנו מצירים על כך שרגלך נשברה, ואנחנו נקיים חקירה צולבת, הוא בא ומסתתר מאחורי טיעוני סרק. מכאן אני פונה לשר לביטחון פנים: תתנצל. תהיה אמיץ. תבוא עם יושר ויושרה מינימליים לפחות,

ותאמר לאוכלוסייה הערבית: אתם לא אויבינו,

אתם דווקא אזרחים שאנחנו נגן עליכם. זו שעת כושר, לשר לביטחון הפנים לחזור ליושר ולומר ביושר וביושרה,

בפני המיעוט הערבי: אני מתנצל בפני ג'עפר פרח, ואני אמצה את הדין עם כל אלה שסרחו. מילה אחרונה, גברתי היושבת-ראש: יש מה שנקרא בלימודי האזרחות שכל אחד ואחד מכם למדו, יש אחריות מיניסטריאלית. אינני רואה שום שר בממשלת בנימין נתניהו שבא ואומר,

אני נוטל על עצמי אחריות מיניסטריאלית.

תודה רבה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת שרן השכל. בבקשה, גברתי. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה. עד שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת חאג' יחיא, עמדת פה מעל הבמה הזאת ואמרת שישראל מבצעת טבח. אנחנו שומעים אתכם אחד אחרי השני עולים פה ומכפישים את שמה של המדינה שמגינה עליכם. איך אתם לא מתביישים? איך קוראים, 65 אנשים, איזו צביעות. איזו צביעות, אנחנו שומעים יום אחר יום מהרשימה המשותפת ומאיימן עודה, שעוד נחשב, כביכול, כאילו הוא מנהיג מתון, ואתם באים ואומרים דברים כאלה מעל בימת הכנסת? איך אתם לא מתביישים בצביעות הזאת?

במהלך החודשיים האחרונים מדינת ישראל מגינה על הגבול הדרומי שלה מפני מחבלים, אנשים שמגיעים עם מטעני צינור, עם עפיפוני תבערה, מגינים על אזרחי ישראל. לשקר את השקר, מה שמדהים זה שבאותה הזדמנות, במהלך אותם חודשיים, במחנה הפליטים אל-ירמוכ, חבר הכנסת חאג' יחיא, תודה. הפציצו את מחנה הפליטים הפלסטינים, האחים שלכם. אסד הפציץ וטבח במעל 1,000 פלסטינים בחודשיים. אתם יצאתם להפגין?

אתם יצאתם לגנות?

איך אנחנו לא רואים אתכם על הגדרות בגבול הגולן מחזיקים שלטים כנגד אסד?

למה לא רואים אתכם שם?

צביעות, צביעות, שאתם אומרים שאתם דואגים לאחיכם הפלסטינים. האנשים שנהרגו היו מחבלים.

40 מתוך ה-60 היו בזרוע הצבאית של חמאס. 50. מחבלים. 50 היו פעילי חמאס, 40, מתוך הזרוע הצבאית,

מחבלים שבאו להרוג אזרחים חפים מפשע. תפסיקי לשקר, איך אתם לא מתביישים. ועוד מילה אחת לחבר הכנסת זוהיר בהלול: גם לי יש הרבה פעמים ביקורת על התנהלות המשטרה, גם בהפגנות, גם במעצר של שפי פז, חבר הכנסת חאג' יחיא. וכן, לפעמים יש אלימות מוגברת. עם זאת, המשטרה לא יכולה להיות שק חבטות. לא יכולה. השוטרים, ומי כמוני יודעת, היא יכולה, שק החבטות של ראש הממשלה, מי כמוני יודעת, עומדים אל מול מפגינים שהרבה פעמים הם אלימים מכל הכיוונים,

אבל אנחנו לא, הקושי להתמודד כשמקללים אותך, כשמרביצים לך,

כשאתה נמצא כגדר חיה שם אל מול מפגינים אלימים. אנחנו צריכים להודות לצה"ל ולהודות למשטרה על העבודה הנהדרת שהם עושים. וכשיש ביקורת יש ביקורת, חברת הכנסת תומא סלימאן, עאידה, בבקשה. על זה שהמשטרה שוברת רגליים, על זה את מודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

יש ביקורת והיא צריכה להיחקר, אבל לבוא ולהגן על מחבלים ולבוא ולומר מעל הבמה הזאת, להאשים את ישראל בעלילות דם, זה בושה וצביעות. צריך, תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל. אפילו, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח 2018, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 41 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה),

חבר הכנסת איימן עודה בעד,

מבקש להביע את התמיכה.

גם ג'מעה אזברגה.

רבותיי, אנחנו עוברים להצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מס'

ופוליטיים לחקירה מזהירה, עוד בטרם בכלל התקיימו ההפגנות, עבור ליחס האלים והבריוני כלפי המפגינים, פיזורן של ההפגנות ומעצר של מפגינים רבים, המשך באלימות שהופגנה ביחס למפגינים

מדובר בעד שהודה לפני כמה שבועות שעדותו הייתה עדות שקר. ואני מצטט: פגעתי בשלמה בניזרי, שהוא אדם חף מפשע, וסימנו אותו בפרקליטות. טוב שהיה דיון בוועדת החוקה, אבל אסור לנו לאפשר לעניין להתמסמס מתחת

הפרשה הזאת היא הוכחה שיש פה אבסורד גדול בעדי מדינה. אני יודע שיש מקרים של רצח,

שאין מנוס מלהשתמש בעד מדינה מכנופיות הפשע כדי להציל חיים. גם אז יש סכנה שירשיעו אדם חף מפשע, אבל ההכרח לא יגונה.

גברתי היושבת בראש, עמיתיי חברי הכנסת, אם זה היה אייכלר לבד,

הוא לא בדיוק אוהב יהודים, הוא לא בדיוק אוהב את מדינת ישראל, הוא

תשים את מדינת ישראל, את הצורך להגן עליה, לשמור על החיים שלך,

במקום ראוי. אחרי זה תטיף לנו מוסר. עכשיו ייתנו לך לדבר,

אני לא אישאר לשמוע אותך.

ובעצם מנעו את הבעת המחאה. הם גם מנעו מכלי תקשורת מקומיים ועולמיים להגיע למפגינים ולאנשי הציבור שהיו בהפגנה, מעבר לדחיפות, מעבר לאלה שנפלו על הרצפה ועל המדרגות שם.

לא ננקט צעד באותו יום, המצב הידרדר ביום שישי בערב

לאט-לאט זה יחלחל לכל רובדי החברה הישראלית אם לא נגיד די עכשיו ונחקור עד תום את הסוגיה הזאת.

טוב? די ,

שהמפכ"ל והשר לביטחון הפנים עד היום מכנים אותו מחבל, כי היה לו עותק של ישראל היום בבית. והיום המפכ"ל רמז, תהה,

אני יודע שאלשיך הוא מפכ"ל, הוא רב-ניצב, אבל הוא לא ניאו-אורתופד, אורתופד מזן חדש, רפואה חדשה. ונשאלת השאלה: מה החוט המקשר בין אום אל-חיראן, בין יעקוב אבו אלקיעאן, לבין ג'עפר פרח? וג'עפר פרח, במשך כל התקופה הזאת, מאום אל-חיראן עד היום, היה כמעט כל שבוע, תכף אני מגיע לדבר הזה.

ג'עפר פרח היה כל שבוע באום אל-חיראן, כדי לחשוף את האמת. הוא נאבק כל חייו נגד מח"ש, המחלקה לחיפוי על שוטרים. לא חקירת שוטרים, חיפוי, מח"ש, מחלקה לחיפוי על שוטרים. מי היה המפקד בשטח באום אל-חיראן אז? סגן ניצב אז, או תת-ניצב, פרץ עמר. מי מפקד המחוז עכשיו בחיפה לאחרונה? ניצב פרץ עמר. לא יודע אם יש לזה קשר, חבר הכנסת מיקי לוי.

לא יודע, אבל זה מעניין.

אבל זה מעניין.

נא לסיים, אדוני. אותו סגנון, אותה שיטה. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לפנות אליכם ואל כל חברי הכנסת מימין ומשמאל: אפשר להרוג בנו, יעקוב אבו אלקיעאן, אפשר להרוס לנו את הבתים, אפשר לעקור לנו את העצים, אפשר לשבור לנו את הרגליים, אבל לעולם, לעולם אי-אפשר לשבור את רוחנו. תודה. (אומר בערבית: לעולם לא תשברו את רוחנו.) תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי, אנחנו עוסקים למעשה בהענקת, בהצעת החוק הזאת אנחנו עוסקים בהענקת זכויות נוספות, או אפשרויות נוספות ואמצעים נוספים, לשוטרים לעשות את דברם. אני רוצה לומר שאני עליתי כאן כדי להשלים את דברי חברי הטוב חבר הכנסת מיקי לוי. צדק מיקי לוי: המחלקה לחקירת שוטרים, חקירת שוטרים, היא מחלקה,

שמסונפת למשרד המשפטים, היא לא שייכת למשטרת ישראל. ואולי היא עושה טעויות, יכול להיות, אבל היא עושה עבודתה נאמנה, ואני כן מצפה וגם בוטחת שהפעם היא אכן תוציא את האמת לאור. אבל אני לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על המהומות, אני לא רוצה לדבר על הסיבה למהומות. אני רוצה לדבר על התגובה, על התגובה הבלתי-אפשרית, השערורייתית, המזעזעת, של שר ביטחון במדינת ישראל, ששם כתם, שמסית נגד 20% מתושבי מדינת ישראל, מאזרחי מדינת ישראל.

חברים יקרים, ערביי ישראל הם רופאים בבתי החולים שלנו, ואחיות, ורוקחים, ועורכי דין ורואי חשבון. הם פרופסורים, הם עובדים בכל העבודות, הם בונים לנו פעמים רבות את הבתים שלנו, הם עושים כל כך הרבה עבודות כאלה ואחרות. נגד כולם אנחנו רוצים להסית? הם מחבלים? הם גיס חמישי? ואיפה ראש הממשלה? שתיקה של כבשה. זה מה שראש הממשלה, כבשה שותקת. היית צריך לקום ולבוא ולומר: אני מגן על ערביי ארץ ישראל, על אזרחינו. עזבו את הסיבות, כן מסכימים, לא מסכימים, עזבו את מה שקרה שם. מה שקרה אחרי זה הוא שמזעזע. ולכן אני כאן, כדי לבוא ולומר: אין ולא יכול להיות ששר בממשלת ישראל יבוא ויאמר ש-20% מהאזרחים שלו ושלנו הם מחבלים. אם מישהו מחבל, בבקשה, שיאשים אותו, שיעמיד אותו לדין, ואם הוא יושב פה, לא משנה איפה, אנחנו נסיר את החסינות שלו. כל עוד לא האשימו אותו, וכל עוד לא הסירו את החסינות, הרי שכל אחד מחברי הכנסת הוא אזרח שצריך להיות שווה זכויות, והוא מייצג את הערבים במדינת ישראל. ואת כבודם באתי היום לדרוש. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום ועדת הפנים אישרה להטיל קנס של 1,500 שקל על כל יום שייעשה שימוש במבנה ללא היתר בנייה, וקנס מינהלי של 150,000 שקל על חריגה בבנייה. ואני שואל את שר האוצר, כחלון: האם השתגעת? על מה ולמה אתה דורש לשלם את הסכומים האדירים האלה? וממי? מהאוכלוסייה החלשה ביותר בישראל? אל תגיד לי שהקנס רלוונטי, רלוונטי לכולם, הרי הוא רגיל לעשות את זה. ואני אומר: לא נכון, 97% מצווי ההריסה בעבירות הבנייה, המינהליים כביכול, מוציאים ליישובים הלא-יהודיים. ממשלת נתניהו פועלת באופן שיטתי ולא חוקי וממשיכה להפלות ולהדיר, ועכשיו גם לסחוט כלכלית את הדרוזים והמיעוטים. במשך עשרות שנים גבולות היישובים שלנו לא הורחבו, למרות שתתפלאו, גם אצלנו נולדים תינוקות. גם לי נולד נכד לפני כמה ימים.

אבל הממשלה הזאת ממשיכה לגרור רגליים ולהקפיא תוכניות המתאר בכל הכפרים הדרוזיים. מחפשים הרתעה נגד אותם עברייני בנייה כביכול. תאשרו תוכניות מתאר, או לפחות אל תיישמו את "חוק קמיניץ" ביישובים שבהם לא מונפקים היתרי בנייה. תבנו מנגנון מהיר ביישובים הדרוזיים, שיכיל את כל הפתרונות לבעיות הדיור ללא היתר, פתרונות שיש בשפע. אך יותר קל להעלים עין ולהמשיך לפגוע בחוליה החלשה במדינה. אני מזכיר לכם שמדובר בתושבים בעלי אדמות פרטיות. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון, התבלבלתם, אנחנו לא שווים פחות מכם. האדמה רוויה בדמם של חיילנו שהקריבו את נפשם בשביל המדינה, שנלחמו לצד היהודים עוד טרם הקמת המדינה. ואני שב ומתריע מפני משבר חריף והידרדרות ביחסים בין המדינה לבין העדה הדרוזית, שמרגישים נבגדים. לא נשב על הגדר בזמן שדורכים עלינו. אנחנו נאבקים על הקיום שלנו. לכל אזרח יש זכות לבנות בית, נא לסיים. ולגדל בו את ילדיו. זו זכות בסיסית, גברתי היושבת-ראש. אני שב ומזהיר: מצאו פתרונות אחרים לפני שיהיה מאוחר.

אמשיך להילחם עד חורמה כנגד "חוק קמיניץ" על כל סעיפיו, למען העדה הדרוזית והמיעוטים בישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת סאלח סעד. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, היום כנראה נמשיך לדבר על המשטרה.

אנחנו כל הזמן מבקשים שהמשטרה תיכנס ותאכוף חוק. כדי לירוק עליה ולקלל אותה. קודם כול, הבורות, אי-אפשר לתת תשובה לבורות. יש לך בורות, מה אני יכול להגיד. בורות, מי שמדבר. חברת הכנסת זועבי ירקה על שוטרים,

וקראה להם משת"פים. אז אני עוד לא התחלתי. והחבר שלך פה קרא להם אפסים. הבורות והשקר שלך, אפסים הוא קרא להם. הבורות והשקר שלך, חברת הכנסת ענת ברקו, תודה. ואחר כך הוא קורא אפס, הוא צועק לשוטר משטרה, כן?

הבורות והשקר שלך, כנבחר ציבור. זה נבחר הציבור שאתם יכולים להביא לפה? הבורות והשקר שלך, חברת הכנסת ענת ברקו, תודה. בזמנו לעדי שקר שילמו. אה. את עדת שקר בבלאש,

יפה, יפה, יפה. אז את עדת שקר בבלאש. אתה משתבח מיום ליום.

אנחנו כולנו ראינו את התמונות כשהוסרה המסכה

שלוש דקות לרשותך. בבקשה.

אני חושבת שלאחר השבוע שעבר עלינו אי-אפשר לעבור לסדר-היום ולדבר כאילו הכול נורמלי והחיים ממשיכים הלאה. מה

היה מדען דוקטורנט שעושה מחקרים, ועוד ועוד. אלה האנשים שמשטרת ישראל שמה במעצר. אבל את הרוצחים שרוצחים בתוך הכפרים שלנו היא לא מצליחה לשים מאחורי סורג ובריח.

איימן עודה ויוסף ג'בארין, ואז אנחנו עוברים להצבעה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, דיברתי גם קודם, ודיברו כאן לפניי, על האלימות הקשה ביום שישי בערב, על הפציעה של ג'עפר פרח, של שבעה מפגינים, והחומרה של הדברים האלה כשמדובר באוכלוסייה הערבית, שזה לא מקבל שום גיבוי. האזרחים הערבים הישראלים לא מקבלים שום גיבוי בבית הזה. להפך, אנחנו שמענו את ההסתה של שר הביטחון. מה הוא אמר על חברי הכנסת? מה הוא אמר, לדוגמה, על חבר הכנסת עודה? הוא אמר שהוא מקלל, אז הוא מחבל. אבל הכוונה, חבר הכנסת עודה, הוא התכוון שבגלל שאתה ערבי אתה מחבל. הרי כך הוא מתייחס לדברים. אבל הרי זה לא נגמר רק בערבים. ביום שישי בצוהריים הייתה הפגנה בצומת יד מרדכי. יכול להיות שהיו בה, היו בה, גם אזרחים ערבים, אבל הרוב המוחלט היה אזרחים יהודים. השוטרים, שבדרך כלל אינם יודעים את החוק, אינם יודעים את הפסיקות, לדוגמה, שמותר להחזיק דגל ישראל צמוד לדגל פלסטין, מותר גם להחזיק את דגל פלסטין, אבל שם לא היה כזה, היה דגל ישראל צמוד לדגל פלסטין. יושב פה עכשיו באולם הזה אדם, רב-סרן במילואים, שהיה גם בשב"כ, מלח הארץ. הוא לא ערבי, שליברמן כבר רוצה לגרש מפה את כל הערבים ולכלוא את כולם בכלא. גם אותו תקף איש משטרה. ביום שישי תקפו אנשי משטרה מפגינים יהודים ופצעו מפגינה. הדברים האלה קורים כל הזמן. וזה שבבית הזה שותקים כשמדובר במפגינים ערבים, זה חמור ביותר שמתירים כך את דמם של המפגינים הערבים. ובזה מתירים בעצם את דמם של כולם, לא רק של המפגינים הערבים, כי זה מתפשט לכל מקום. ואני דיברתי גם קודם, גם על מפגינים חרדים וגם על אחרים. אני רוצה להבין, אם החוק אומר,

והיו על זה פסיקות, שמותר להניף דגל, מדוע השוטרים לא מתודרכים, הם לא יודעים את זה, והם מתנפלים באלימות על מי שמניף דגל? מדוע מתנפלים על מפגינים כל פעם שלא נראה משהו בהתנהגות שלהם? וגם אם חלילה ירדו לכביש, ערבים או יהודים, זה בכלל לא משנה. וגם אם חלילה עשו משהו כזה, זו לא סיבה להתנפל עליהם, זו לא סיבה לפגוע, זו לא סיבה לגמור הפגנה שיש בה סך הכול כמה מאות משתתפים עם שבעה אנשים פצועים. אסור לנו להשלים עם זה, ואנחנו צריכים שהבית הזה ידבר על כך שוב ושוב ושוב, עד שייפקחו העיניים של השרים האחראים. השר לביטחון פנים, אני לא יודע איפה הוא עכשיו, אני חשבתי שבחוק כזה הוא צריך להיות כאן עד שייפקחו עיניו ויבין שצריך בדק בית במשטרה. לא יכול להיות שאלימות תזכה לגיבוי. זה קורה שיש אלימות, אבל כשיש אלימות, צריך שהיא תיענה במלוא החומרה, נא לסיים. ואסור שתזכה לגיבוי מהשר הממונה. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לפני שעה קלה שר הביטחון ליברמן אמר כך: איימן עודה וחבריו ברשימה המשותפת הם גיס חמישי, צריך להוציא אותם מחוץ לחוק. אתמול הוא אמר שאנחנו מחבלים ומקומנו בכלא. לפני כשבועיים השר ארדן, השר לביטחון פנים, אמר שאני הגרוע שבאויבינו, אני אויב מבפנים ואני משתף פעולה עם אויבים מבחוץ. דרך אגב, כל מה שנאמר פה הוא עבירה פלילית. כלומר, אני באמת קורא לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים להגיש נגדי תלונה ולחקור אותי, כי בן אדם שמשתף פעולה עם אויבים מבחוץ, זו עבירה פלילית לפי החוקים הישראליים. הם לא עשו את זה, כי הם יודעים שהם משקרים במצח נחושה. אבל זה כלל וכלל לא מפריע להם, כי כל מה שהם רוצים זה להסית. מפה אני רוצה לחשוב על השוטרים בשטח. כשהם שומעים שהשר לביטחון פנים רואה בנו בוגדים, רואה בנו אויבים מבפנים, כשהם שומעים ששר הביטחון, ולא פחות מהביטחון, חושב שאנחנו גיס חמישי ואנחנו מחבלים, אז התוצאות, אנחנו רואים אותן ברחובות של חיפה. ואני רוצה לחשוב במובן הפוליטי למה הם עושים את זה. האם יש הוראה מלמעלה? אני חושב שיש כמה סיבות. אחת מהן, שהם רוצים לבנות את הערבי הישראלי, שאין לו שום זיקה לעם הפלסטיני, הוא ערבי ללא שורשים, ללא קשרים לאומיים ותרבותיים. אז כשאנחנו יוצאים להפגין למען הזכויות של העם הפלסטיני, כמו באוקטובר 2000, למשל, וגם במקרה הנוכחי, אנחנו נתקלים בברוטליות של המשטרה. יש נקודה שחשוב להתייחס אליה. דיברו הרבה על חיפה. סליחה, מה זה חיפה? חיפה זה אני. אנא חיפה. מה זה חיפה? אני חיפה לפני עיריית חיפה, לפני יונה יהב, לפני 48'. אני זה חיפה. מחמוד דרוויש אמר: (אומר בערבית: חיפה מכאן החלה, ואחמד, סולם הכרמל.) נא לסיים,

(אומר בערבית: ראשד חוסיין אמר: באתי לרופאים בניו יורק וביקשתי מהם להתאשפז. הם אמרו לי: אתה משוגע ולא תתרפא.) תודה. (אומר בערבית: לפניך גן עדן עלי אדמות, ואתה רואה את חיפה בלבד.) תודה. תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אחרון הדוברים. לא רואה אותו. אה, כן, אדוני?

עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול אתכם: כששוטר במשטרת ישראל שומע שר, שר ביטחון, מדבר על חברי הרשימה המשותפת כגיס חמישי, מדבר על חברי הרשימה המשותפת כנציגים של ארגון טרור, מדבר על חברי הרשימה המשותפת כבוגדים ומחבלים,

כשהשוטרים בשטח שומעים את ההצהרות הללו של שר בכיר בממשלה, פעם אחת תגנה את החמאס.

איך הם יתנהגו בשטח כשהם רואים אותנו בהפגנה? איך הם יתנהגו? אני אגיד לך איך הם יתנהגו. הם יתנפלו על חברי הכנסת, אתה אמור להגן על אזרחי ישראל.

תתביישו לכם שאתם מגינים, תתביישו לכם. חברי הכנסת, תודה, שמענו. פעם אחת תגנה אותם.

אתם מחרחרי אלימות כלפי הנהגת הציבור הערבי וכלפי הציבור הערבי. בושה וחרפה איך שאתם מתנהגים. חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה. נא להירגע. חברים, תודה רבה. חבורה של חוצפנים תומכי טרור. פעם אחת תעמוד פה על הבמה ותגיד: אני מגנה את ארגוני הטרור.

אתם פחדנים, שיושבים פה. בבקשה, עוד חצי דקה יש

חברת הכנסת שרן השכל, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אין חבר כנסת כאן שלא נפגע מאלימות השוטרים בשבוע האחרון. אין אחד. כולנו. ואתם עוד מגינים על זה? אתם מגינים, אתם מסכימים לשמוע שר מדבר על חברי הכנסת, חברת הכנסת נורית קורן. שר שמדבר על חברי הכנסת בשפה של גיס חמישי? בשפה של מחבלים? תודה, אדוני. לאן הגעתם? לאן הידרדרתם?

חבר הכנסת אמיר אוחנה, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אבל אתם יודעים מה? לא תצליחו להשתיק אותנו, תודה. לא בשטח ולא בכנסת ולא בהתלהמות ולא בהסתה, ואני אגיד לכם,

כי הצדק הוא איתנו. הצדק הוא איתנו.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 25), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 25),

47 חברי כנסת בעד, שבעה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק העבירות המנהליות (תיקון מס' 25), התשע"ח 2018, עברה בקריאה ראשונה, ועוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית. יש לנו שלוש בקשות להודעות אישיות. ההודעה הראשונה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה,

לאחר מכן, חברת הכנסת ענת ברקו, ולאחר מכן, חבר הכנסת עודד פורר. לכל אחד מכם יש עד חמש דקות. בבקשה. חמש?

להודעה אישית, עד חמש דקות.

היושב-ראש, חברי הכנסת, מוריי ורבותיי, אני אוהב יהודים בפרט ובני אדם בכלל שאוהבים את היהודים החרדים לדבר השם, הדבקים בתורתו. אני לא שונא אף אדם שאינו שונא יהודים ולא מסית נגד התורה ושומריה, בלי הבדל דת וגזע או אורח חיים. לא כן חבר הכנסת אלעזר שטרן, חובש הכיפה. הוא האשים אותי בשנאת יהודים ובקיצוניות נגד מי שאינו כמוני. הוא עושה זאת כמושקה של הפריץ, כדי למצוא חן בעיני אדונו יאיר לפיד, שנתן לו מקום כדי שיילחם נגד הציונות הדתית, נגד היהדות החרדית, דווקא כחובש כיפה. אלעזר שטרן מזכיר לי את היהודון המוסר והמלשין שעובד בשירות השליט נגד אחיו היהודים, תתבייש לך.

אלוף בצה"ל. איך אתה מדבר? חז"ל אומרים, בושה. תרד החוצה.

אני מבקש שתוציא את הקצין לשעבר, חצוף. שהכה חרדים באכזריות. חבר הכנסת מיקי לוי. אתה חצוף. מיקי לוי, תצא בבקשה.

אאוגרייהו זילי" עדי שקר בזויים בעיני שוכריהם. אף אדם חילוני שאינו חובש כיפה לא היה מעז להילחם בשנאה ובאיבה כזאת נגד ישיבות ההסדר, נגד הרבנות הראשית,

ונגד הציונות הדתית. מי שבוגד בחינוך הדתי בישיבת נתיב מאיר, מי שבוגד במורשת אבותיו, אין לצפות ממנו נאמנות לעם ישראל. חבר הכנסת שטרן בפרט, וחבריו, היוצרים דה-לגיטימציה, איך אתה מדבר, תגיד לי?

אני אדבר עליך בנפרד.

אבל אל תפריע לי, כי השעון רץ. חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת שטרן בפרט, וחבריו, שיוצרים דה-לגיטימציה והסתה יומיומית נגד ילדי החרדים ומכינים דעת קהל למלחמה בין יהודים, זה מה שהם רוצים, הם סכנה קיומית למדינת ישראל. איזה מין נאום זה? תגיד לי, מה ההסתה הזאת? מעל דוכן הכנסת? בושה וחרפה לכנסת.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. אני מבקש להוציא את המסית מיקי לוי, ושיאפשרו לי לדבר. אתה מסית ומדיח. מקומך לא על

אני מבקש שתוציא את המסית הזה החוצה.

תודה רבה. שום אויב חיצוני לא יחסל את מדינת ישראל. רק חבר הכנסת שטרן ודומיו, הם שישמידו את מדינת היהודים,

במלחמת אזרחים פנימית. אם תהיה, חלילה, מלחמה,

חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, תשב, תירגע.

הם יצליחו ליצור מלחמה בין יהודים חילונים לחרדים, בין ציונים לאחרים, זה יהיה סופה של מדינת ישראל, ולכן, סכנה גדולה מאוד. אף מפלגה חילונית לא עושה את זה, חוץ מהמפלגה שלכם. אני לא חושש, אדוני היושב-ראש, מאלעזר שטרן, כי הציבור הדתי יודע שמדובר באדם אלים ומושחת, שקיבל דירה בהר יונה ולא גר שם, זאת התורה שלמדת,

חבר הכנסת יהודה גליק,

חבר הכנסת יהודה גליק. תודה רבה. אני קיבלתי אתמול את התורה ולמדתי כל הלילה. ואני אוהב כל יהודי וכל אדם שלא שונא יהודים חרדים ולא מסית נגדם. אבל אני אילחם עד טיפת דמי האחרונה, נגד מי שרוצה להביא לשפיכות דמים נגד יהודים חרדים. תודה רבה, חברת הכנסת אפללו. תודה רבה. אפילו לך, הציבור הישראלי, ברובו הגדול, כולל החילונים, רובם ככולם מכבדים את התורה, אוהבים את התורה, גם אם יש לנו חילוקי דעות איתם, גם אם הם יושבים במרצ וגם במחנה הציוני, ואפילו ביש עתיד. התורה מתביישת באחד כמוך.

אבל אלעזר שטרן עומד ומסית ימים ולילות. הוא והמפלגה שלו מסכנים את קיומה של מדינת ישראל מבפנים, ולכן מצווה שכמו שנאמר: "הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט". אני לא אילחם נגד אף אחד, שיעשה מה שהוא רוצה ושיתנהג איך שהוא רוצה. אבל מי שייצור דה-לגיטימציה לילדים שלנו, למשפחות שלנו, אנחנו נשיב להם מנה אחת אפיים וישולם שבעתיים. תודה רבה. תבקשה סליחה, אייכלר, תבקש סליחה.

תבקש סליחה.

חברת הכנסת ענת ברקו. התורה, התורה מתביישת בך.

אלעזר, אתה בוגד. אתה אלוף בצה"ל, אתה בוגד, בוגד במדינת ישראל. תתבייש, חצוף. תודה רבה. חצוף. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה חצוף, חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. תוציאו אותו, שיירגע בחוץ. תרגיעו אותו בחוץ. שיירגע בחוץ. עוד חמש דקות תחזירו אותו. אתה אפס, אתה קורא לו לצאת?

מה, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת יהודה גליק. (חבר הכנסת מיקי לוי יוצא מאולם המליאה.) הוא קורא לו "רוצח" ואתה אומר לו לצאת? חברי הכנסת, אני מבקש מחברי הכנסת להירגע ולשבת. חברי הכנסת, להירגע ולשבת. אין סמכות ליושב-ראש כאן להיכנס בדברי הדובר.

אם הוא לא פגע, אבל הוא קרא לו "רוצח". תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה, תודה.

בבקשה, יש לך עד חמש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני מקווה שחבר הכנסת אייכלר יחזור בו, חבר הכנסת אלעזר שטרן הוא,

כל המטרה שלי בלהוציא את חבר הכנסת, באמת,

כל המטרה שלי זה להרגיע אותו בחוץ ולהכניס אותו בעוד חמש דקות, וזה מה שאמרתי. אייכלר אמר שהוא רוצח, אני רוצה שהוא יירגע. כל המטרה שלי זה להרגיע אותו. שיירגע בחוץ וייכנס.

הוא חבר כנסת חשוב מאוד בכנסת ובמליאה, אבל חשוב לי מאוד שיירגע ולא ייפגע. אדם שקורא "רוצח" תודה רבה.

בבקשה, עד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן על ידי הרשימה המשותפת, שכמובן, קשה להם לשמוע אז הם פשוט יצאו מהמליאה. הדבר היחיד שמשותף ברשימה הזאת זה השנאה למדינת ישראל. לא מעלה על דעתי, לא מעלה על דעתי, שבקונגרס חברי קונגרס היו תומכים באל-קאעידה, היו תומכים בדאעש באופן גלוי, היו יוצאים נגד המדינה שלהם, היו תומכים באסירים בגואנטנמו. אנחנו רואים כאן אנשים שתומכים באופן גלוי, השכם והערב, בחמאס, בחיזבאללה, באסד. בהם הם תומכים. עכשיו, לגבי עזה, אין לך מושג על מה את מדברת.

אתה יכול להמשיך להיות יהודי מחמד שלהם, זה בסדר. אתה יהודי מחמד. אני רואה על איזה חוקים את מצביע נגד. זה נורא.

זה מזעזע. תמשיך להיות יהודי מחמד. את אנטישמית.

תתביישי לך, בכל מקרה, לגבי עזה,

פתיחת מעבר רפיח, הגבול עם מצרים,

תתביישי, כדאי שתתחילו להפגין גם בעד זה. אנחנו רואים כאן רשימה שהיא תומכת טרור, תומכת בפריצת הגבול של מדינת ישראל, את לא יודעת על מה את מדברת.

שכל כך חביב עליכם. אבל עומד כאן חבר כנסת ומדבר על עצמו כערבי 48', אל דאח'ל, ערביי 48' חבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת ענת, בבקשה, זה בסדר. אני, תתביישי לך. תעצור לי את הזמן. קדימה, שידבר. את לא יכולה לשקר. את לא יכולה לשקר, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת דב חנין, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הודעה אישית, הודעה אישית. חברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת דב חנין, היא לא מדברת עכשיו, אני מדבר. אתה מפריע לי. אתה מפריע לי עכשיו. לא, אבל, יש גבול. היא מסיתה,

חבר הכנסת דב חנין, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת דב חנין, אתה מפריע לי עכשיו. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. תוציאו אותו החוצה, בבקשה.

ואתם מכבדים אותי, ועכשיו אני לא נותן לאף אחד להפריע לאף דובר. בבקשה. (חבר הכנסת דב חנין יוצא מאולם המליאה.) מדברים על הסתה?

עיסאווי פריג', סגן יושב-ראש הכנסת, תירגע.

מדברים על הסתה? הסתה נגד משטרת ישראל, אותה משטרה שהייתה צריכה לעשות סדר בהלוויה ההמונית באום אל-פחם?

חברת הכנסת עאידה תומא, נא להירגע. פעם ראשונה, חברת הכנסת עאידה תומא. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

מדברים על הסתה? מדברים על הסתה? בואו נדבר על הסתה, על ילדים שמזריקים להם לווריד את ההסתה נגד המדינה שלהם. באמת?

סגן יושב-ראש הכנסת עיסאווי פריג', תירגע. ככה מגדלים אותם, כל מערכת החינוך הזאת, מה שמזריקים להם לווריד.

כל הסוציאליזציה היא לאלימות ונגד המדינה. מסכנים, הילדים האלה.

אז מי שמדבר על עצמו כאל ערביי הפנים, או ערביי 48' אנחנו זוכרים את אירועי אוקטובר, זוכרים אותם טוב-טוב. כדאי שגם אתם תזכרו אותם. מי שיחסום כבישים, חברת הכנסת עאידה תומא, אני מבקש ממך להירגע. או, נגד המדינה, משטרת ישראל תעצור אותו. חבר הכנסת חאג' יחיא, תירגע, תירגע. אני מבקש ממך להירגע. מי שירצה לפרוץ את הגבול של מדינת ישראל ויעלה אפשרות, השיבה,

כדי לנעוץ אותם בעיני אזרחי ישראל היהודים, הוא ישלם על זה.

מי שרוצה בעזה לחיות כמו שצריך, יפסיק לתמוך בטרור. ובמקום שאתם תצאו נגד החמאס ותגידו להם: את כל המשאבים שלכם, במקום להשקיע במנהרות ובנשק, מי שיורה באזרחים, תשקיעו באזרחים, המצב יהיה יותר טוב. על ילדים, להזכיר לכולם: לעזה יש גבול עם מצרים. מעבר רפיח פתוח. אני מבקש לסיים. כדאי שתפעילו לחץ שמעבר רפיח יישאר פתוח,

ואז העולם הערבי יהיה פתוח בפני עזה כפי שהיה מאז ומעולם.

תודה רבה. עזה היא היציאה לכיוון מצרים.

תישארי את, אין כיבוש בעזה, אין מתנחלים בעזה, הצבא לא נמצא בעזה. תפסיקו להסית. ואנחנו ניתן גיבוי למשטרת ישראל, תודה. זה ברור? תודה. את מסיתה ואת מאיימת, חבר הכנסת עודד פורר. את מעודדת רצח, זוכרים מה שהיה באוקטובר? 13 צעירים, תזכרו מה שהיה ב-48'

מעל 56 אזרחים ערבים נרצחו על ידי המשטרה, עד חמש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני ממש נדהם לראות את עזות המצח והחוצפה של חבורת הפחדנים הזאת, שחלקה ברחה מן האולם, אתה לא מסתכל בראי,

אני חייב לומר, אתם,

הרי פשוט מדהים, הצביעות שלכם, ועד כמה אתם מצליחים לסובב את החברים שלי שיושבים בצד הזה על האצבע הקטנה. כי הם שכחו שלפני הבחירות אפילו הסכם עודפים סירבתם לחתום עם מפלגת מרצ, כי הם יותר מדי ציונים בשביל לחתום איתם אפילו על הסכם עודפים, אדוני היושב-ראש. אבל בואו ניזכר מה עשיתם אתם, שמעיזים להעלות כאן,

שמעיזים לעלות כאן, על הבמה הזאת, ולדבר בגנות חיילי צה"ל ובגנות מדינת ישראל. הרי אתם חבורה של תומכי טרור שרק לפני שנה, ביום העצמאות הקודם, אדוני היושב-ראש, כמה בדיוק, חברי הכנסת, חברי הכנסת, אני מבקש, ביום העצמאות הקודם אתם יודעים מה עשה ראש הרשימה המשותפת? איפה הוא הלך להניח זר ביום העצמאות הקודם, יחד עם חבריו לסיעה? על קברו של עז א-דין אל-קסאם, אבי ההתנגדות האלימה, שכמה ארגוני טרור קרואים על שמו. אבל זה כמובן אחרי שהם עמדו ברשימה המשותפת דקת דומייה לזכר משפחות המחבלים. ולא הספיק להם זה, אלא שכשסעודיה מכריזה על חיזבאללה ארגון טרור, לא מדינה שתגידו נוראית, כמו ארצות הברית,

הם מגנים את סעודיה על כך שהכריזה על החיזבאללה כארגון טרור. ואז, בזמן העימותים בדרום, כשהגבולות מתוחים, כשחיילי מצה"ל מחרפים נפשם בדרום כדי לשמור על האזרחים מפני פיגועי הטרור שמנסים לעשות שליחי החמאס,

קוראת חברת הכנסת חנין זועבי לערביי יו"ש וישראל להצטרף אליהם ולעלות על ירושלים, ככה אתם מרגיעים את האווירה. ככה אתם תומכים בטרור, ככה אתם תומכים במאבק המזוין. ולא די בכך, אלא שאותה חברה, להזכיר לכם, אותה חברה שיושבת איתכם כאן, הורשעה לפי כשנה, קצת יותר, במה? אתם יודעים במה היא הורשעה? בהעלבת עובד ציבור. מה היא עשתה? היא קיללה שוטרים וגידפה אותם והעליבה אותם, ועל כך היא הורשעה. והלכו איתה לפנים משורת הדין. אז מה קורה בסוף השבוע הזה? ראש הרשימה שלכם עומד מול שוטרים של משטרת ישראל שמבצעים את עבודתם. יכול להיות שהוא מסכים איתם, יכול להיות שלא, אבל הוא מקלל אותם, הוא מגדף אותם. זה שיטה של עבריינים, של תומכי טרור. והוא עושה את זה כשמה הוא בא לעשות? הוא בא לתמוך במי? באותה חבורת מחבלים בדרום שלא נשלחה לגדר עם פרחים ושושנים.

היא נשלחה כדי לבצע פיגועים פעם אחר פעם,

ועובדה שהסתבר שהרוב המכריע של ההרוגים בדרום אלה פעילי חמאס, ארגון טרור. פעם אחת, פעם אחת, לא ראיתי מישהו מכם עולה לכאן לבמה הזאת ומגנה את חמאס ומגנה את ארגון הטרור. פעם אחת לא ראיתי אתכם באים לכאן ומגנים את הרצח ואת הטילים שהם יורים ואת הניסיונות שלהם פעם אחר פעם לפגוע באזרחים ישראלים. הייתי מציע לכם לשלוח את החברים שלכם בעזה להפגין לא על הגבול עם ישראל, שדרכו נכנסת יום-יום סחורה, אוכל ואמצעים הומניטריים, שילכו להפגין פעם אחת על הגבול מול מצרים, שגם היא סגרה את הגבול. אבל הם יודעים מה יהיה גורלם כשהם יפגינו מול הגבול המצרי. שם אין להם אומץ. הם באים לפה כי הם יודעים שתהיה פה חבורה שתגן עליהם, שתגן על המחבלים. הציבור שלכם, שאתם נשלחתם לייצג, מוטרד מדברים אחרים. הוא לא מוטרד מהמצב של המחבלים בעזה, הוא מוטרד מהמצב ביישובים הערביים, מהעוני שם, הוא מוטרד מזה שאין להם תעסוקה, הוא מוטרד מזה שיש נשק במגזר הערבי. תטפלו בזה, אל תטפלו בציבור בעזה. ואם אתם חושבים שאתם מייצגים את הציבור בעזה ושאתם שליחיהם, אז תלכו לעזה, תשתתפו בבחירות שם, תיהנו מהדמוקרטיה העזתית, ואז תוכלו אולי לייצג אותם. כי מי שתומך בחמאס ויושב כאן לא ראוי לשבת כאן, לא על פי חוק ולא על פי דין. ולכן, אחד-אחד, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להדיח אתכם, מהסיבה הפשוטה: את חמאס תייצגו בעזה, את הרשות הפלסטינית תייצגו ברמאללה, בירושלים תייצגו את מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. אני עובר לחוק הבא. אני מבקש שלא להפריע עכשיו לאף חבר כנסת. הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן,

לא הצבענו על החוק הקודם. הצביעו על החוק הקודם. תמיד הודעות אישיות אחרי ההצבעה. בבקשה. במעבר חד, חבריי חברי הכנסת, תיקון החקיקה המבוקש נועד להאריך בשנה את תקופת המעבר הקבועה בחוק לעניין האפשרות של הממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי להורות למכון התקנים לבדוק מתקן גז טבעי שיש בו חשש לסכנה לבטיחות הציבור, גם אם מכון התקנים הוא הגוף שנתן את אישור התקינות לאותו מתקן מלכתחילה. התיקון הוא המשך של השינוי שהוכנס בחוק הגז (בטיחות ורישוי) במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2015 2016, מירב, את מפריעה לי. מירב בן ארי, אני לא שומע את עצמי. זה חוק חשוב. סליחה. התיקון הוא המשך של השינוי שהוכנס בחוק הגז (בטיחות ורישוי) במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2015 2016, שבו הועברה האחריות למתן אישורי תקינות למתקני גז טבעי לצריכה, מתקנים שיושבים בתוך חצר המפעלים ומשמשים לצריכת הגז הטבעי מהרשת, לידי גופים בודקים, ובכלל זה מכון התקנים. מטרת השינוי דאז הייתה לפתוח את מקטע הבדיקות לתחרות בין הגופים אשר יציעו את המחיר המשתלם ביותר לצרכן עבור ביצוע בדיקות התקינות. על מנת לשמר את הפיקוח הרגולטורי לצד העברת האחריות לגופים בודקים תחרותיים חוקק סעיף 8י(א)(2), הקובע שאם עולה חשש לסכנה בטיחותית, ובהינתן הודעה על כך מהגורמים האמורים באותו סעיף, רשאי המנהל להורות לגוף בודק לבצע בדיקת תקינות של המתקן, ובלבד שזה לא אותו גוף בודק שנתן את אישור התקינות שעומד בתוקף באותה העת. עיסאווי פריג', עיסאווי. היא אומרת לי שהיא רוצה לעבור לש"ס,

חברי הכנסת, אתם יכולים לצאת החוצה לדבר. לצורך עמידה בתנאי הסעיף היה צורך לאפשר זמן לגופים בודקים נוספים להיכנס לענף, שכן אז רק מכון התקנים היה מוסמך לתת את האישורים האמורים. לכן חוקקה תקופת המעבר בסעיף 8טו(ב)(2), שקבעה שבחצי השנה הראשונה שבה יחול שינוי החקיקה יוכל מכון התקנים להיות זה שמבצע את בדיקת התקינות בעקבות בקשת המנהל, גם אם הוא שאישר את תקינות המתקן מלכתחילה. כיוון שתקופת מעבר זו פגה זה מכבר, בסוף מרס 2018, וכיום מוסמך בישראל רק גוף בודק אחד מעבר למכון התקנים, מומלץ להאריך את התקופה בשנה נוספת,

עד סוף מרס 2019, מכיוון שהימצאו של גוף בודק נוסף מלבד מכון התקנים עדיין איננה מאפשרת לעמוד בתנאי הסעיף באופן מלא, שכן ממילא לא יתקיימו תנאי תחרות במצב שבו גוף אחד נתן את האישור ויש רק גוף אחד נוסף שיכול לבצע את הבדיקה הנוספת הנדרשת במקרה של חשש לסכנה.

מטרת החקיקה לא תתגשם עד שלא יהיו לפחות שני גופים בודקים מלבד מכון התקנים. אני מבקש מכם להצביע בקריאה ראשונה ולהעביר את ההצעה

תודה רבה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו נוכח, חבר הכנסת סאלח סעד, איננו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, איננה, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת יהודה גליק, חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, עד שלוש דקות. אני סוגר את רשימת הדוברים. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני אצביע בעד הצעת החוק. אני רוצה לדבר על נושא אחר, שמאוד מטריד בימים אלה, וזה נושא מיגון תושבי הצפון. אנחנו עוסקים בזה בפורמט רחב עכשיו, ואני אדבר על זה עד שאנחנו נגיע לאיזושהי תוצאה. אנחנו היום בתהליך, אני קורא לזה "הבקעת מכשול" כדי להגיע לתוצאה, והמכשול כרגע הוא ממשלת ישראל. ואני שואל: מדוע? לא ברור. כולם מסכימים שצריך. הזירה הצפונית, כבוד השר שטייניץ,

נדמה לי שזה לא סוד. ניצוצות קיימים גם עכשיו כמעט מדי יום, ויכולים להפוך למדורה גדולה, למערכה, גם אם אנחנו לא רוצים בה. ולכן, צריך להיערך. הצבא, צה"ל, נערך היטב. בעורף האזרחי, ובדגש על הצפון, המצב היום הוא רע מאוד.

הייתי השבוע, כבוד השר,

לרגלי החרמונית. אני מניח שאתה יודע בדיוק איפה זה ומה המרחק מהגבול. מתוך 150 בתים באל-רום 85 בתים אינם ממוגנים, גני ילדים אינם ממוגנים, וכך גם בתי ספר. בהינתן אזעקה הילדים מתודרכים לשכב כאשר הם במבנה לא ממוגן, וכשאפשר יריצו אותם למקלטים, לאותם מקלטים שנבנו למלחמת 67', 73' ואינם רלוונטיים היום למערכה כפי שנדרש. במלחמת 67' ודאי שלא, כי אל-רום עוד לא קמה. אתה צודק, אבל מייד אחרי זה. אם זה התיקון, אני מקבל אותו, אבל בוא נדבר על התכל'ס, אל איך מתקנים את המצב. זה לא מתאים, ואני מקווה שאתה מסכים איתי שזה לא מתאים למלחמה הנוכחית. את זה ראינו בדרום, לכן נעשה מה שנעשה בדרום, וטוב שנעשה. הצפון היום הוא בעיה הרבה יותר גדולה במערכה, והדבר הזה הוא חמור מאוד. המצב שהצגתי לגבי גני הילדים,

זה היום פחות או יותר בשליש מיישובי הצפון, זה פיקוד העורף, זה על פי נתונים.

בעיניי סיטואציה בלתי נסבלת. כלומר, נדרשת תוכנית פעולה, שקיימת, שנבנתה על ידי פיקוד העורף, עם משרדי ממשלה. יש תוכנית, ובמצב הנוכחי צריך לעשות הסטת משאבים ולהתחיל לעבוד. כל יום שלא עושים את זה, אנחנו עלולים מאוד מאוד להצטער עליו. חבל שהדברים האלה לא נעשים. אני לא מצפה שזו תוכנית שביום אחד תפתור את הבעיה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. חלק מהתשובות הן: תראו, זו תוכנית מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, הרבה מאוד כסף,

תכל'ס לא מתחילים בה. לכן, צריך להתחיל בה. צריך לקבוע להסיט משאבים,

ומדינת ישראל יודעת להסיט משאבים לצרכים שכאלה, שהם הגנת חיי אדם. אני חושב שזה עניין מהותי של הצלת חיי אדם. נקודה. צריך להתחיל לפעול בנושא הזה. תודה רבה.

חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת מיקי לוי, עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מודה שיכולתי לשמור וראוי היה לשמור על העצבים ולא להתפרץ, אבל נגד דברים בוטים, חציית כל גבול, שחבר כנסת מקרב היושבים באולם הזה מרשה לעצמו לפתוח מול אלוף בצה"ל, אדם עתיר זכויות, שהוביל לוחמים אלי קרב ואף ניצח, ותרם תרומה נכבדה לאורך כל חייו לביטחון מדינת ישראל, אז לכל אחד יש דעות, ואפשר שלא להסכים לדעות, ואפשר אפילו לתקוף את הדעות. אסור לדבר לגופו של אדם, אסור לכנות אדם "מוסר", "בוגד", ואליי, לקרוא לי "רוצח". אני חושב שנחצו פה גבולות לא ראויים. מילא אני, אני מוחל על כבודי,

מה לעשות, אני לא רוצח. גם אני שירתי את המדינה במשך כמה עשרות שנים כמיטב יכולתי לטובת העיר הזאת שבו המשכן שוכן. אבל אלוף בצה"ל, צנחן, שהוביל לוחמים בשדה הקרב, לכנות אותו "בוגד ברעיון הציוני"? לכנות אותו "מוסר"? אלה דברים לא ראויים. אני מוחל על כבודי שכינו אותי "רוצח", כי אני מניח שאני לא, אבל אני לא מוכן למחול על כבודו של חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, שאותו כינו "בוגד" ו"מוסר". לא מכבודנו. והינה, אני מודיע שלא נגיש אפילו תלונה

זה לא מכבודנו לעשות את זה. זה שכינה אותנו במילים האלה אינו ראוי שנגיש נגדו תלונה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, בטרם ארצה לדבר על הנושא שהכנתי, אני רוצה לדבר על מה שהיה פה קודם. אני לא מתחרט אפילו על מילה אחת שאמרתי על אלעזר שטרן ושנאתו ואיבתו נגד החרדים, גם לא על מה שצעקתי על מיקי לוי כשהוא הפריע לי כל הזמן ודיבר נגדי בבוז ובאיבה כזאת. אבל כשירדתי מהבמה זרקתי לו איזו מילה שאני רוצה להתנצל עליה, שאמרתי לו "רוצח", ועל זה אני מתנצל, כי אני יודע כמה מיקי לוי מסר את נפשו, אפשר לומר, בזמן הפיגועים, ואני ראיתי אותו. אז את המילה "רוצח" אני מוחק. כל שאר הדברים, אמת ויציב ונכון. עכשיו לגבי הנושא שרציתי לדבר עליו, אני פונה בעיקר לחברי הכנסת מהליכוד, מיהדות התורה, מש"ס, בעניין חוק הלאום. אני חושב שיש פה טעות סופר שהיא ממש פצצה משפטית חסרת תקדים. חוק הלאום איננו אומר מה שהיה צריך להגיד, שישראל היא מדינת העם היהודי ושזו הכוונה שלו, אלא כתבו: ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אני יודע שאתם, אנשי הליכוד והבית היהודי, התכוונתם להדגיש את אופייה היהודי של המדינה, אבל בלי לשים לב הנוסח של מדינת הלאום של העם היהודי עושה בדיוק את ההפך, כי יוצרים פה משהו חדש. אין פה מדינה של העם היהודי, אלא יש איזשהו לאום שלא שייך בכלל. הוא נוצר על ידי העם היהודי, אבל שום דבר מתורת ישראל, מהמסורת היהודית, המורשת היהודית לא תחייב לפי חוק-היסוד הזה. תעצרו רגע ותחשבו מה יהיה לבג"ץ לומר על נוסח כזה כשתעלה על שולחנו שאלה של סתירה בין יהדות לכל האחים הנוכרים שמביאים לנו מכל אומות העולם. מה תעשה בין המסורת לבין פריצת גדר? ברור ש"מדינת הלאום של העם היהודי" משאיר מקום לשופטים לקבוע שאומנם הם אינם מתערבים בדת, הם אינם מתערבים בזהותו של העם היהודי, אבל מדינת ישראל איננה העם היהודי, מדינת ישראל היא הלאום היהודי, לאום שמכיל את כל הדתות והתורות והאומות ומסורות שאינם שייכים לעם היהודי. אולי יש פה אנשים שחושבים שזה טוב שיהיה כך, אבל מי שרוצה שתהיה פה מדינה יהודית וכל כך דואג ואפילו רוצה לחוקק חוק לאום, אז הוא עושה פה טעות. עד היום בוכים כאן על חוק כבוד האדם וחירותו, שבהיחבא פוגע בעבודת הכנסת ובמשילות הממשלה. זה דבר מאוד תמים, כבוד אדם וחירותו. מנגד זה, תקשיבו היטב, החוק הנוכחי, חוק הלאום, גרוע בהרבה. הוא מתכוון לחזק את מסורת העם היהודי בארץ ישראל אבל בפועל יעשה ההפך, כמו שנאמר: כוונותיך רצויות אבל מעשיך אינם רצויים, וכמו שאומרים במשפט המודרני: הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות.

החוק במתכונתו הנוכחית יהיה למעשה חוק מדינת כל אזרחיה. מי שרוצה מדינת כל אזרחיה, אין לי בעיה איתו, אבל לאום יהודי איננו עם יהודי. אם רוצים שבאמת יהיה עם יהודי, צריך לכתוב: מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי.

כמו במגילת העצמאות. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין,

חברת הכנסת נורית קורן, עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר שטייניץ, אני חושבת שאנחנו קצת איבדנו את הראש היום. קצת, קצת. קצת, קצת הרבה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשמור על תרבות הדיון ועל התרבות ולפנות לכל אחד ואחד. אני חושבת שאתמול חגגנו את חג מתן תורה, והדבר החשוב לפני מתן תורה זה כיבוד אב ואם ואחר כך "ואהבת לרעך כמוך". אני חושבת שאנחנו קצת הגזמנו, יותר מדי, עם כל חילופי המהלומות אחד עם השני. צריך לזכור שאנחנו כאן בעצם מחנכים את הדור הבא. זה מה שאנחנו רוצים להראות, את כנסת ישראל בצורה המכוערת ביותר, שכל אחד אומר את אשר על ליבו בלי לחשוב פעמיים?

אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק חשובה מאוד, כדי למנוע הישנות מקרים של התפוצצות של בתים, כמו שהיה לנו פה בירושלים. חשוב מאוד שתהיה בטיחות של הגז. צריך למנוע מחברות גז להקים מאגרים בתוך חצרות הבתים. חבל שחברי איתן כבל לא נמצא כאן. הוא יכול לומר על הדיונים שהוא מנהל בנושא הזה של הגז, שיש צוברי גז שנמצאים ממש מתחת לבניינים, מתחת למרפסות של בניינים רבי-קומות, ומנסים להוציא אותם ולא יכולים. הכי גרוע זה שלפעמים החוק מאפשר לדיירים להתנתק מהצנרת המרכזית ובכל זאת נשאר הצובר באדמה, ועם כל הסכנה שבכך, חברות הגז עושות ככל העולה על רוחן ולא מוציאות אותו. אדוני היושב-ראש, זאת פצצה מתקתקת. צריך לטפל בזה. אני חושבת שמאוד חשוב שהצעת החוק הזאת תעבור.

תודה רבה. חברת הכנסת עליזה לביא, איננה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, עד שלוש דקות, אדוני.

אולי יעלו לך את המשכורת, מוזס. בבקשה, אדוני. תדבר על אחדות. תודה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שכולם יכולים להיות מאוחדים סביב נושא מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים. שמעתי היום את שר האוצר בישיבת הסיעה, והוא בישר על ירידה נוספת במחירי הדיור. אני מברך אותו על כך. יגעת מצאת תאמין. יחד עם זאת, אני רוצה לחלוק בנושא דיור על מחיר למשתכן. וכל כך למה? כי יש כבר אלפי אלפי זוגות צעירים, גם עם ילדים, שגרים עדיין במחסנים ובחניונים ובתת-תנאים, בלי אוויר, והפתרון הוא ממש בידינו. כי לחכות למחיר למשתכן, יראו את המפתח רק בעוד חמש, שש שנים במצב הכי טוב, ובינתיים מתמסמסת כל ההטבה הזאת של 200,000 שקלים של המחיר למשתכן, כי הבית עדיין לא נבנה, צריכים לחכות. יחד עם זאת, הבאתי הצעת חוק על דיור

אתם יודעים, יש 15,000 יחידות, אדוני סגן שר האוצר, 15,000 יחידות דיור יד שנייה. הצבעתם

הצבעתם נגד.

אז אני רוצה לבקש: כל ההטבה של מחיר למשתכן שיצא בעוד חמש, שש שנים, 200,000 שקלים, בינתיים הזוג הצעיר כבר משלם חמש, שש שנים. אז מה הפתרון? לקבל על דירת יד שנייה עד 800,000 שקלים, ויש 15,000 יחידות כאלה, תבדקו את זה, דירות יד שנייה בפרסום שעומדות למכירה עד 800,000 שקלים, שזה לא יביא להעלאת מחירים, ועל זה יקבלו מענק של 100,000 שקלים, רק 100,000 שקלים. אדוני שר האוצר מכיר טוב את החשבונות האלה. אני שר האנרגיה. אבל אני זוכר איזה אנרגיה הכנסת לאוצר, שאני עוד יכול להפתיע אותך עם הניסיון שלך. תסכים איתי שבמקום לחכות והדבר הזה יתמסמס, אז לקבל עכשיו 100,000 שקלים לדירה של 800,000 שקלים, והבנק מוכן אז לתת על דירה משופצת 700,000 שקלים ל-30 שנה,

הפתרון בידינו. למה צריך לעמוד ולחכות? יתרה מכך, זה יוריד מרשימת המחיר למשתכן זוגות שעומדים וממתינים. 117,000 זוגות עומדים ומחכים. אבל מעבר לכך, שר האוצר אמר בוועדת הכספים כי יש 50,000 יחידות דיור במלאי של קבלנים שעדיין לא מוכנים להוריד את זה. תפתח עוד שוק, אז ירדו המחירים, וזה דבר טבעי. אני רוצה לומר לכם שגם מועצת גדולי התורה נתנה את דעתה על המצוקה הנוראה האופפת את חסרי הדיור, ואמרו לנו, ואני מצטט, אני מסיים: לפעול ולקדם בכל דרך אפשרית את חקיקת החוק למתן מענקים לזוגות צעירים הרוכשים דירת יד שנייה. אנו נעשה, בעזרת השם, כמצוותם, ולא ארפה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חבר הכנסת מוזס, הלוואי שתלמדו לקח וכשמציעים הצעות חוק, לפני שתעבדו עם קואליציה ואופוזיציה פשוט תקראו את הצעת החוק. זאת הצעת החוק שאתם התנגדתם לה, ורק בדיעבד אמרתם: אוי, לא ידענו למה התנגדנו. הצעת החוק שלי אמרה, והיא עדיין על המדוכה: כל מי שקונה דירה יד שנייה, זוג צעיר זכאי יוכל לקבל את ההטבות של מחיר למשתכן. אף אחד לא מצליח להסביר לי למה לא עושים את זה. אני מגיש את זה, ואני מאוד מקווה שאתם תהיו שותפים. אייכלר,

לא נמצא כאן אייכלר, אבל אני מוצא חובה להגן על חבר הכנסת אלעזר שטרן,

אני רק רוצה להזכיר לך, אדוני, שכך כתוב בתלמוד הבבלי: בעבור ניבול פה צרות רבות וגזרות מתחדשות. ואתה עלית לכאן ובבחינת טובל ושרץ בידו. באת להתנצל, התנצלת, וטוב עשית,

אבל החרפת את הביטויים שלך כנגד חבר הכנסת שטרן. ממה נפשנו? אנחנו יושבים בכנסת, כולנו מתלהמים. אבל אם יש כאן חברי כנסת שלא יודעים למתוח קו אדום ולהגיד שאלה הגבולות שלנו ולא עוברים אותם אז אויה לה, לכנסת הזאת. חבר הכנסת אייכלר, אני מעריך אותך. אתה איש ראוי. אני לא יודע במה פיך ולשונך וראשך נכשלו שאתה עולה לכאן ומכנה חברי כנסת "יהודון", "מוסר", "רוצח". אלוף בצה"ל או סתם חייל, יהודי, ככה אתה מרשה לעצמך לעמוד מעל בימת כנסת ישראל ולקרוא ליהודי "יהודון"? הכול מותר? אני מציע לך,

בהזדמנות הראשונה תעלה לכאן,

וכן תתנצל. כבודך יימדד בזה. אנחנו יכולים להיות בני-פלוגתא בכל הנושאים הפוליטיים, אבל אם לא נשמור על פינו, ואם נעמוד כאן ונפגע באלופי צה"ל או בחברים שיושבים כתף אל כתף, גם אם דעתנו לא שוות ופנינו לא שווים, יש דרך ארץ. מיקי, להערכתי, למרות שאמרת שאתם לא תפנו, כן יש מקום לפנות לוועדת האתיקה, לא כדי להעניש מישהו, אבל לא יכול להיות שעומד כאן אדם וקורא לאלוף בצה"ל "בוגד". אנחנו יודעים מה קרה בחברה הישראלית, כשהפכנו את המילה הזאת למילה של מטבע עובר. צר לי על כך, חבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, שרן השכל, עאידה תומא סלימאן, איתן ברושי, לאה פדידה, נאוה בוקר, רויטל סויד, חבר הכנסת עפר שלח, דוד אמסלם, יוסי יונה, יואל חסון, ג'מאל זחאלקה, עמר בר-לב, אכרם חסון, שלי יחימוביץ, מסעוד גנאים, איילת נחמיאס ורבין, אחמד טיבי, יעקב אשר. רחל עזריה. כבוד היו"ר, כבוד השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני לא חושבת שאני צריכה להכביר מילים ולספר לכם כמה קשה לקבל סנקציות או פסק דין לסרבן גט. במדינת ישראל אישה יכולה שלא לקבל גט משך שנים, וכל מה שנשאר לה זה לבכות ולהתייסר. נדיר כל כך שבית הדין הרבני נוקט צעד של סנקציות. והינה, יש את סרבן הגט ירון אטיאס, אדם שמורחק על ידי חרם דרבנו תם, כל הרחקות רבנו תם, וכך נקבע על ידי בית הדין, על ידי הרב מאיר שלוש: לא לדבר עימו כלל, לא לשאת ולתת עימו, הן במסחר הן בכל משא ומתן של ממון, לא לארחו, לא לבקרו בחוליו, לא להושיבו בבית כנסת, לא להעלותו לתורה, לא לאפשר לו לומר קדיש, לא לתת לו לעבור לפני התיבה, לא לשאול בשלומו, לא לחלוק לו כבוד, להתרחק מעליו. והוא בכנסת ישראל. בעודי עולה ויורדת להצבעות אני מגלה שירון אטיאס, סרבן הגט המוחרם, שבית הדין הרבני הבהיר שאסור לדבר איתו, נמצא כאורח כבוד בכנסת ישראל. ואני שואלת את עצמי: מי חבר הכנסת או חברת הכנסת שעושים דבר כזה? מי מעז לפגוע במסורבת גט? מי מעז לפגוע בכבודו של בית הדין הרבני? עד שבית הדין הרבני נוקט סנקציה, סוף-סוף, נגד אדם שהתעמר באשתו והתעלל באשתו, אם בית הדין הרבני השתכנע שצריך להפעיל עליו סנקציות, אין שום סיבה שהוא יקבל כבוד של מלכים בכנסת ישראל. אני פניתי ליו"ר הכנסת, ואני פניתי למשמר הכנסת, ואני פניתי למנכ"ל הכנסת וביקשתי שיורחק. אסור לנו בשום דרך שהיא לפגוע במסורבת גט. מסורבת הגט מזל דדון-אטיאס, היא צריכה להתמודד עם זה שהאיש הזה פגע בה, ושהוא מסרב גט במשך שנים. ואני דורשת מחבר הכנסת או חברת הכנסת שנתנו את האישור לקום ולומר שהם נתנו את האישור כדי שאנחנו נוכל לטפל באירוע. האם יש פה חבר כנסת שנתן את האישור? האם מישהו מחברי הכנסת שיושבים במליאה יודה שהוא נתן את האישור? חבר הכנסת יהודה גליק, יכול להיות שאתה נתת לו אישור כניסה? יכול להיות שאתה מתעלם מהחלטת בית הדין הרבני? יכול להיות שאתה במו ידיך פוגע במסורבת גט, באישה שעל פי היהדות ועל פי ההלכה הדמעות שלה שוברות את המזבח? איך אתה מעז? ואתה פוגע גם בכבודנו, של כנסת ישראל. אל תענה. אל תענה. תתעלם. אני מאוד מקווה שאתה תבין את המסקנה ותדאג שהוא יורחק מכנסת ישראל. החרמות שבית הדין הרבני קבע עליו חלות גם עליך וגם על כל 120 חברי הכנסת. הוא לא רצוי בבית זה.

חבר הכנסת אורי מקלב,

איימן עודה, פנינה תמנו-שטה, ינון אזולאי, אברהם נגוסה. חבר הכנסת חיים ילין, אחרון הדוברים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מספר את הסיפור שעובר על עוטף עזה ומה שקורה בתוך רצועת עזה, ואז אני מתחיל לראות בפייסבוק, בעצם אמירות: אתם רציתם בהתנתקות, קבלו את זה, אתם רציתם את זה, קבלו את זה. שטרן נמצא פה, שמעתי שהיום אמרו לו שגם הוא אחראי לדבר הזה. אז אני רוצה להגיד לכם כמה דברים, לכולם: מי שהצביע בעד ההתנתקות זה ממשלת ישראל, ומי שהביא את חוק ההתנתקות לכנסת זה ממשלת ישראל, ו-67 ח"כים הצביעו בעד ההתנתקות בכנסת ישראל, לא הקיבוצים, לא המושבים ולא תושבי עוטף עזה הצביעו בעד ההתנתקות,

אבל ההיסטוריה יודעת לזייף: אנחנו, התושבים שם, אחראים למצב, כי היינו בעד ההתנתקות. אני רוצה להסביר את הדברים כמו שהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל את זה שחלק גדול מאוד מהליכוד, כולל סרבנים, הצביעו בעד ההתנתקות. שמעתם טוב. אי-אפשר לזייף את ההיסטוריה. ולמה אני אומר את הדברים האלה? כי בעצם, אחרי הקסאמים האשימו אותנו, אחרי זה הגיעו המרגמות, האשימו אותנו,

ועכשיו העפיפונים, זה באשמתנו. ואני רואה שכותבים: הלוואי שהמחבלים ייכנסו וימחקו את הקיבוצים בעוטף עזה, בקו הקדמי. אני חי בתוך מדינת ישראל. חי בתוך מדינת ישראל. אני יודע דבר אחד, שאם אנחנו לא נהיה ביחד, נהיה תלויים אחד ליד השני, ושהחוסן זה הדבר הכי חשוב. כבוד היושב-ראש, אני לא סתם אומר את הדברים, כי אני חש כרגע, בתוך עמי אני חי, תסיסה מאוד גדולה וחוסר הבנה ופורקן יצרים במקומות לא נכונים. צה"ל הוא הצבא שלנו. אנחנו מפגינים כל יום שישי, וכולם מוזמנים, בחץ השחור בעד החזרת הגופות של גולדין ושאול. אנחנו שם עם משפחת גולדין. אנחנו שם עם האמת שלי. באים חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. הייתי לבד. אני מזמין את כולם להגיע לשם, שם, מול עזה; כן, לא לפחד. אנחנו מגדלים את הילדים שלנו שם. כבוד היושב-ראש, נורא חשוב שכולם יבינו את זה. לסיכום, אין הפגנות. חבל לי, רציתי לדבר קצת על המפלגה המדהימה הזאת של חברי כנסת שאומרים שהם חיים במדינת טרור. חבר'ה, תסלח לי, אני מסיים, אני כבר לא יודע. אם אנחנו חיים במדינת טרור, איך הם יכולים לחיות פה? הרי זה לא הגיוני. המדינה הדמוקרטית היחידה, החיילים שלנו מגינים על 20% מיעוטים, חלק מהמיעוטים הם חלק מהצבא, מהעם הזה, והם בעצם באים נגדם. בסוף הטיל לא יודע אם זה בדואי,

דרוזי או יהודי. הוא לא יודע להבחין. תפסיקו עם זה. אנחנו לא מובילים את המדינה הזאת לשום מקום, בטח לא באלימות, בטח לא בהסתה. וכבוד היושב-ראש, דווקא בגלל שאתה יושב-ראש, ואני אומר לך מכל הלב,

שגם אתם בקואליציה תדרשו את זה ממשלת ישראל: לאחד את כולם, ולא פשוט להתלהם. אז הם מתלהמים. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? תודה רבה. אין הצבעות עד 20:30. אנחנו עוברים להצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח 2018. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת השר זאב אלקין. למה אין הצבעות? בגלל הצום ושבירת הצום. חברינו חברי הכנסת המוסלמים עכשיו בארוחת ערב. ב-20:30 ניכנס להצבעה. אם נהיה באמצע דיון, נסיים את הדיון, נצביע על החוק שדנו בו, ואז ניכנס להצבעות האחרות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אני מציג את הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), כמובן בשם שרת התרבות והספורט. אנחנו,

מעלים כאן היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת העיסוק באימון ספורט. מדובר בבשורה חשובה לספורט בישראל, תוכנית שעמלו עליה רבות במשרד התרבות והספורט, וכמובן, היא מגיעה כרגע לתחילת החקיקה בכנסת. כחלק מהצורך לשפר את ההישגיות בספורט הישראלי ולהגדיל את מספר העוסקים בספורט בישראל, משרד התרבות והספורט פועל לחיזוק שני עוגנים שעליהם נשען הספורט: התשתיות הפיזיות, מתקני ספורט, וההון האנושי. חוק זה עוסק ביסוד החשוב ביותר בשיפור ההון האנושי בעולם הספורט: הסדרת פעילותם של מאמני הספורט. למדריכי ספורט ולמאמני ספורט יש תפקיד מרכזי בעולם הספורט, הן התחרותי והן העממי. בספורט התחרותי המאמנים אחראים לעיצובם, פיתוחם וטיפוחם של הספורטאים ההישגיים, תוך מיצוי מרבי של פוטנציאל היכולות והכישורים שלהם, וכן על הכשרת הדור הבא של ספורטאי ההישג במדינה. המאמנים אחראים להרחבת מספר העוסקים בספורט התחרותי, לאיתור כישרונות ופיתוחם ולאימון ספורטאים בוגרים, ובכלל זה ספורטאי הישג. המטרה היא לשפר את ההישגים של אותם ספורטאים בזירה הלאומית והבין-לאומית. בספורט העממי ובמסגרות החוגיות יש למדריכים ולמאמנים תפקיד מרכזי בהגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית במסגרות הספורט השונות, תוך הקניית הרגלים ומודעות לשמירה על אורח חיים בריא. כיום, חוק הספורט קובע כי לא יעסוק אדם באימון והדרכה אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה מאת בית ספר שהוכר כמוסד להכשרת מאמנים. מכוח החוק הותקנו תקנות הקובעות באילו ענפי ספורט נדרשת תעודת הסמכה. בחלוף השנים, עם הגידול שחל במספר המוסדות העוסקים בהכשרת מדריכי ספורט ומאמני ספורט, ובשים לב לפעילויות ספורט חדשות שנערכות ברמות סיכון גבוהות, התברר לנו כי רמת ההכשרה במוסדות האמורים ורמת בחינות ההסמכה בהם אינן אחידות, ולעיתים אינן מספקות, וכי כתוצאה מכך עלול להיגרם נזק לבריאות הספורטאים, וכן פגיעה בהכשרתם. לשם שמירה והגנה על בריאות המתאמנים ובפרט על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער, ולשם הבטחת הרמה המקצועית הנלמדת, הוחלט לשכלל את מערך ההסדרה הקיים ולערוך בו התאמות. במסגרת זו מוצע לקבוע חובת רישוי לצורך עיסוק באימון ספורט. רישוי כאמור יוענק בידי המשרד, לפי ארבע דרגות הסמכה שונות: מדריך,

מאמן בכיר ומאמן מומחה.

מוצע לקבוע הסדרים מפורטים בכל הקשור לחובתו של מוסד העוסק בהכשרת מאמנים לצורך קבלת רישיון או חידושו לקבל הכרה מתאימה מאת המשרד. לשם הבטחת יישומה של הרפורמה המוצעת, הצעת החוק כוללת הסדרים לעניין מערך פיקוח ובדיקה של קיום ההוראות לפי החוק המוצע: סמכות לבטל, להגביל או להתלות רישיון או הכרה שניתנו בידי המשרד וכן סמכות להטלת עיצומים כספיים. במטרה לאפשר היערכות מספקת ליישומו של החוק, מערך ההסדרה יחול באופן הדרגתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הממשלה מבקשת,

מהכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה. הצעת חוק מוצמדת של חברת הכנסת טלי פלוסקוב. אני באמת רוצה להגיד, להתחיל דווקא מזה,

ולא רק מסכימה, אני מברכת. השרה מירי רגב פשוט לא נמצאת איתנו היום, אבל הנושא שהיא העלתה, כשאני הגשתי את הצעת החוק הזאת לא ידעתי שהשרה לקחה את הנושא לטיפולה המסור, ובאמת זה מאוד חשוב. אני רוצה לספר לכם למה פתאום התחלתי לטפל בנושא הזה. הגיע אליי לפגישה מר אלכס אברבוך. למי מכם שלא זוכר, אלכס אברבוך היה ספורטאי מחונן, קופץ במוט, שהיה אלוף אירופה וסגן אלוף העולם, והביא לנו הרבה כבוד, למדינת ישראל. אלכס התחיל לספר לי במה הוא מתעסק היום. היום הוא חבר מועצת העיר נתניה, והספורט ממשיך להיות חלק מחייו. הוא מספר לי בעצם שהמאמנים במדינת ישראל,

איפה שעוד נחשפתי לנושא הזה, גם כשהייתי ראש עיריית ערד, ראיתי מאמנים ברמות שונות, אבל הם עובדים באותם תנאים, בלי להבין אם יש מאמן עם תואר שני במקצוע או מאמן שהוא נקרא היום רכז ספורט,

הבנתי שהמדינה צריכה בעצם לקחת כאן אחריות על הקבוצה הזאת, כמו שידענו לקחת על המורים, לצורך העניין, ולשלם להם שכר הוגן, ולא שמאמני ספורט, שמביאים לנו, כשאנחנו רואים את הספורטאים,

אני מספרת לך על ספורטאים שמביאים לנו מדליות ברמה בין-לאומית. אנחנו רואים אותם, אבל אנחנו לא רואים את האנשים שעומדים מאחוריהם. ומאחוריהם עובדים אותם מאמנים שאנחנו לא מכירים את שמם, אבל העבודה שהם עושים לא פחות קשה ולא פחות חשובה מהעבודה של הספורטאים עצמם. ולכן החלטתי לקחת את הנושא הזה ולנסות באמת לקדם את החלוקה של מאמנים לקבוצות מצד אחד,

את השכר שלהם בהתאם לרמה שבה נמצא המאמן. זה בדיוק מה ששמענו עכשיו בהצעה של משרד התרבות והספורט. אני רוצה להגיד לכם, אני כבר לא אפרט, כי השר אלקין עשה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, אבל אני רק רוצה לתת לכם דוגמה שההצלחה שלנו בספורט כזה או אחר יש שלה תפקיד בלתי רגיל בתדמיתה החיובית של המדינה שלנו. בוא ניקח עכשיו את ההצלחה של נטע ברזילי. דיברו עלינו בכל העולם, ודיברו לא רק על מה שקורה אצלנו פה אנחנו רואים מה היה היום במליאה, וכל מה שקורה בעזה וכל מה שקורה בוויכוחים הפנימיים שלנו, אלא דיברו גם על הדברים היפים שקורים לנו, וקורים לנו המון דברים כאלה, ובעיניי נטע ברזילי הייתה דוגמה מצוינת. אז אנחנו יכולים להביא עוד הרבה דוגמאות כאלה אם אנחנו נדע באמת לקחת את האנשים שעובדים בתחומים האלה ולשפר את תנאי העסקתם ולדאוג להם לכבוד המקצוע שהם נמצאים בו. לכן, אני שוב רוצה להודות לשרה מירי רגב על הצעת החוק הזאת ועל הזכות להיות חלק מקידום הנושא הזה. אני מבקשת מכולם, כמובן, לתמוך בהצעת החוק הזאת. תודה רבה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת סאלח סעד, חברת הכנסת תמר זנדברג, חבר הכנסת חיים ילין, חבר הכנסת עיסאווי פריג'; חברת הכנסת מיכל רוזין, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חברת הכנסת עליזה לביא, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, חבר הכנסת עמר בר-לב, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, חברת הכנסת יעל גרמן, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חבר הכנסת איציק שמולי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת יוסי יונה, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, חבר הכנסת אכרם חסון, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת עפר שלח, חבר הכנסת איל בן ראובן, חברת הכנסת רויטל סויד, חברת הכנסת מיכל בירן, חברת הכנסת רחל עזריה, דוד אמסלם, איתן ברושי, נאוה בוקר, טלי, דיברה עכשיו, חברת הכנסת שרן השכל, מוסי רז,

ינון אזולאי, יהודה גליק, חבר הכנסת יהודה גליק, מוותר, חבר הכנסת אברהם נגוסה, זוהיר בהלול, ישראל אייכלר, מסעוד גנאים, מרב מיכאלי. עודד פורר, אחרון הדוברים. עכשיו דיברת. עכשיו אני אוכל לדבר. קודם צעקתי. שכחת איזו פסקה, משהו, מהנאום הקודם?

עכשיו אני אוכל לדבר.

הוא שכח שהוא רצה לדבר נגד הרשימה המשותפת.

ממש לא חייב, מה? אז אתה לא חייב.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אפתיע אתכם, אני דווקא רוצה לדבר לגופו של החוק. אני חושב שזה אחד החוקים החשובים שמונחים כאן לפנינו, ואני עסקתי לא מעט בהסדרת מעמדו של המאמן.

במדינת ישראל, כשרוצים לקדם את הספורט, אז כל הזמן מסתכלים מסביב, ובדרך כלל גם מסתכלים על ענף ספורט אחד, אבל למאמן יש תפקיד מרכזי

אנחנו פספסנו כאן שורה גדולה של מאמנים שלא זכו לאותה הכרה שהם זכו במדינות האם שלהם. אני יכול להגיד לכם שיש לנו כאן לא מעט מאמנים שהוציאו מתחת לידיים שלהם הרבה מאוד ספורטאים אולימפיים, אבל כשהם הגיעו לכאן, אז נכנסו לאיזושהי אגודת נישה, בלי שום מעמד, בלי שום יכולת לקבל את ההכרה שהם צריכים, ומהצד האחר, כשהקולגות שלהם באו לאמן ילדים, נכנסו לאמן ילדים בלי שום הכשרה.

כשאתה שולח את הילד שלך לאיזושהי קבוצה, אתה לא יודע מי המאמן שעומד מולו, איזו הכשרה הוא קיבל. אפילו לא יודעים לבדוק אם יש לו תיק פלילי כזה או אחר. זה הפך להיות מין מוסד פרוץ. אני רוצה לברך את שרת הספורט, אפילו שהיא לא נמצאת כאן, על הקידום של העניין הזה ועל ההסדרה של הנושא. אבל אני חושב שצריך ללכת פה צעד אחד קדימה. אנחנו בוועדת המשנה לספורט

ליצור מעמד למאמן שיהיה שלוב יחד עם משרד החינוך. יש מקום להוביל החלטת ממשלה, של משרד הספורט יחד עם משרד החינוך, לשילוב מקצוע המאמן בתוך מערכת החינוך. אין שום סיבה שהחבר'ה האלה, שיודעים להיות מאמנים מאוד מאוד טובים, לא ימצאו לפחות במהלך היום את הבסיס התעסוקתי שלהם כמורים לספורט. מערכת החינוך תרוויח מזה, התלמידים ירוויחו מזה, ואתה יודע את זה,

כי גם אתה עוסק בנושא לא מעט. יהיו להם מאמנים מקצועיים ומורים לספורט מקצועיים, ומהצד השני, אותו מאמן מקצועי שיהיה לו הבסיס התעסוקתי הזה יוכל להמשיך בשעות אחר הצוהריים לאמן בצורה הרבה יותר מקצועית.

צריך גם להסדיר לאותם אלה שעובדים במערכת החינוך את היכולת לצאת לתחרויות אולימפיות או עולמיות או אירופיות או בין-לאומיות אחרות בלי שזה יפגע בתעסוקה שלהם במשרד החינוך. אפשר למצוא לזה את הפתרונות, ואני חושב שזה האתגר הבא, אחרי הסדרת מעמד המאמן. אבל בכל מקרה, הברכות בעניין הזה למשרד הספורט.

תודה רבה. גם על החוק הזה אנחנו לא נצביע. אנחנו עוברים לחוק הבאה: הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה, של חבר הכנסת והשר זאב אלקין. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מציג את הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3),

בשם שר התחבורה והבטיחות בדרכים. חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו 2006, נחקק בעקבות החלטת הממשלה מס' 3917 מיום י' בתמוז התשס"ה, 17 ביולי 2005, בדבר תוכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים. החוק נחקק לתקופה של שש שנים ומאז הוארך תוקפו פעמיים: פעם אחת בחמש שנים, עד סוף שנת 2016, ופעם נוספת בשישה חודשים, עד ליום 30 ביוני 2018. לפי החוק בנוסחו כיום, לא ניתן להאריך את תוקפו בתקופות נוספות. רשות לאומית לבטיחות בדרכים עצמאית וחזק, אשר קיומה ופעילותה אינם מוגבלים בזמן היא רכיב חשוב בהמשך המאבק בתאונות הדרכים. בהתאם לכך, ובדומה לנהוג במדינות ה-OECD, מוצע לקבוע כי החוק יהפוך מהוראת שעה, שתוקפה מוגבל בזמן, להוראה של קבע, אשר עומדת בתוקף בלא הגבלת זמן. כמו כן מוצעים כמה תיקונים בחוק כך שיינתנו לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים סמכויות וכלים טובים יותר למילוי יעודה. עיקרי ההצעה הם אלה: לתפקידי הרשות ייווסף תפקיד של סיוע לשר התחבורה ולממשלה, כולל ועדת שרים ייעודית, אם תקום, לטיפול בנושא הבטיחות בדרכים. היא תוסמך להציע נושאים לדיון, להציג חלופות ולהמליץ על המדיניות הרצויה בעניינם, להציע תוכנית רב-שנתית לקידום הבטיחות בדרכים ולרכז את עבודת המטה ליישומה. כמו כן יהיו תפקידיה לחוות דעה לגבי מיזמים שונים לקידום הבטיחות בדרכים, להנחות את רשויות התמרור המקומיות בעניין הבטיחות בתחומן, להמליץ על פעולות נדרשות לשיפור התשתיות ולעקוב אחרי יישומן.

נוסף לתפקידיה לפי החוק הקיים בתחום ההסברה ובתחום ריכוז ידע ומחקר בנושא הבטיחות בדרכים. בכל האמור תפעל הרשות הלאומית בכפוף למדיניות הממשלה ושר התחבורה. הרשות תהיה מחויבת לדווח מדי שנה לשר התחבורה על ביצוע תוכנית העבודה שלה, והשר ידווח על כך לממשלה ולוועדת הכלכלה של הכנסת.

אבקש מהכנסת לאשר את הצעת חוק בקריאה ראשונה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת סאלח סעד, תמר זנדברג, חיים ילין, יעקב אשר, עיסאווי פריג'; מיכל רוזין, מירב בן ארי, סעיד אלחרומי, נחמן שי, עליזה לביא, איילת נחמיאס ורבין, עמר בר-לב, עאידה תומא סלימאן, מנחם אליעזר מוזס, יעל גרמן, ג'מאל זחאלקה, איציק שמולי, מיכאל מלכיאלי, אמיר אוחנה, יוסי יונה,

מיקי לוי, מוותר, עבד אל חכים חאג' יחיא, לאה פדידה, אכרם חסון, אחמד טיבי, מאיר כהן, אברהם נגוסה, עפר שלח, איל בן ראובן, רויטל סויד, מיכל בירן, רחל עזריה, דוד אמסלם, יואל חסון, איתן ברושי, נאוה בוקר, יאיר לפיד, פנינה תמנו, יהודה גליק, מסעוד גנאים, ישראל אייכלר, זוהיר בהלול, שרן השכל, מרב מיכאלי, נורית קורן, ענת ברקו. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. גם על ההצעה הזאת נצביע אחרי 20:30. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את ההצעה סגן שר הפנים משולם נהרי.

היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, החלטת הממשלה מס' 1402 מיום ב' בניסן התשע"ו, 10 באפריל 2016, בנושא שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים הטילה על משרד האוצר והמשרד לביטחון הפנים לפעול לקידום תוכנית פעולה רב-שנתית לשנים 2020-2016 לטובת שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי ולטובת חיזוק הביטחון במחוז ירושלים. תוכנית זו כוללת, בין השאר, הקמת תחנות משטרה חדשות ברשויות המקומיות המצוינות בתוכנית לפי סעיף 188 לפקודת העיריות, אשר חל גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. מכוח סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות מוסמכת רשות מקומית לעשות פעולות מסוימות במקרקעיה, מכירת מקרקעין, החלפתם, משכונם, הקצאתם ללא תמורה ללא תמורה או השכרתם לתקופה העולה על חמש שנים, אך ורק על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה, וכן באישור שר הפנים או מי שהשר הסמיכו לכך, למעט בעירייה אתנה כהגדרתה בפקודה או במועצה מקומית שהוכרזה כמועצה מקומית איתנה לפי,

השר, זה אומר שבאר שבע, שהיא איתנה, או מודיעין, לא יהיו בתוך העסק? סוף דבר, הכול נשמע. למעט בעירייה איתנה כהגדרתה בפקודה, זה בסוגריים, או במועצה מקומית שהוכרזה כמועצה מקומית איתנה לפי סעיף ד' לפרק 11 לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף 34א האמור. במהלך קידומה ויישומה של התוכנית הרב-שנתית, שכוללת,

פריסת תחנות משטרה ביישובים הנזכרים בתוכנית, ומנתונים שהציגה משטרת ישראל,

כי קיים קושי ביישום התוכנית ובהקמת תחנות המשטרה החדשות בהתאם להחלטת הממשלה בשל היעדר קרקעות זמינות ומתוכננות להקמתן. במטרה להתמודד עם קושי זה נבחנה,

האפשרות להתקשר עם הרשויות המקומיות שבהן התעורר קושי כאמור לשם העמדת מקרקעין ציבוריים שבבעלותן לצורך בניית תחנות משטרה, אולם גם הליך זה נתקל בקשיים, מאחר שאף באותם מקרים שבהם ראש הרשות המקומית מעוניין להעמיד מקרקעין שבבעלותה של הרשות המקומית למטרה זו, בחלק לא מבוטל מן המקרים אין באפשרותו לעשות כן בשל סירובם של רוב חברי מועצת הרשות המקומית לאשר זאת. אשר על כן מוצע, בשים לב לכך שמדובר באינטרס חיוני, לקבוע כהוראת שעה לחמש שנים כי אם לא אישרה מועצת רשות מקומית עשייה במקרקעין לצורך הקמת תחנת משטרה הנכללת בתוכנית הרב-שנתית לפי החלטת הממשלה בתוך חודשיים מיום שהונחה לדיון הצעת ההחלטה בעניין, לא תהיה עוד עשייה במקרקעין כאמור טעונה החלטת המועצה. הוראה זו תחול, על פי המוצע, רק במקרים שבהם ראש הרשות המקומית פנה אל שר הפנים או אל מי שהשר הסמיכו בכתב בבקשה לאישור העשייה במקרקעין. ההוראה לא תחול על עשייה במקרקעין כאמור ברשות מקומית איתנה.

כי לאורך שנים, הליכי הקמה של תחנות משטרה ברשויות מקומיות מסוימות במגזר הערבי נתקלו בקשיים. הצעת חוק זו באה לצמצם את הקושי הכרוך בהעברת מקרקעין להקמת תחנות משטרה, ולמעשה מסירה חסם משמעותי בדרך להקמתן, בהתאם לתוכנית הרב-שנתית שתכליתה לשפר את רמת הביטחון האישי במגזר הערבי ולחזק את הביטחון במחוז ירושלים. לאור האמור, אנו מבקשים לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, מירב בן ארי, יהודה גליק, מסעוד גנאים, ישראל אייכלר, עליזה לביא, סעיד אלחרומי, רויטל סויד, יעל גרמן, תמר זנדברג, איילת נחמיאס ורבין, עיסאווי פריג'; מיכאל מלכיאלי, יואל חסון, מיכל רוזין, עבד אל חכים חאג' יחיא, רחל עזריה, זוהיר בהלול, לאה פדידה, אכרם חסון, דוד אמסלם, מנחם אליעזר מוזס. יוסי יונה, שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סגן השר, אכן, התכלית וההיגיון של החוק הזה מאוד ברורים, ויש לתמוך בו ללא שום ספק, כי זה צעד, נכנה אותו פרואקטיבי, ברצונה של המשטרה וגם רצונו של הציבור, אני מנחש, משער, מתאר לעצמי, שבעצם נועד להגדיל את ביטחונו האישי של התושב. ולכן, כפי שגם חברי מיקי לוי העיר, לא ברורה לנו לחלוטין התוספת הזאת של ההחרגה של רשות איתנה. גם באשר מי יקבע אותה, מה, זה אשכול 7, אשכול 8? איך קובעים מה זה רשות איתנה? ובכלל, לפני, יש כללים.

גם אפילו לפני שנעסוק בשאלה הזאת של בירור או של, אבל לא זו הבעיה. שם אין בעיה.

למען האמת, אני עוקב אחרי ההיגיון הזה ואני גם הולך יחד איתך, אדוני סגן השר, ואומר שסביר מאוד להניח, ביישובים איתנים ישנה הקצאה של הקרקע ומתקיימות שם וישנן תחנות משטרה,

אבל אם אלה הם פני הדברים, אין בכלל צורך בסעיף הזה שמדבר על ההחרגה, כי זה יותר מקלקל מאשר בא לתקן. כי כפי שאתה אומר, אם הדברים ברורים מאליהם, ויישוב חזק לא מתנהל או לא מתמודד עם הבעיה הזאת של הקצאת קרקע לשם הקמתה של תחנת משטרה, אז מדוע בכל זאת יש להכניס סעיף בחוק שבא לקבוע שבעצם הערים הללו, היישובים הללו שיוגדרו כיישובים שהם יישובים איתנים, הם יוחרגו מלשון החוק? לכן, הגם שאני אצביע בעד החוק הזה, כפי שאמרתי, הוא הגיוני ותכליתו ראויה, לטעמי, התוספת הזאת, ההחרגה הזאת, אין לה שום הצדקה. ואני מקווה, אנחנו פה מעבירים אותו בקריאה ראשונה, שכאשר החוק הזה יובא לוועדה שתדון בו, הרי שתהיה נכונות מצידך,

מצידו של המשרד הממונה על הנושא הזה, לבטל את ההחרגה הזאת, כי אני לא רואה בה שום היגיון. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל, מאיר כהן, מיכל בירן, אברהם נגוסה, איתן ברושי, עאידה תומא סלימאן, איל בן ראובן. אנחנו נצביע על החוק אחרי 20:30. אנחנו עוברים להצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח 2018. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת שרן השכל. יוסי, יפה דרשת. בבקשה, עד עשר דקות. ערב טוב לכל חברי הכנסת. אני מאוד מתרגשת להציג את הצעת החוק הזאת. כבוד היושב-ראש, מכובדיי כולם, ראשית, אני רוצה להודות לחבר הכנסת דוד ביטן, שיזם ודחף יחד איתי את הצעת החוק הזאת. בזכות היכולות והכישורים הפוליטיים והפרלמנטריים שלו הצלחנו לעבור התנגדויות רבות וניסיונות להפיל את הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות גם לשרה גילה גמליאל, שמובילה את מיזם ישראל דיגיטלית וסייעה בקידום הצעת החוק הזאת, ללשכת הסייבר הממשלתית, ללובי 99, שיזמו וקידמו, ולדרור גלוברמן מהתוכנית NEXTER על ההתמדה והדיווח העקבי. לא היה קל להגיע לכאן היום עם הצעת החוק הזאת. נתקלנו בהתנגדויות רבות מכמה משרדים ממשלתיים. המציאות עצובה: הממשלה והמגזר הציבורי בישראל בשנת 2018 נתפסים ככבדים ומיושנים, הממשק עימם מסורבל, וחלקם עדיין לא מאפשרים לאזרחים התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני. בשנת 1980 הותקנה המערכת הראשונה של דואר אלקטרוני בישראל. 38 שנים חלפו, ועדיין כאן במדינת ישראל, אומת הסטרטאפ, כפי שאנחנו אוהבים לכנות את עצמנו, מאלצים שימוש בפקס בלבד. האבסורד עוד גדול יותר, כי היום כמעט בכל משרד ממשלתי משתמשים בטכנולוגיית Fax to mail, גם ככה הפקיד מקבל את כל הפניות ישירות לתיבת המייל שלו, למרות שאנחנו שולחים אותן בפקס. אז איזו סיבה יש לנו שלא לאפשר לציבור את אותה נוחות? מדוע צריך להמשיך לכפות עליו להשתמש בטכנולוגיה שעבר זמנה? באיזה בית ניתן למצוא היום מכשיר פקס? יותר מזה, מעטים המשרדים שקיים בהם היום מכשיר פקס. לעומת זאת, כתובת מייל יש לכל אחד מאיתנו, בכל מקום שנהיה ובכל זמן שנרצה. ההתעקשות על השימוש במכשיר הפקס מייצרת התעסקות עודפת בביורוקרטיה מיותרת ומעיקה על ציבור גדול. חבר הכנסת חמד עמאר, כמה פעמים שמעת מנציג את המשפט "הפקס לא הגיע"? פעמים רבות. כולנו שמענו את זה.

יונת הדואר עוד לא הגיעה. שליחת מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני מבטיחה למקבל השירות שהמסמך אכן נשלח, שהוא תועד והוא התקבל. שירותים ממשלתיים וציבוריים יעילים ואיכותיים וממשל זמין לא רק מאפשרים פתיחות, צמיחה ושיפור איכות חיים, אלא גם עוזרים לבסס ולחזק את הדמוקרטיה בישראל. ישנו קשר ישיר בין שלטון פקידים הזמין למקורבים או יודעי דבר לבין שחיתות ותסכול ציבורי, וגם קשר ישיר בין שירות יעיל, מהיר קל ונוח עבור כולם לבין אמון הציבור במערכת השלטון. מעבר לנוחות ויעילות, שימוש בדואר אלקטרוני יאפשר לציבור להעביר ולקבל מסמכים בלי להדפיס אותם, והחיסכון בנייר הוא הליך סביבתי חשוב מאוד. כ-35% מכלל העצים הנכרתים ברחבי העולם הופכים לנייר, הליך ייצור הנייר נחשב לאחד מתהליכי הייצור המזהמים ביותר. החוק הזה חשוב, והוא יחייב את כל הגופים הציבוריים לקבל פניות ומסמכים גם באמצעות דואר אלקטרוני, ולא רק בפקס. אל דאגה, הרבה מאוד קשישים ואזרחים ותיקים התקשרו ללשכה וחששו שמא הם לא יוכלו יותר להשתמש בפקס, הפקס לא ייעלם, אלא יחויב למעשה כל משרד ממשלתי להשתמש גם בשירות של דואר אלקטרוני. אני רוצה לומר משהו אחד נוסף. במהלך הכנת הצעת החוק הזאת משרדים ממשלתיים רבים, מכל המגוון, מכל הרמות, השכבות, המעמדות, התנגדו להצעת החוק הזאת, הם התנגדו בהרבה מאוד טענות שזה ייצר עודף עבודה, או עבודה נוספת ומסורבלת. אני רוצה לומר שהדבר הזה לא ייצר עבודה נוספת, עצם השימוש במיילים, אלא סוף כל סוף, ציבור שלם שצריך להשתמש בשירותים ממשלתיים סוף כל סוף יקבל גם מענה הולם. וזה העניין בהצעת החוק הזאת. אז אני מאחלת לכולנו בהצלחה. יש לנו עוד עבודה בוועדות, וכמובן, כאשר נעלה פה לקריאה שנייה ושלישית, נוכל לומר "ברוך שפטרנו מעונשו של זה" של הפקס.

תודה רבה לך. יש הצעה מוצמדת, של חבר הכנסת עמר בר-לב. של חברת הכנסת סתיו שפיר,

אבל יציג את הצעת החוק חבר הכנסת עמר בר-לב. עד שלוש דקות, אדוני. תודה רבה. ראשית, חברת הכנסת סתיו שפיר לא יכלה להגיע, והיא ביקשה ממני שאני אציג את הצעת החוק הזאת. זו הצעת חוק שסתיו הגישה כבר בכנסת הקודמת, וכמובן בכנסת הזאת, והיא מוצמדת להצעה שהוצגה כרגע. אזרחי ישראל מכירים טוב מאוד את הרגע הזה מול הנציג של הבנק, ביטוח לאומי,

חברת אשראי, שבו אחרי שהסבירו שמונה פעמים מה הם צריכים והמתינו חצי שעה עם מוזיקה של מעליות ברקע, הפקיד אומר להם: אין בעיה, רק תעבירו לי בפקס את הבקשה והמסמכים הרלוונטיים.

אחרי שהתאוששו מההלם, כי בכל זאת מדובר בשנות האלפיים, הם שואלים: אבל למה פקס? אין לממשלה אימייל? ופה האזרח הממוצע מתחיל מסע חיפושים אחר חנות צילום מסמכים, שגובה ארבעה שקלים לעמוד, ניסיון להבין את שעות הפתיחה של סניף הדואר הקרוב אליהם, או במקרים קיצוניים, חידוש הקשרים עם קרוב המשפחה ההוא שעוד יש לו פקס במשרד הישן שלו. בכנסת הקודמת הגישה חברת הכנסת סתיו שפיר את ההצעה הזאת, ולפני שהיא הגישה היא עשתה כמה בדיקות. היא צלצלה לכמה משרדי ממשלה, ובאמת אמרו לה: תשלחי לנו בפקס. ואז הפקידה באחד ממשרדי הממשלה, אני לא אציין את שמו, כי אני גם לא יודע, סתיו לא גילתה לי, היא שאלה את הפקידה: תגידי, למה אתם לא שולחים באימייל? אז הפקידה במשרד הממשלתי אמרה לה: השתמשנו באימייל ואז פתאום קיבלנו מבול של פניות ציבור, אז החלטנו לעבור לפקס, בשביל שיהיו לנו פחות פניות ציבור. אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. הממשלה חייבת לתת שירות לאזרח, ואי-מעבר לדואר אלקטרוני הוא פשוט עוד מכשיר שמונע את השירות הזה, מאריך את התור וחוסם אזרחים מלקבל את מה שמגיע להם. מעבר לזה, לא ייתכן שאומת הסטרטאפ תישאר כל כך הרבה שנים מאחור בכל הנוגע לשירותים לאזרח. כל מה שביקשנו זה לשים סוף לסיוט הביורוקרטי שהיה צריך לעבור מכאן מזמן. אנו שמחים, אני שוב אומר בשם חברת הכנסת סתיו שפיר, ואני מצטרף לשמחה, שהצעת החוק חוזרת למליאה, ואישורה היום יבטיח לאזרחי ישראל תיקון קטן אך כל כך מתבקש בעבודה המפרכת מול ספקי שירות הציבור בישראל. תודה למובילי החקיקה מהקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן וחברת הכנסת השכל, תודה, ולמליאה, שהסכימה לאשר את ההצעה. מרגע שתעבור הצעת החוק, כל ספק שירות יצטרך לאפשר תקשורת רציפה ויעילה במייל, אם רק יתבקשו, בפשטות, ביעילות ובאופן שמתבקש מאומת הסטרטאפ הישראלי.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת חיים ילין, ראשון הדוברים. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק הוא טוב, הוא מבורך מאוד.

רק בגלל שהייתי שותף בתהליכים של דיגיטציה גם במועצות האזורית אני רוצה את תשומת ליבכם, כי זו קריאה ראשונה, ואחרי זה יבואו שנייה ושלישית: העולם הדיגיטלי שייך לצעירים. זו לא סתם סיסמה, צריך להבין את זה. כשאנחנו מבקשים מפנסיונרים ואנשים שהמדיה הדיגיטלית לא בדיוק נמצאת שם מולם, אנחנו עלולים לאבד פה אוכלוסייה שלמה, שברגע שאנחנו עוברים לשם איבדנו אותם לחלוטין. לכן, נורא חשוב להבין,

רגע, רגע, רגע.

מתוך זה שעשיתי את התהליך הזה, לא בחקיקה, אלא כראש מועצה. יש פה גם את טלי, והיא תגיד לך את זה.

עשינו את זה, אבל צריך מאוד להיזהר שלא להפיל את כל האוכלוסייה הוותיקה, שלא מחוברת דרך מחשב, שאין להם מדפסת בבית, לתהליך הזה. ולכן, יחד עם זה צריך להיות מה שנקרא שירות לאזרח, פניות ציבור, זאת אומרת שהתושב הוותיק יכול להיעזר במדיה הישנה או במדיה החדשה תוך כדי זה, תקשיבי טוב, שרן, שבתי ספר ותלמידים עושים עבודה קהילתית והולכים לבתים שלהם ועוזרים להם עם המחשב הנייד, ואז את הרווחת שני דברים: גם הרווחת שהעולם עובר לדיגיטציה וגם הרווחת שהצעירים המתנדבים באים עם המחשב הנייד ועוזרים להם לעשות את כל השלמת המסמכים שהם צריכים. צריך מאוד להיזהר, כי בסוף הם באים עם כפל קנס, כי הם לא הספיקו לעשות את כל התהליך הזה.

מה שאני מציע, שבקריאה השנייה והשלישית תוסיפו את התווך הזה, שהוא טווח הביניים. כל השינויים, צריך לעבור אותם באיזשהו שלב, שהאוכלוסייה הזאת, או שבסופו של דבר הולכת לדיגיטציה והיא מקבלת את האמצעים לעשות את זה, או שיש צעירים שהמועצה או העירייה דואגת שיגיעו לאותם בתים. אם נעשה את זה, אז לא נפיל את הזקן ואת אותה אוכלוסייה שהאינטרנט והנושא הדיגיטלי רחוק ממנה. ועדיין אני אומר לכם: הלוואי שלנוער שלנו, שיהיה להם המגע לא דרך הטאץ', אלא טאץ' אמיתי של בני אדם, שכל כך חסר לנו. ולגבי צריכת הנייר, אני חייב להגיד לכם: חברים, תבדקו טוב-טוב. לפני 15 שנה הודיעו לנו שהמחשבים יורידו את כמות הנייר בעולם. היא יורדת, אבל בקצב שבכלל לא חלמנו שהיא תרד, באחוזים מאוד בודדים ובהרבה מאוד שנים.

תודה רבה. חבר הכנסת עיסאווי פריג'; חברת הכנסת מיכל רוזין, מירב בן ארי, סעיד אלחרומי, נחמן שי, עליזה לביא, איילת נחמיאס ורבין, עמר בר-לב, עאידה תומא סלימאן, מנחם אליעזר מוזס, יעל גרמן, ג'מאל זחאלקה. איציק שמולי. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני כמובן רוצה לברך אותך חברת הכנסת השכל על הצעת החוק הזאת, הצעת חוק שתחסוך הרבה סבל והרבה עוגמת נפש להרבה מאוד אזרחים. היא הייתה צריכה לקרות כבר מזמן, וזה מסוג החוקים שאתה שואל את עצמך איך לא עשו את זה קודם. אז באמת יישר כוח גדול מאוד. אבל אני רוצה גם להצטרף לדברים שאמר חבר הכנסת ילין, כמי שעוסק רבות בצרכים של האוכלוסייה הוותיקה. את הדגשת את זה וחזרת על זה כמה פעמים, והוא דבר חשוב מאוד שצריך לשים אליו לב גם בקריאות הבאות, כדי שלא יישמט או משהו כזה. זה בסדר גמור, זה אפילו מצוין שהעולם רץ קדימה עם הקדמה והטכנולוגיה, אבל אנחנו רואים יותר מדי פעמים, גם בהקשר של סניפי הבנק, גם בהקשר של הדואר, שפשוט חותכים סניפים ומעבירים שירותים בסיסיים לאמצעים דיגיטליים, והאוכלוסייה הוותיקה נותרת מאחור. אני חייב לומר לכם שבאחת הפעמים שאני הסתובבתי בתל אביב,

עברתי ליד סניף בנק וראיתי ליד סניף הבנק זוג קשישים שפשוט בוכים עם דמעות מרוב תסכול, כי לקחו את הסניף הקלאסי והפכו אותו מה להיות מה שנקרא סניף דיגיטלי, בלי נציגי שירות, בלי אנשים שיכולים לקדם אותם ולעזור להם בשירותים בסיסיים. אז באנו לברך ויצאנו באמת מקללים. אז אני, כמובן, מברך על הצעת החוק הזאת בפה מלא, ואני מקווה שתצליחו לקדם אותה ולהעביר אותה כמה שיותר מהר, ובהזדמנות הזאת גם מבקש מכם באמת לשים לב לצרכים של האוכלוסייה המבוגרת, גם בחוק הזה וגם בחוקים אחרים שהכנסת מקדמת.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יוסי יונה, מיקי לוי, עבד אל חכים חאג' יחיא, לאה פדידה, אכרם חסון, אחמד טיבי, מאיר כהן, עפר שלח, איל בן ראובן,

מיכל בירן, רחל עזריה, דוד אמסלם, איתן ברושי, נאוה בוקר, יאיר לפיד, מרב מיכאלי, שרן השכל, מוסי רז, פנינה תמנו שטה, ינון אזולאי. יהודה גליק, עד שלוש

עד שלוש דקות. נא לא להפריע לחבר הכנסת יהודה גליק. אמרו שהוא לא יעבור לפני התיבה. הם קבעו שהוא מעגן את אשתו וקבעו עליו

אדוני, ברגע שהם יפריעו לי, חברת הכנסת, לכנסת?

פשוט שיגיד את זה.

חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, כבוד אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה, חזרנו היום אחרי חג שבועות. הייתי בטוח שכולם יחזרו ברוח טובה, ברוח נעימה, באווירה מכבדת. במקום זה עומד פה חבר כנסת וקורא לאלוף בצה"ל "בוגד", "יותר גרוע מאויבי ישראל". עומדים פה חברים ולא נותנים לאחרים לדבר.

האלימות של המשטרה כשהיא באה נגד חרדים, עומדים פה החרדים ומדברים, וכל השאר לא אכפת להם, כשהיא נגד אתיופים, עומדים האתיופים ומדברים, למה אתה אומר סתם, חבר הכנסת גליק?

אז רק הערבים מדברים,

אלימות של שוטרים, גם אני, לצערי, חוויתי אותה, ואפילו באופנים מאוד מאוד קשים, ואף פעם בית המשפט לא מאמין לך, כי תמיד דבר, גם להכניס סרבן זה סוג של אלימות. אתה מוכן להסביר לנו איך יכולת להכניס אדם,

בבקשה? או שתקרא אותם לסדר, חברת הכנסת. שהדיינים קבעו שלא יעבור לפני התיבה ושאסור לארח אותו ושצריך להחרים אותו, שהוא מעגן את אשתו? אתה מוכן להסביר לנו איך אתה הכנסת אותו לכנסת ישראל, וחברת הכנסת רחל עזריה מנעה את זה? חברת הכנסת רויטל סויד, תודה רבה. אפשרתי לך להציג את השאלה. תודה רבה.

אבל תיתן תשובה. אלימות משטרתית היא אלימות, ולא משנה כלפי מי היא מופעלת. מן הראוי שמשטרת ישראל תבדוק, למה אתה מתעלם מהשאלה? שאלת את השאלה. זכותו לענות לך על השאלה וזכותו שלא לענות. תודה רבה, חברת הכנסת רויטל סויד. תסביר לנו איך הכנסת סרבן גט, כשיש החלטה שצריך להחרים אותו. אני מבקש שתקרא אותה לסדר. היא מפריעה לי לדבר. תודה רבה.

תכבד אותנו ותיתן את התשובה. היא מפריעה לי לדבר. תודה רבה. גם הדובר לא מנחה את היושב-ראש מה להגיד. אני מבקש. תודה, תודה.

תכבד את סרבנית הגט. תכבד את סרבנית הגט ותסביר לה איך הכנסת, בואו נאפשר לחבר הכנסת גליק, מסורבת גט. מסורבת הגט. מסורבת גט, המזבח. מסורבת גט, לא מקבלת גט מבעלה.

משנה כלפי מי היא מופעלת,

שוטר אלים הוא שוטר חלש, הוא לא שוטר חזק. גם זאת אלימות,

ולכן, אני קורא מכאן לשר לביטחון פנים לבחון את הנושא הזה. איך אתה מסוגל לדבר

מה שקורה פה במליאה, יש פה אלימות מילולית, צרחות, טרור מילולי. זו בדיוק האווירה שהייתי רוצה שלא נחזור

הייתה התנגדות די רצינית של הממשלה. ככה התחלנו.

תכניסו גם את חברות הכנסת שהוצאתי אותן, כי אנחנו נעבור ישר להצבעה. נכנס להיסטוריה. חבל רק שסרבן גט נכנס לפה. זאת בושה וחרפה. עושה מה שהוא צריך לעשות, הכנסת נותנת לגיטימציה ואותנו

בעצם עשתה דיון חוזר בבקשה ועוד פעם הם התנגדו, כי אמרו: אנחנו רוצים את זה בצורה אחרת. עוד פעם החזרתי את זה לוועדת שרים, ואמרתי להם והבטחתי להם שאם יש כמה בעיות, במיוחד עם משרד הפנים ומשרד הבריאות, שאני לא מבין מה בדיוק הבעיה שלהם, אנחנו נהיה מוכנים לדון לקראת קריאה שנייה ושלישית, וזה מה שאנחנו נעשה. אבל גם עכשיו רוצים ממני להעביר את זה חזרה לוועדת שרים. זאת פעם ראשונה. כאילו מדובר פה בשירות הביטחון הכללי, שבקריאה הראשונה אמרו לי: תביא את זה לאישור, לראות את הנוסח. עכשיו גם לקריאה שנייה ושלישית הם רוצים לראות את הנוסח. זה לא שירות הביטחון ולא כלום.

מדובר פה על תהליך שלא היה קיים עד היום, שאפשר לפנות באמצעים, היום יש אינטרנט. זה לא פוסל את, הפקס.

זאת אומרת, זו תוספת לקיים היום. שמעתי שיש בעיה עם קשישים, אז הם יקבלו את הטיפול בדרך שהם מקבלים היום. את זה צריך לשים, אז זה פותר. הקריאה הראשונה, דווקא הנוסח פותר. אם מישהו רוצה בפקס או בדרך של מכתב, הוא יכול לעשות את זה. טלפון, הוא יכול לעשות גם את זה. פה אמרנו שאפשר לעשות את זה גם דרך האינטרנט. צריך לפרסם את האימייל של כל פקיד ופקיד, ויצאו הוראות והנחיות מטעם המשרד. להגיד לכם, בסדר, הכול טוב.

בסדר, בסדר, תני לי. עבדנו על זה שנה, בכל זאת כמה מילים לא יזיקו לכם. מכיוון שהבטחתי כמה משפטים, אני ארד מהבמה.

אני מסביר. אני מסביר. שנייה, דקה.

מה שאני מבקש מכם זה לתמוך בהצעת החוק הזאת, ואנחנו נדון בזה כמה שיותר מהר. תודה רבה. יחס מיוחד.

משרד הבריאות,

משרד הבריאות בהתחלה טען טענה,

מה, אתה רוצה לקבל מידע דרך האינטרנט, מידע אישי? אמרתי: לא, אנחנו מדברים יותר על מידע מינהלתי,

מתי יהיה התור שלי, מה קורה עם הרופאים שאני צריך לקבל.

אבל בהחלט לא לקבל משהו רפואי באימייל, שכל העולם יוכל לראות את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת, ולשמור על שקט. אנחנו עוברים להצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח, בקריאה ראשונה, של חברי הכנסת דוד ביטן ושרן השכל וקבוצת חברי הכנסת. נא להצביע. נא להצביע, חברי כנסת. הפעלתי את ההצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח 2018, לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. בעד 52, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת המדע והטכנולוגיה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעה מוצמדת, של חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק מתן

להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר

התשע"ה 2015, לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. בעד, 52, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בדיון מוקדם, ותועבר לוועדת המדע והטכנולוגיה להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נתחיל, נחזור להתחלת סדר-היום, איפה שהפסקנו את ההצבעות, בשעה 19:30. הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח 2018, קריאה ראשונה. נא להצביע. הפעלנו הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגז

לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס'